מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכספים. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח 2018, הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס'

(העברת מכסות מהאזור או אליו), התשע"ח 2018. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/5159/20 וכלה בהצעת חוק פ/5190/20: הצעת חוק גדר הביטחון, התשע"ח 2018, מאת חבר הכנסת עמר בר-לב, הצעת חוק השמות (תיקון, שינוי שם משפחה של קטין שהוריו חיים בנפרד), התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת לאה פדידה, סאלח סעד, איתן ברושי,

יעל כהן-פארן,

עאידה תומא

כנראה שחקירות ראש הממשלה יותר חשובות מהמדינה, כי אחרת אין לי הסבר למה ועדת השרים לחקיקה לוקחת את החוק של צח"י, צוות חירום יישובי, שמתואם עם משרד הביטחון, מתואם עם רשות חירום לאומית, נכתב על ידם ועל ידינו, ובסופו של דבר דוחים חוק שלא עולה כסף, שמופעל רק בחירום, ושהוא חלק מהמסקנות מצוק איתן. לא ברור, כבוד היושב-ראש ואני אומר את זה פה: מה בעצם השקיפות ולמה מפילים חוק שמתואם עם משרד הביטחון, עם ממשלת ישראל? רק בגלל שאנחנו אופוזיציה? אין שום סיבה בעולם שצוותי חירום יישובי שמתנדבים, שבמשך בצוק איתן עבדו 60 יום, ואף אחד אפילו לא הסתכל עליהם, שאנחנו רוצים להעלות את המעמד שלהם. גם מבחינה ביטוחית, אין להם ביטוח. לוקחים ועדת שרים לחקיקה ומפילים את החוק, או אומרים לי במילים פשוטות: נדחה בארבעה חודשים. כבוד היושב-ראש, אתה ואני מכירים את השפה הזאת. כשדוחים בארבעה חודשים, המשמעות היא שלא רוצים להכיר באותם מתנדבים. צר לי שחקירת ראש הממשלה משבשת את הכיוון הנכון של ועדת שרים לחקיקה ושל מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת ילין. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, כנסיית הקבר הקדוש היא אחד המקומות הקדושים ביותר בעולם. היא סגורה. יש שביתה שהכריזו עליה הכנסיות שמפעילות, שאחראיות לכנסייה, בגלל שעיריית ירושלים נקטה צעד חסר תקדים ושלחה מכתבים, אני אומר אפילו מכתבי איום, לכל הכנסיות, והיא מנסה לחייב אותן לשלם ארנונה על הרכוש שלהן. דבר כזה לא היה בתקופה העות'מאנית, לא בתקופת המנדט הבריטי, לא בתקופה הירדנית וגם לאחר הכיבוש הישראלי. יותר מ-100 שנים לא דרשו מכנסיות לשלם, ועכשיו הוא רוצה, ראש העירייה ברקת, לחייב אותן לשלם, ואפילו מאיים שהוא יעקל את חשבונות הבנק שלהם וישתלט על הרכוש שלהן ויפקיע אותו לטובת תשלום הארנונה. אני קורא לראש עיריית ירושלים לחזור בו מהדבר הזה. אני קורא לממשלה ולכולם להפסיק את הרדיפה של הכנסיות בירושלים, גם דרך עסקאות אפלות שנעשות עם הפטריארך האורתודוקסי והשתלטות על רכוש של הכנסייה.

לא רק הכנסייה האורתודוקסית, אלא כל הכנסיות, מנסים לתת להם מכה קשה מאוד ולפגוע ברכושן ובעצמאותן. דבר כזה לא היה ואסור שיהיה. אני אומר לכם מעכשיו: הכנסיות לא ישלמו. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יונס. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, "במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו". את זה אמר יוסף טרומפלדור כבר לפני יותר מ-100 שנה. טרומפלדור הבין את מה שרבים לא מבינים גם היום, החקלאות הישראלית וההתיישבות הישראלית חיוניות לצורך שמירת גבולות המדינה היהודית ולחיזוק ומימוש הריבונות. הינה היום אנחנו עומדים בפני ממשלה שמדברת על ארץ ישראל השלמה, אבל שוחקת את החקלאות והחקלאים ופוגעת בענף ללא הצדקה, כאילו איננה מבינה את האמת ההיסטורית הזאת שאמר אותה טרומפלדור לפני קרוב ל-100 שנה.

נערכה אזכרה לזכרו של טרומפלדור שנפל היום, י"א באדר, לפני 98 שנים, יחד עם חבריו בקרב ההגנה האחרון על תל חי. טרומפלדור היה לוחם, מפקד ציוני ואיש תנועת העבודה. עלינו לזכור את ההקרבה והגבורה של טרומפלדור ובני דורו, שלחמו כדי שתהיה פה מדינה צודקת, חכמה, חזקה ושוחרת שלום.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת ואאל יונס, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שבוע ביקרתי בעיריית באקה אל-גרבייה וקיימתי פגישה מקצועית עם ראש העיר עורך דין מורסי אבו מוך בהשתתפות חברי המועצה וראשי המחלקות בעירייה. אחד הנושאים החשובים שעלו בפגישתנו הוא נושא הפקעת הקרקעות לטובת מעבר מסילת הרכבת סמוך לכביש 6. מדובר בהפקעת קרקעות נוספת לזו שהייתה בעת סלילת כביש 6. יישובי באקה והכפרים הסמוכים, אדוני היושב-ראש, שהם בעיקר חקלאים פלאחים, נפגעים ממדיניות ההפקעה וגם אינם נהנים מתחבורה נגישה ונאותה. היום השתתפתי בישיבת ועדת הכספים שדנה בנושא תקציב משרד התחבורה בהשתתפות שר התחבורה מר ישראל כץ. הצענו בישיבה שנקיים עוד ישיבה מקצועית בהשתתפות מנכ"לית המשרד וראשי הרשויות מאזור המשולש הצפוני כדי לדון בנושאים אלה, ובראשם העומסים והבטיחות בדרך 65. אמשיך לפעול למען השירות ורווחתם של התושבים. לשם כך נבחרנו לכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת ואאל יונס. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז שעות הבוקר המוקדמות ועד רגעים אלה הטרקטורים של מינהל מקרקעי ישראל חורשים ומשמידים את היבול ואת החיטה החקלאית הפשוטה של אלפי תושבים בדואים בדרום הארץ. זה חוזר על עצמו, לצערי הרב, בתקופה הזאת פעם בשנה, בנוסף לכל ההריסות של הבתים. אמרנו את זה בעבר, בחודשים האחרונים, כמה פעמים: הדרך הזאת לא תוביל לשום מקום, זה יוביל רק לניכור, יוביל לתחושת תסכול, שגוברת אט-אט בחברה הבדואית. רק משא ומתן וישיבה הוגנת למשא ומתן הוגן תביא לפתרון. כל ההתעמרות באוכלוסייה לא תביא לשום תוצאה, לצערי הרב. תודה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. תודה, מכובדי היושב-ראש. אני אדבר על אותו נושא שדיבר עליו חברי סעיד אלחרומי. האירוע, המקרה הזה, קורה קרוב ליישוב שלי, ערערה בנגב. ביום גשום כזה משמידה המדינה יבולים ביד גסה, בליווי הסיירת השחורה, שנקראת כאן במדינה "סיירת ירוקה", אבל היא לגבינו הבדואים סיירת שחורה, שמשמידה יבולים על לא עוול בכפם. נטעו אותם כדי להניב פרי,

לחקלאים הבדואים בנגב. הדבר כשלעצמו מהווה השמדת מקורות פרנסה ומזון לרבים מבני האוכלוסייה הבדואית, המתגוררים באדמותיהם, הם לא פולשים ולא מהגרים, להבדיל מאחרים בחוות יחיד בנגב ובגרעינים כאלה או אחרים. אנו דורשים את המינימום בזכויות, את המינימום של שקט נפשי. ילדי הדור גדלים מיום ליום עם הפרעות קשב וריכוז וחרדות ממראות הכלים ההנדסיים, טרקטורים, דחפורים, שרומסים בגסות את בתיהם ואדמותיהם של הבדואים בנגב.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, יאסין עומר אל-סראדיח, בן 33, תושב יריחו, נהרג בדם קר על ידי חיילי צה"ל אחרי שנוטרל. אם לא היו צילומים של מצלמות האבטחה היינו נשארים עם ההודעה הראשונה של דובר צה"ל. אנחנו מכירים את ההודעות השקריות של דובר צה"ל, אבל בדרך כלל הוא נשאר עקבי עם השקר שלו. אבל אחרי שהתפרסמו הצילומים הוא שינה את ההודעה שלו כמה פעמים, ובסוף גם נתיחת הגופה הראתה שרצחו אותו בדם קר. זה הראשון. השני הוא אסמעיל סאלח אבו ריאלה, תושב עזה, דייג בן 18. כל העוול שהוא עשה בחיים, שהוא יצא לים. הוא מסכן את החיים שלו בזה שהוא נכנס לים כדי לחפש פרנסה, אחרי כל המצור הזה שעל עזה, שאנשים בקושי מוצאים מה לאכול, והוא מוצא את מותו על ידי הירי של צה"ל. עד מתי אפשר להמשיך בהרג הזה בפלסטינים? אני חושב שהמשך המצור, המשך ההרג הזה, יובילו לפיצוץ שאף אחד לא רוצה בו.

שמדינת ישראל תבוא לשלום ותפסיק עם ההרג הזה.

תודה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת חמד עמאר. כבוד היושב-ראש, מוחמד תמימי, בן 15, כן, בן דודה של עהד תמימי, שנמצאת במאסר כבר תקופה ארוכה, כלי התקשורת הישראליים דאגו להעלים את העובדה שלפני שהיא סטרה לחייל צה"ל הבן דוד הזה, מוחמד תמימי,

חצי שעה לפני זה, והוא איבד חלק גדול מהגולגולת שלו. היום מוחמד תמימי חי עם חצי גולגולת, עם ראש שנראה מאוד מוזר, והוא במצב מסוכן. הוא נעצר בלילה שעבר על ידי כוחות הצבא ונמצא גם הוא במעצר, למרות שיש לו בעוד יומיים ניתוח מאוד חשוב, שיבנה מחדש את הגולגולת בראש שלו. אני מאוד מקווה שמישהו מכוחות הצבא יתעשת ויבין, ושר הביטחון יבין, שלנער בן 15, אפשר להשאיר לו את האפשרות לקבל את הטיפול הרפואי לפגיעה הקשה כאשר ירו לו בראש. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר יריב לוין, שוב אנחנו מתבשרים על עוד צו הריסה, והפעם ביישוב דאלית אל-כרמל, לסלמאן חלבי, שהבית שלו, אדוני היושב-ראש, נמצא בתוך תוכנית המתאר, בתוך שכונה קיימת. הטענה היא שהוא נמצא על תוואי כביש, למרות שראש המועצה עצמו אמר שהכביש בוטל והכביש לא יעבור שם. מי שתכנן את הכביש בזמנו, לפני הרבה הרבה שנים, ישב בירושלים ועשה תכנון בלי להסתכל איפה יש בתים ואיפה אין בתים. אני חושב שאנחנו בעיצומו של תכנון במגזר הדרוזי, והיישובים מתקדמים בצעדים טובים

תכנון ומתאר שאושרו על ידי כל הוועדות הדרושות. היועץ המשפטי ביקר במגזר הדרוזי, ואני הייתי נוכח, ואמר: התכנון יבוא לפני האכיפה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים להפך: האכיפה מגיעה לפני התכנון.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, בבקשה, גברתי. ברצוני להקריא, אדוני היושב-ראש, פוסט שאתמול זכה להיות ויראלי, והוא חשוב מאוד. זעקה של אזרחית:

ב-24 בפברואר 2018,

אחותי נופיה הולי-סיילס וגיסי חגגו שבע שנות נישואין והחליטו לעשות יום כיף בתל אביב, שיכלול ספא מפנק, סרט וארוחת ערב באיזה מסעדה טובה. רק שזה לא יצא כמתוכנן. הם הגיעו לספא פוקט בתל אביב, לאחר שהזמינו מראש סוויטה לשלוש שעות, ועשו צ'ק אין. גיסי הלך דקה לכספומט, ואחותי התקדמה לחדר ההלבשה. פתאום אחותי שמעה מריבה שהתפרצה בקבלה,

שהיה יותר קרוב, שמע בבירור את המסאז'יסטית צועקת שהיא לא נוגעת בערבים ואתיופים, ואת בעל העסק עונה: אבל הם לא אתיופים, הם אמריקאים. ברור שלמסאז'יסטית זה לא שינה דבר, הם באותו הצבע. והיא צודקת במאה אחוז, מה זה משנה? הרי אם היא הייתה נוגעת בהם, חס וחלילה, הצבע עדיין היה יורד ומלכלך את הידיים הטהורות שלה. אחותי יצאה מחדר ההלבשה, וגיסי מייד אמר לה: תיקחי את הדברים שלך, היא לא רוצה לעשות לנו מסאז' כי אנחנו שחורים. כשבעל העסק קלט מה קורה, הוא מייד התנצל וטען שכואבות למסאז'יסטית הידיים ושהוא יביא מעסה אחרת. גיסי אמר לו שהוא שמע את הוויכוח, והוא בכל זאת ניסה להתעקש שיש לה בעיה בידיים. אז אחותי שאלה אותו, לו היה לה עור בהיר, האם עדיין היו כואבות לה הידיים? ובעל העסק חזר בו וטען שהיא פשוט משוגעת ושהיא פוטרה. תכל'ס, היא לא פוטרה. אני לא אמשיך לקרוא מה קרה, אבל ברור שלזוג הזה יום הנישואים נהרס. ואני שואלת: עד מתי אנחנו נאפשר לבעלי עסקים פרטיים להתעמר באנשים בגלל שהם ערבים, בגלל שהם עם מוגבלות, בגלל שהם יוצאי אתיופיה?

תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. עד כאן נאומים בני דקה להיום. אני עובר לחקיקה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה חבר הכנסת אורי מקלב להציג לנו את הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי חברי הכנסת, אני אנצל את כישוריי לקריאה מהירה קצת, לנסות לקרוא את האריכות, אמרו לי שחשוב להגיד את הדברים.

טרחו סביב החוק הזה, ובחוק הזה יש רגישויות מסוימות, ככה שביקשו להקריא את כל הנוסח שהכינו. אני כבר מודה בהזדמנות הזאת ליועץ המשפטי אייל לב-ארי, שפעל, ולמנהלת הוועדה, שטרחו הרבה כדי להביא את זה עכשיו,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3),

2018. הצעת חוק זו היא הצעת חוק מטעם הממשלה. מדובר בהצעת חוק שלאורך הזמן תתברר כמהפכנית ובעלת חשיבות צרכנית רבה,

חוק חתימה אלקטרונית, שנחקק בשנת 2001, קבע שאם בחיקוק נקבעה דרישת חתימה על מסמך, הרי שהחתימה האלקטרונית היחידה האפשרית היא מסוג חתימה אלקטרונית מאושרת. חתימה אלקטרונית מאושרת היא חתימה בעלת רמת הזיהוי הקרובה לוודאית שהחותם הוא אכן האדם שמזדהה באמצעות החתימה, לאור ההליך להנפקת חתימה מסוג זה. עוד נקבע שלשר המשפטים יש סמכות לקבוע סוגי חיקוקים שלא ניתן לגביהם לחתום באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת. לאור הניסיון שנצבר מאז 2001, חקיקת החוק והשינויים שנעשו באירופה, שהיא הבסיס לחוק חתימה אלקטרונית, וכן כדי להנגיש ככל הניתן את מרב השירותים הממשלתיים באמצעים מקוונים, הציעה הממשלה לשנות את ההסדר כך שאם נדרשת לפי חיקוק חתימה על מסמך, ניתן לקיים את הדרישה באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת או חתימה אלקטרונית אחרת, ובלבד שמתקיימות ברמת ודאות מספקת בנסיבות העניין התכליות לדרישת החתימה בהתאם לאותו חיקוק. עוד מוצע שסוגי מסמכים מסוימים שנקבעו בחלק א' לתוספת ייחתמו בחתימה אלקטרונית רק מהסוג הנקוב לידה.

חתימה על צוואה בפני עדים או בפני רשות, או זיכרון דברים על צוואה בעל פה, ניתן לחתום עליהם גם באמצעות חתימה אלקטרונית, ובלבד שהיא חתימה אלקטרונית מאושרת.

נקבע שלגבי מסמכים מסוג המנוי בחלק ב' לתוספת לא ניתן לחתום כלל באמצעות חתימה אלקטרונית. בשלב זה, המסמך היחיד שהממשלה מצאה ככזה הוא צוואה בכתב יד. עוד מוצע להחליף את סעיף קבילות החתימה האלקטרונית. כיום החוק קובע שמסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, חתימה עם חוזק זיהוי נמוך יותר לעומת החתימה האלקטרונית המאושרת, יהיה קביל בכל הליך משפטי. חשוב לציין את זה בגלל ש"מאובטחת ומאושרת" זה נראה שה"מאובטחת ומאושרת" פחות חזקה, אבל אנחנו אומרים ש"מאושרת" היא יותר חזקה וה"מאובטחת" היא פחות. הוא יהיה קביל בכל הליך משפטי ויהווה ראיה לכאורה לכך שהחתימה היא של בעל אמצעי החתימה ושהמסר האלקטרוני נחתם על ידי בעל אמצעי החתימה.

לאור השונות בין החתימה האלקטרונית המאושרת לבין החתימה האלקטרונית המאובטחת, מוצע לקבוע שעצם קיומה של חתימה לא יישלל אך בשל היותה חתימה אלקטרונית,

שהמסר האלקטרוני החתום בחתימה האלקטרונית המאובטחת יהיה קביל בכל הליך משפטי ויהווה ראיה לכאורה לכך שהמסר האלקטרוני לא שונה לאחר חתימתו, ושהמסר האלקטרוני נחתם באמצעי חתימה מזוהה על ידי אמצעי לאימות חתימה שנמצא בתעודה האלקטרונית שצורפה למסר האלקטרוני, ככל שצורפה. בנוסף, נעשתה ההבחנה הנדרשת לעניין החתימה האלקטרונית המאושרת, כך שאם המסר האלקטרוני נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת, הדבר יהווה ראיה לכאורה לכך שהמסר נחתם על ידי בעל אמצעי החתימה, אותו אדם שהונפקה לו החתימה האלקטרונית המאושרת ושזוהה על פי החוק. תיקון נוסף בהצעת החוק שבפניכם הוא תיקון צרכני חשוב. על פי המוצע, מי שבידיו ניסוח חוזה שמבקש להסתמך על מסר אלקטרוני בקשר לאותו חוזה או לכריתתו, עליו הנטל כי אותו צד לחוזה חתם על המסר האלקטרוני. תיקון זה התווסף לאחר שלנציגי הממשלה השונים הגיעו מקרים שבהם לקוחות שהיו צד לחוזה אחיד גילו שהם "חתמו", במירכאות, על קבלת שירותים שהם לא הסכימו לקבלם מלכתחילה. עוד מוצע לתקן את סעיף החזקה לעניין החתימה האלקטרונית, שבנוסחו היום יוצר קריאה מעגלית,

שחתימה אלקטרונית שגורם מאשר הנפיק לגביה תעודה אלקטרונית מאושרת היא חתימה אלקטרונית מאושרת. תיקון מהותי נוסף הוא לעניין אופן ההודעה במקרים שבהם בעל אמצעי חתימה,

ימסור הודעה כשנודע לו על פגיעה בשליטתו באמצעי החתימה, אני כבר מסיים, לכל מי שסביר שיסתמך על חתימתו האלקטרונית,

בעניין זה הוסמך שר המשפטים לקבוע הוראות לעניין מסירת המידע, לרבות תנאים שבהתקיימם רשאי בעל אמצעי החתימה לקיים את חובתו באמצעות מסירת הודעה לגורם שהנפיק לו את אמצעי החתימה, וזאת במקום הודעה לכל מי שידוע או שסביר שיסתמך על חתימתו האלקטרונית. בסיום דבריי, וזה גם סיום דבר, ברצוני להודות לעו"ד רוני נויבואר ורעות אופק ממשרד המשפטים ולעו"ד עמית יוסוב עמיר ממשרד ראש הממשלה על עבודתם לקידום הצעה חשובה זו. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. אני חוזר שוב ומודה למנהלת הוועדה ענת לוי, לכל צוות הוועדה, לעוזריי ולאייל לב-ארי על העבודה המהירה, היסודית והמקצועית שהם עשו בהצעת חוק זו. מבחינתי, אני מבקש מהכנסת לאשר הצעת חוק זו.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב.

אין הסתייגויות או בקשות דיבור, לכן נוכל להצביע. הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, 18 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה אושרה בקריאה שנייה. ואנחנו נוכל להצביע בקריאה שלישית, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, גם כן בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018. תציג את ההצעה חברת הכנסת מירב בן ארי, בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018, היא הצעת חוק שאני ניהלתי את כל הדיונים בה בוועדה, והצעת החוק היא של חברת הכנסת שולי מועלם, שבטח תבוא, ואם לא, אני אציג לכם בקצרה. הצעת החוק מציעה שבמקרה שבשל מצבו הרפואי של המטופל לא ניתן היה לברר את שמו, מספר הזהות שלו או קופת החולים שבה הוא מבוטח, יוכל מד"א לקבל פרטים אלה מבית החולים, זה נראה לכם ברור? עד היום לא היה אפשר לעשות את זה, ובתי החולים לא יכלו לתת את הפרטים של המטופלים, למעט במקרה של התנגדות לעניין קופת החולים. בנוסף, מוצע להסמיך ולקבוע תקנות לעניין חובות דיווח של מד"א למשרד הבריאות בעניינים הנוגעים לפעילותו. אני אסביר לכם במילים פשוטות. הצעת החוק, אני יודעת שאתם תומכים, כי זו הצעת חוק, אבל חשוב לי לומר מילה, כי גם ניהלתי את שלושת הדיונים בנושא, וגם צריך להגיד לשולי מועלם,

אבל צריך להגיד לה כל הכבוד ויישר כוח, הצעת חוק שתקל על מטופלים, שתקל על אזרחים, הצעת חוק שבעצם תבוא ותיתן את ההקלה לאזרחים בהתנהלות שלהם מול מד"א. ראינו רק בשבוע האחרון מבצע שמד"א עושה לקבל את החובות של האזרחים. כאן אנחנו ניתן למד"א להתנהל מול קופות החולים, ובעצם נקל על האזרח הקטן לבוא אחרי זה ולשלם חובות. אם אזרח משלם לקופות החולים, ואין סיבה שקופת החולים לא תתנהל מול מד"א בצורה ישירה. כך נקל על האזרחים ונאפשר, מה שנקרא, הקלה בביורוקרטיה לכולם. לבקשה אין הסתייגויות. אני אודה לכם אם תתמכו בהצעת החוק.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. אם כן, חברי הכנסת, אנחנו נצביע. הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה, מי בעד?

נא להצביע.

24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצביע בקריאה שלישית. מי בעד?

נא להצביע. חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018, נתקבל. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018, אושרה בקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצעה בדבר פיצול הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשע"ח 2018, מ/1193.

מי שיציג את זה הוא יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה, אדוני. תודה, כבוד היושב-ראש. ההצעה של הוועדה בדבר פיצול הצעת חוק הכניסה לישראל, (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשע"ח 2018, מ/1193. לפי סעיף 84ב לתקנון הכנסת, על פי הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה מחליטה הכנסת לאשר את החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה לפצל את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשע"ח 2018, להצעות חוק נפרדות, כך שסעיפים 4 ו-7 להצעת החוק יידונו כהצעת חוק נפרדת שתובא לאישור הכנסת במועד מאוחר יותר, בגלל לוחות הזמנים של חוק ההסדרים.

תודה לחבר הכנסת יואב קיש. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו מצביעים. החלטה בדבר פיצול הצעת חוק הכניסה לישראל, (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשע"ח 2018, מ/1193. מי בעד ההחלטה כפי שהציג חבר הכנסת יואב קיש?

נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשע"ח 2018, נתקבלה.

בעד, שני מתנגדים, אחד נמנע. אני קובע כי הכנסת אישרה את ההחלטה של ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק הכניסה

התשע"ח 2018. חברי הכנסת,

אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, אני לא שומע את עצמי, מה קורה? מה ההתרגשות? על פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של סגן השר יצחק כהן, שנכנסה לתוקפה ביום ז' באדר תשע"ח, 22 בפברואר 2018, בשעה 16:55, בא במקומו חבר הכנסת סן סידה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את דן סידה לעלות לדוכן.

חבר הכנסת דן סידה, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר כנסת ואתה תשיב: מתחייב אני. זה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. בבקשה, מזל טוב. אתה מוזמן לומר כמה מילים. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, זכות וכבוד לי לעמוד לפניכם היום כחבר בבית המחוקקים בירושלים עיר הקודש, בירת עם ישראל הנצחית. עומד אני בפניכם כשליחם של חברי מועצת חכמי התורה, בראשותו של הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה הרב שלום כהן שליט"א, כחוליה בתנועת ש"ס המעטירה, ובשליחותם של חבריי מתיישבי וחקלאי הגליל בפרט וחקלאי הארץ בכלל אשר נתנו בי את אמונם במשך שנים ארוכות. במעמד מרגש זה, כאשר משפחתי היקרה וחבריי מביטים בי מהיציע, אני ירא וחרד, ומודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים אשר גמל עימי, ןמבקש ומתפלל לדבר אחד ויחיד: שאזכה למלא שליחותי בכנסת ישראל באמונה, בענווה וביושר. נולדתי וגדלתי במושב ספסופה, בגבולה הצפוני של ישראל, בן לשלום וגליה, זיכרונם לברכה, אשר עלו לארץ בשנות ה-50 מגולת תוניס, ועסקו כל ימיהם בחקלאות, כמגדלי תמרים בתוניס, וכחקלאים אשר עסקו בגידולי כרמים, מטעי פרי ובגידול עופות להטלה בגליל, נשוי לאורה, הנושאת בעול הבית וגידול הילדים, עקרת ועיקרו של ביתנו, ועוסקת בימים אלו בפעילות ציבורית התנדבותית, כחברה במועצה הדתית וכחברה בוועדת המלגות לקידום הלימודים האקדמיים באזור ועוד,

חקלאי וכורם מהגדולים והטובים בצפון ובעליו של יקב לוריא, אח לגולדה, אשת חינוך, ולמלכה מנהלת חשבונות, אב לשלומי,

הקובע עיתים לתורה מדי בוקר בין כותלי בית המדרש, ומבעליו של משרד עורכי דין בירושלים.

הוא שוטר בקבע במשמר הגבול, קצין הביטחון של היישובים בר יוחאי ואור הגנוז שבקו העימות.

איש מכירות, היגר לארצות הברית לאחר פציעתו בעת שירותו בסיירת מגלן, ובשעה טובה עומד בימים אלו להיכנס בברית הנישואים.

אשר סיים לא מזמן שירות צבאי כלוחם בחטיבת החומה, עסוק כעת בהקמת מיזם תיירותי באזורנו. בנותיי מוריה והדר הן סטודנטיות לכלכלה ומינהל עסקים. כולם בוגרי רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס. ואני גם סבא מאושר לשבעה נכדים יפים ומתוקים. חברים יקרים, מעמד מרגש זה הוא המקום והזמן הראויים להעלות על נס ולהוקיר את אלה שגידלוני, לימדוני, חינכוני והתוו לפניי את הדרך שבה אני הולך מיום עומדי על דעתי ועד הגיעי לכאן כשליח ונבחר ציבור.

אימי, גליה ז"ל, אשר היום מלאו תשעה חודשים לפטירתה, וזיכרונה וחסרונה במעמד זה צורב וכואב. אשת חיל זו התאלמנה בהיותה בת 36 בלבד. היא גידלה לבד שישה ילדים קטנים, ושימשה לנו גם כאב. אימי היקרה גידלה וחינכה את כולנו בתקופה שבה כדי להתפרנס היה עליה לעבוד בעבודות כפיים קשות בתעשייה ובחקלאות, אשר נעשו אז במקוש, בסוס ובעגלה. וכאילו לא די בכך, שכלה אימי בארץ שני בנים, את אחי הבכור גד, השם ייקום דמו, אשר נהרג במרדף בפעילות הסיירת הירוקה שבה עבד, ואת אחי נפתלי, זיכרונו לברכה, נער מבריק ומצטיין אשר נפטר בצורה טרגית בטביעה באגם דלתון. כל אלה לא שברו את רוחה, וכלביאה דאגה לחינוכנו ולעתידנו ובתלאות אין-קץ גידלה משפחה לתפארת. בגיל 63, עת רווח לה קמעא, החלה ללמוד קרוא וכתוב ממש מההתחלה, עד להיותה אשת ספר אשר הספר לא מש מידיה עד יום פטירתה. היא עסקה בפעילות התנדבותית עם חברותיה למושב בבסיסי צה"ל הסמוכים ובחברה קדישא. זוהי אימי מורתי, צדקת אמיתית, שערוץ הידברות והרב זמיר כהן היו בית המדרש שבו למדה ולימדה. את שירותי בצה"ל עשיתי תחת מפקדים נערצים ואמיצים, אך יותר מכולם הטביע בי את חותמו אלוף משנה אברהם חידו, השם ייקום דמו. שירתי תחת פיקודו כקשר אישי בתקופה שבה שימש כמפקד החטיבה המרחבית בגבולה הצפוני של ישראל חטיבה 300, חטיבת המיעוטים דאז. שנת 1979 הייתה תקופה מדממת באדמת הפתחלנד בדרום לבנון. לא זה המקום להרחיב ולספר על מעשי האומץ והגבורה ללא חת שנהג בעצמו והנהיג בכולנו. באותה תקופה לא הייתי עדיין אדם דתי, ופעולה אחת שעשה הפכה לאירוע מכונן בחיי אשר השפיע רבות על עתידי הרוחני. היה זה ערב יום הכיפורים, ולהפתעתי הרבה, עם כניסת היום הקדוש הגיע לחדרי מפקדי הנערץ, תושב קיבוץ שפיים, יש להדגיש, כשהוא עטוף בטלית ועליה אפוד הקרב שלו, בידו מחזור תפילה. הוא ביקש ממני לגשת לבית הכנסת ולהביא גם לעצמי טלית וסידור. לא יכולתי לסרב לבקשתו,

ומצאתי את עצמי בתוך זמן קצר בתוך אדמת לבנון, במקום שבו נהג למקם מארבים למיטב הסיירות.

מאחורי תלולית עפר, צופים על פתחת ואדי בלבנון שממנו התבצעו חדירות רבות, מתפללים את תפילות החג חרש, היה זה שיעור המוסר היהודי הגדול בחיי, אשר יישאר חקוק בליבי עד אחרית ימיי. לאחר מכן, עת התחלתי לעסוק בעשייה ציבורית התוודעתי לאדם ענק שבענקים, ראש כל בני הגולה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, דבקתי בתורתו, בדרכו המיוחדת של אהבת האדם והארץ ובאישיותו הרוחנית האדירה. לא אשכח לעולם את הוקרתו ועידודו כשסיפרנו לו על עוד פעולה מבורכת של סיוע לנזקקים, בניית מקווה, הקמת בית ספר תורני ועל כל שיעור תורה שהוקם בהתיישבות. כל פעולה יהודית שכזאת הייתה מסבה לו קורת רוח אדירה. זכורה לי היטב השתתפותו באירוע הגדול של שנת השמיטה בשנת 1994 בקיבוץ כפר מנחם, שהגיעו אליו כ-2,000 חקלאים מכל רחבי הארץ. שם עודד ודחף את כולנו, החקלאים בארץ, ללמוד ולקיים את המצוות התלויות בארץ מתוך אהבת ארץ ישראל ומתוך רצון לקיים הלכה למעשה את המצוות התלויות בארץ. אחרון חביב אציין את האיש שעיצב והשפיע יותר מכול על פעילותי וחיי הציבוריים. כולכם מכירים אותו פה אולי יותר ממני, אך עבורי הוא היה תמיד האיש והמהפכה, אדם שרק מלהיות בקרבתו אתה מבין באמת מהי מנהיגות ומהי עשייה ציבורית אמיתית מתוך דאגה לפרט ולכלל, ומעל הכול, האיש שהוביל את המהפכה היהודית והמזרחית בישראל, אשר זקף את קומתנו והפך את חיינו בני עדות המזרח בישראל לטובים יותר, יושב-ראש תנועתנו הרב אריה דרעי. רבי אריה, תודה על האמון שנתת בי ועל המלצתך בפני מועצת חכמי התורה למנותי לשליח ציבור במקום הזה. נקודת הזמן שבה הצטרפתי לתנועת ש"ס הייתה באמצע שנות ה-80, אז הייתי חבר בוועד החקלאי במושב בתקופת קריסת המושבים והקיבוצים. המצב הכלכלי היה בכי רע, ולא היה ביכולתנו לשאת בתשלומי המים לשדות או להאכיל את בעלי החיים. באחת מישיבות ועד הפעולה, לאחר מאבק ארוך ועיקש במוסדות המיישבים, בהיותנו אובדי עצות ומצפים לישועה, נכנס לפתע למזכירות היישוב איש רם ונישא, לבוש בהדר, שנראה כמו ראש ישיבה, אשר טען כי נשלח לסייע לנו בדחיפות על ידי הרב אריה דרעי. למפרע התברר כי מדובר היה בחבר הכנסת הרב אריה גמליאל. עוד באותו הלילה נמצא פתרון לבעיית המים במטעים ולמזון לבעלי החיים. מאז הכול היסטוריה, ומרום הגליל של היום הפכה לסביון של הגליל. זה הרב אריה דרעי וזו גדלותו. אלה האנשים אשר השפיעו עליי מכול, אשר מאפייניהם העיקריים הינם יראת שמיים אמיתית, אהבת האדם והארץ, אומץ ונתינה אין-סופית לזולת, איש-איש בדרכו.

במושבי עובדים דוגמת זה אשר בו גדלתי, עבודת האדמה הינה ערך מהותי המתקדש על ידי קיומן של המצוות התלויות בארץ, וזאת על ידי עבודת כפיים מבוקר עד ערב במשק החקלאי תוך דאגה לבעלי החיים ולמזונותיהם ותוך הוויה תורנית, הן בבתי הכנסת והן בשיעורים הרבים המתקיימים בכלל המושבים ברחבי הארץ. שילוב זה של רוח וחומר מסב סיפוק עילאי לגוף ולנשמה. זוהי דרכם של חבריי החקלאים וזו דרכי ברוב שנותיי עד הלום. מלבד גורמי טבע בלתי נשלטים, אידיליה זו מופרת גם על ידי גורמים אנושיים הגוזרים על החקלאות גזרות מגזרות שונות, אשר מדירות שינה מעיניהם של החקלאים ופוגעות בפרנסתם. אותם חקלאים נאלצים לצאת שוב ושוב למאבקים על עצם קיומם,

נשלחים עד לכאן, לכנסת ישראל, לנסות לעזור ולסייע. אני מתכוון לממש עד תום את המנדט הציבורי אשר ניתן לי ולנסות ככל שאוכל לעזור ולסייע לאחיי החקלאים בני המושבים, המושבות והקיבוצים בכל דרך שבה ניתן יהיה לשמור על חוסנם וקיומם. רבותיי, מושבים וקיבוצים פורחים ומשגשגים משדרים חוסן וביטחון המחלחל לעבר אויבנו מבעד לגדר. עיירות פיתוח בתנופת בנייה ועשייה, עם תשתית תעסוקתית ותחבורתית נאותה, הינן גורמים עיקריים למעבר של צעירים איכותיים לפריפריה, כפי שאנו רואים בפועל. מיזמים תיירותיים בריאה הירוקה של המדינה מסייעים ליציאה מהמחנק של גוש דן למרחבים הירוקים בגליל ולהישארות ההון הפרטי בארץ. פריחה כלכלית לכולם מסייעת ותורמת לחיים הדדים ביחד עם ערביי הגליל. כנסת נכבדה, לאורך כל חיי, מעשיי והווייתי שזורים בקשר בל ינתק עם אדמת הארץ, כפועל ישיר מפעילותי כחקלאי. לצערי,

אשר הייתה ערך עליון וגורם מרכזי באחיזתנו על הקרקע שנתן לנו השם יתברך, מאבדת מערכה. כיום החקלאות מאבדת את חשיבותה בעיני הציבור הרחב, וגרוע מכך, גם בעיני גורמי השלטון.

יש לפעול להורדת יוקר המחיה לכלל הציבור, אך אסור בדרך למטרה זו להזניח את החקלאות, וכפי שאמר יוסף טרומפלדור: "במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו". חברים יקרים, מעל 2,000 משפחות במושבי גבול הלבנון מתפרנסות מענף הלול, ובמקרים רבים מדובר בענף פרנסה יחיד. הרוחות המנשבות מעמידות בסכנה את המשך קיומו של הענף במשק המשפחתי בגליל. חיסולו של ענף הלול על ידי ביטול התכנון או דרישות להשקעות ענק ללא תמיכת המדינה יותירו חבל ארץ אסטרטגי זה לאורך גבול הלבנון ללא פרנסה, ויש סכנה שיינטש על ידי התושבים, חלילה. זו משימה עליונה בפעילותי העתידית בכנסת, יחד עם חבריי לסיעה, שמסורת היא בידם מאז הקמת התנועה לסייע באופן גורף ובלתי מתפשר בכל עניין הכרוך בקידום וביסוס החקלאות בפריפריה, בנגב ובגליל. כמי שגדל ליד קבריהם של התנאים הקדושים שמעיה ואבטליון, הטמונים סמוך לביתי, עומדים לנגד עיניי היסודות אשר חקוקים על מצבתם: ”חכמים, היזהרו בדבריכם”, בבחינת אמור מעט ועשה הרבה. וכמי שאת רוב חייו בילה בשבילי השדות ובין מטעי הכרמים, בבחינת "אהוב את המלאכה" כפי שמבארים רבותינו, על האדם לבחור לעצמו אומנות קלה ונקייה שתפרנס אותו בכבוד. אם יאהב את המלאכה, ייהנה מיגיע כפיו ויזכה לחיי שלווה ורוגע. במשנה לא נאמר: "התפרנס מן המלאכה" או "למד מלאכה", אלא "אהב את המלאכה" ראה בה ערך נעלה שצריך לדבוק בו. מתפלל אני לבורא כי אצליח לקיים גם את החלק השני: "ושנא את הרבנות" שפירושו שנא את ההתנשאות והתרחק ככל שניתן מלנהוג שררה בציבור. ובאווירת ימי הפורים נאחל לכולם שיהיה לכולנו חג פורים שמח. תודה רבה לכולכם. בהצלחה רבה. תודה לחבר הכנסת דן סידה. שתי דקות לברכות וחיבוקים. חברים, אנחנו לא מוחאים כפיים בכנסת. עם כל ההבנה להתרגשות, אין מחיאות כפיים. חברי הכנסת, נא לשבת. השר אריה דרעי ביקש, כמיטב המסורת בבית, לברך את הח"כ החדש. חברי הכנסת, אני ביקשתי לשבת. מספיק שבזמן נאום הבכורה כולם משום מה טיילו פה

חבריי חברי הכנסת, חברות הכנסת, חבר הכנסת ידיד נפשי, כאח לי כבר כמה עשורים, דן סידה, אנחנו קוראים לו דני, למרות ששמו לא דניאל, אבל אנחנו קוראים לו דני, משפחת סידה, חברים, הילדים, כל החברים והידידים, ראש המועצה שלנו במרום הגליל,

לא לא, שלנו שלנו שלנו. ואחרונה חביבה, שבאמת כל הזכויות

אורה סידה, אשתו של דן, אשת חיל, באמת אשת חיל, דני מצא אשת חיל, ברוך השם, אם הבנים, אם הבנות שמחה,

עקרת הבית, אשת ציבור למופת. אם הייתי מבקש מבורא עולם מתנה ליום ההולדת, הכי טובה שאני יכול לבקש זה לשמוע היום את הנאום של דני פה, מעל הדוכן, לראות מה זה באמת שליח ציבור אמיתי. "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פֹּרִיָּה, בניך כשתִלי זיתים" התקיים בך, דן.

תמים וירא אלוקים, ישר דרך, נקי כפיים ובר לבב, פיו וליבו שווים, ברוך השם, עובד את אדמת ארץ ישראל, שליח ציבור אמיתי. קשה לי לברור את המילים, בגלל שאולי יש לי קצת נגיעות, אני אוהב אותו מאוד, אז לפעמים אהבה גם מקלקלת את השורה, אבל עמיתיי, כל מה שאני אומר אני אומר מתוך ליבי.

התנועה,

שמצטרף אלינו חבר כנסת חדש אבל פעיל ישן, מראשוני הפעילים שלנו. אני רוצה להודות לסגן השר יצחק כהן, שהשתמש בחוק הנורבגי כדי שדני ייכנס. אני מודה לו על כך. אני חושב שזה באמת, הכנסת,

תנועת ההתיישבות, ארץ ישראל תרוויח מאוד. אמרתי לחיים ילין שיש לנו כבר, סיעה קטנה, שבעה חברי כנסת, יש לנו שלושה מושבניקים. הראשון, הבכור שבהם, חבר הכנסת יצחק וקנין,

מושב יערה, ויש לנו חבר הכנסת יעקב מרגי בשדה צבי, שכן שלך, ועכשיו יש לנו גם את דני בספסופה. אני חושב שבאמת יש להם חלק חשוב,

דני, חוץ מההתיישבות, כפי שהוא אמר, יש לו הרבה מאוד מה לתרום. ראיתם את כל החיים המפוארים והמבורכים שהיו לו, כמה דברים הוא עבר בחיים. משפחה מאוד ענפה, מאוד חזקה בגליל, ותרמה ליישוב ארץ ישראל, יישבה את הגליל וממשיכה להפריח את הגליל. בעזרת השם,

אני מברך אותך בברכה שחז"ל סיפרו על אותו אדם צמא ועייף שהלך במדבר. היה צמא מאוד ועייף מאוד, והשמש הכתה על ראשו, ופתאום הוא ראה במדבר אילן יפה, עם צל יפה, שאמת המים עוברת מתחתיו, ופירותיו,

איזה פירות יש על האילן. מספרת הגמרא שהוא בא, רחץ את פניו, שתה, אכל מהפירות, ישב תחת הצל של האילן, וברוך השם, נחה נפשו ונחה דעתו. כשבא להיפרד, אמר: אילן, אילן, במה אברכך? צילך נאה, פירותיך מתוקים, אמת המים עוברת דרכך. אלא יהי רצון שכל פירות שייצאו ממך, יהיו כמותך.

שתראה נחת,

מכל יוצאי חלציך, שהילדים היקרים שלך, שאני אוהב אותם כמו ילדים,

בלי עין הרע, איזה ילדים מתוקים, הבנים והבנות, שתראה מהם נחת, ותעשה את כל הכישרונות ואת כל מה שאתה יודע לעשות, תנצל את זה ותעשה את זה למען טובת הציבור וטובת עם ישראל. ברוך הבא והצלחה גדולה ופורים שמח. תודה לשר אריה דרעי על דבריו, וברכות שוב לחברנו החדש, חבר הכנסת דן סידה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצגת שני חוקים: הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות),

והצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות הלדינו (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות), התשע"ח 2018. את שתי ההצעות תציג לנו לקריאה ראשונה שרת התרבות והספורט חברת הכנסת מירי רגב. חברי הכנסת, לאחר דברי השרה יתקיים דיון משולב. אחרי זה ודאי שנצביע בשתי הצבעות נפרדות. בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, כבוד יושב-ראש הכנסת. עמיתיי חברות וחברי כנסת, מזל טוב לחבר הכנסת דן, שהצטרף לנבחרת חברי הכנסת ולנבחרת ש"ס. תצליח בעשייה שלך. נחכה רגע שיצאו או מה? חברים ביציע, נא לשמור על שקט. נא לשמור על שקט. אי-אפשר לעלות על הדוכן היום בלי להתייחס לפרשייה החמורה מאתמול, שהיא בעיניי פרשת קו 300 של מערכת אכיפת החוק הישראלי. החברה הישראלית התעוררה הבוקר ליום עצוב ומסוכן לדמוקרטיה הישראלית. כל מי שחרד למעמדה של מערכת אכיפת החוק בישראל צריך להפעיל את מלוא סמכותו היום, בלי הנחות סלב. אני קוראת ליועץ המשפטי לממשלה להנחות על פתיחת חקירה פלילית כנגד השופטת והחוקר-התובע, לעצור אותם, לקחת מהם את הטלפונים לבדיקה, כפי שהם עושים במערכת אכיפת החוק בכל בדיקה ובכל מעצר. ההתכתבות הזאת, זו לא התכתבות ראשונית שלהם, כפי שכתב החוקר, הם כבר שוחחו על מתווה. כאילו אין ראיות, אין הליך משפטי, אין סנגוריה, רק הוא והשופטת מסכמים מראש מהו גזר הדין. זה הליך הוגן? אני שואלת אתכם: זה בית משפט? שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון לא יכולות הבוקר להסתפק בבדיקה של נציב תלונות השופטים. זה מגוחך. זה הזוי. זה לא תואם ולא מתכתב עם חומרת האירוע. אבוי לנו אם נוסיף חטא על פשע ומערכת המשפט תטייח את האירוע החמור הזה, שמטיל צל כבד על כל המערכת המשפטית. כל מי שקורא את המסרונים, "יבקשו שלושה", "את בהחלט יכולה לתת יומיים"

סחר בבני אדם? בחירות שלהם? שופטת ותובע שסוחרים בכבוד האדם ובחירותו במין עליצות מרושעת שכזאת, כאילו היו צעצועים חסרי ערך. לאן הגענו? חברותיי וחבריי, אין למערכת המשפט ולתביעה הכללית בכל חברה זכות קיום אלא באמון שאנחנו האזרחים נותנים לה. האמון הזה דורש היום שיקום מן היסוד. לשם כך, יש לפתוח בחקירה פלילית נגד הצמד הזה. יש גם לפתוח בחקירה מיידית של מח"ש. מי החוקרים בלהב 433 שהילכו אימים על עורך הדין ערן שחם, לדבריו, ומדוע? מה זאת אומרת "עלה לי בדם", עד שחוקרי להב 433 כמעט רצו להרביץ לי? למה עלה לך בדם? מה, הצדק עולה בדם? למה מערכת משפט צריכה להרביץ לך? כבר לא מדובר בעננה כבדה שמוטלת על כל החקירות הללו. העננה הזאת כבר מורידה מבול מסוכן על החברה כולה. אני קוראת שוב ליועץ המשפטי לממשלה לטפל בזה היום בכל החומרה הנדרשת.

אני קוראת לכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן את כל סוגיית החקירות.

כמו כן, כל תיק 4000. אני מציע שאת תעמדי בראשה. דרך אגב, רעיון מצוין, 4000. ואני מבטיחה לך שאני אנער את המערכת הזאת. למה, אני מבטיחה לך שאני אנער את המערכת הזאת. את מגינה על ראש הממשלה המושחת. את, שלטון החוק מטריד אותך? אללה יסתור. טוב. חברי הכנסת, תודה רבה. ברור. הינה החבורה. הינה חבורת הצבועים, תודה רבה. הינה חבורת הצבועים, איזו שטות. ראש הממשלה מקבל מיליונים, אין שטות. אם את השטות הזאת היה עושה מישהו מהימין, היית מושיב את כולם במעצר. חבר הכנסת רוזנטל. תתבייש לך. צבוע אחד.

אתה הראשון שצריך לקום ולטפל בזה. מילה לא אמרת, שטות, חבורה של צבועים.

ראש הממשלה, חבורה של צבועים, זה מה שאתם. אם מערכת אכיפת החוק חשובה לכם, תטפל בזה אתה. תטפל בזה אתה. אנחנו גינינו. בואי נראה אותך מגנה לקיחת שוחד. ולא רק זה, לקיחת שוחד, של שוחד. ולא רק זה, אנחנו ידענו, בעיה. חברת הכנסת סויד, נא להירגע. ולא רק זה, קראתי אתמול בישיבת הממשלה להקים ועדת שרים על ההתנהלות במעצר. עבריינים, שיירקבו בכלא, אבל הם בני אדם. מצוין.

הם בני אדם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. משום, חברי הכנסת. בר-לב, נא לשבת, חבר הכנסת בר-לב. חבר הכנסת רוזנטל, תודה. משום, אנחנו רוצים נאמנות. חברת הכנסת רוזין וחבר הכנסת שי, אפילו אני כבר הבנתי.

אפשר להפסיק.

חברת הכנסת רוזין, תודה. השרה הייתה יושבת-ראש ועדת הפנים. יפה. מה עשיתי, בוא תראה כמה ביקורות פתע עשיתי.

איזה ניעור עשיתי לבתי הכלא ולמעצר. אם אתה ביקרת בבתי המשפט, בבתי כלא, בבתי מעצר, כמו שאני ביקרתי, אני רוצה לראות אותך. עבריינים צריכים להירקב אולי בכלא, אבל הם לא יכולים להיות כמו אנשים שמתייחסים אליהם בצורה לא אנושית. אתה יודע מה, מיקי? החונטה הזאת, שקורית כאן, ואתה רואה אותה כמו כולם אתה הראשון שהיית צריך לבוא ולהגן ולראות איך עושים את זה אחרת, אתה הראשון שצריך להגיד: אנחנו רוצים משטרה חזקה, אנחנו רוצים משטרה שתוציא את הצדק.

אנחנו לא רוצים שיהיה כאן מצב שבבתי כלא, בבתי מעצר, מתנהגים לאנשים בצורה כזאת מכוערת ולא אנושית. אתם פשוט חבורה של צבועים, זה מה שאתם. את מסיתה נגד המפכ"ל, והחברים שלך מסיתים נגד המפכ"ל. אני לא אמרתי מילה נגד המפכ"ל.

אני אומרת לך שוב, למה את לא מגנה את זה? שיש לי אמון מלא במשטרה. יש לי אמון מלא במפכ"ל. אני רוצה משטרה חזקה. אני רוצה שיהיה צדק לך, לנתניהו, לבוז'י, לכל אחד. כל אזרח במדינה הזאת זכאי לצדק. מה שקורה פה היום היה צריך, גברת סויד, להקפיץ אותך,

ולהגיד שאת דורשת ועדת חקירה פרלמנטרית. את כנראה לא עוקבת, וחבל שאת לא אומרת את זה. חבל שאת לא אומרת את זה. אנחנו יודעים לגנות. תדעו גם אתם לגנות, ההליך כולו הוא הליך מזוהם, הליך לא נקי, הליך רחוק מטוהר המידות, ואני מצפה שיהיה פה צדק אמיתי. ועכשיו להצעת החוק. רגע, ואנחנו לא, החשדות בעינם עומדים. אל תתבלבלי. (אומרת דברים בלדינו.) (אומרת דברים בלדינו.) ועכשיו ביידיש. ועכשיו ביידיש, אני לא טובה. אולי בזה יעזור יולי, יושב-ראש הכנסת. חברי הכנסת, נרגענו. השרה מציגה את הצעות החוק. בבקשה, גברתי. ועכשיו להצעת החוק. במדרש כתוב, איפה הצעות החוק?

אני מציגה אותה.

אני מציגה אותה.

ומשום שאתה חבר כנסת כל כך חרוץ, בוודאי אתה יודע על איזו הצעת חוק אני מדברת, על היידיש ועל הלדינו. אני בעד. מצוין. במדרש כתוב שבזכות שלושה דברים זכה עם ישראל להיגאל ממצרים: שלא שינו את שמם, שלא שינו את מלבושם ושלא שינו את לשונם. שפת היידיש ושפת הלדינו הן שתי לשונות יהודיות ייחודיות, שהיו שגורות בפיהם של יהודים רבים ברחבי הגולה, ואשר בזכותן נשמרה הזהות התרבותית הייחודית של בנות ובני עמנו בפזורה על כל גווניה ומקורותיה השונים. 70 שנים לאחר הקמת המדינה, ולאחר שיהודים רבים עלו ארצה מכל רחבי התפוצות, ישנן קהילות רבות שעדיין שפות ותרבויות אלו הן שורשיהן ומקורות ההשראה שלהן. תרבויות אלה הצמיחו לנו את הפסיפס הלשוני הרבגוני שלנו. בלשונותיהן כבר כתבו את נכסי צאן ברזל שלנו בגלות אשכנז ובגלות ספרד. לאחרונה התבשרנו כי הוחלט במדריד על הקמת אקדמיה ללדינו שתפעל בישראל. הקמתה של האקדמיה תסייע למנף את הפצתה של תרבות הלדינו ולפתוח אותה לקהלים חדשים שהם צאצאיהם של בנות ובני תור הזהב בספרד. תיאטרון היידישפיל בישראל, יחד עם הרשות הלאומית לתרבות היידיש, שבשניהם תומך משרדי, הם שופר לתרבות העשירה של היידיש, וגם את פעילותם המבורכת אנחנו מעודדים ומחזקים. משרדי מחזק רשויות אלו לצד הגדלת תקציבי המורשת השונים בלמעלה מ-7 מיליון שקלים בשלוש השנים האחרונות. מרכזי המורשת והחזנות זכו מאז כניסתי לתפקיד לעדנה ולפריחה מתוך תפיסת עולם שהיא בבחינת "דע מאין באת ולאן אתה הולך". המורשת והמסורת שלנו מייצגות את העבר שלנו, אך במידה רבה גם מעצבות את עתידנו. מתוך מקום של כבוד והוקרה ללשונות ותרבויות אלו, ועל מנת שרשויות היידיש והלדינו תוכלנה להרחיב את פעולתן, בהצעת החוק מוצע להכיר ברשויות אלו כמוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, מעמד המקנה להם פטור ממס ויאפשר לרשויות הללו לבקש אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מוצע כי מועצת הרשות תקבע נוהל לקבלת תרומות אשר יאושר בשני המשרדים, משרד התרבות והספורט ומשרד האוצר ועל ידי השרים הרלוונטיים. כמו כן, מוצע לקבוע כי שימוש בכספי תרומות, מעבר לתקציב השנתי של הרשות הממומן מתקציב המדינה, יחייב אישור כתקציב נוסף, תוך מתן הודעה לשר, ואם התרומה מתקבלת מגוף מבוקר, תוך מתן הודעה לשר האוצר וליועץ המשפטי הרלוונטי, כמובן. אבקש את תמיכתם בתיקון חוק חשוב זה, שיחזק את הרשויות, לדינו ויידיש, ויאפשר להן, בין השאר, לפתוח צוהר לדורות הבאים לקסם התרבותי המגולם בשתי הלשונות. חג פורים שמח. תודה, תודה. חבר הכנסת רוזנטל. אתה יודע מה אומרים? תודה לשרה מירי רגב. המדינה מסריחה מהראש. זה היה התרגום, תודה לשרה מירי רגב, שרת התרבות. כאמור, חברי הכנסת, הדיון הוא דיון משולב. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, סאלח סעד,

אורלי לוי אבקסיס, איננה, מירב בן ארי,

יהודה גליק, איננו. אוה, יהודה, סליחה. מתנצל. מתנצל בפניך, אדוני. חבר הכנסת יהודה גליק, שלוש דקות לרשותך. גברתי השרה היקרה והאהובה, אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, חבריי וחברותיי המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, מכיוון שהאווירה קצת לוהטת כאן, ומכיוון שיש טענות שהכנסת לעיתים מנותקת ממה שקורה בציבור, אני רוצה בכל זאת לצעוד עם מה שהציבור עוסק בו השבוע. אז אני רוצה לספר לכם סקופ. לאחרונה התגלה בירושלים כד ובתוכו מגילות עתיקות. בין השאר, בתוכו שלוש מגילות של קטעים עתיקים שנקראים "קטעי הקטנות". הראשון הולך כך: "השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת, לה לה לה אפצ'י, לה לה לה אפצ'י"; הקטע השני הוא הקטן השני: "יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, טיפס על העץ אפרוחים חיפש, אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו, התגלגל המסכן ועונשו קיבל"; הקטן השלישי: "ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד". רבותיי, יש אנשים שהם שפנים, בורחים הביתה. תמיד הם שוכחים לסגור את הדלת, ולכן הם נענשים ומקבלים נזלת, והם זועקים אפצ'י. לפעמים יש את הילד השובב, משתולל, מחפש, ולפעמים הוא גם מטפס על עצים גבוהים כדי לחפש כל מיני אפרוחים, אבל גם הוא מתגלגל. אבל לעומתם, הליצן הקטן, שליבו פתוח לרקוד עם כל אחד, שליבו רחב ומקבל כל אחד בסבר פנים יפות, הוא בהחלט ליצן שכל אחד ירצה לחבק ולשמוח איתו. חבריי היקרים, אי-אפשר שהבית הזה יהיה מנותק מהעם, יהיה כל כך כבד ועסוק במלחמות. שיהיה לכולנו פורים שמח. קצר ולעניין. תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת סאלח סעד, ואחריו, מיכל רוזין. אני סגרתי את הרשימה, רבותיי. להוסיף אותך? אני אוסיף אותך. אני סוגר את הרשימה. אחרון הדוברים יהיה מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, תודה על זה שאפשרת לי, פשוט הייתי בחוץ. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני בעד הצעת החוק הזאת, הכול בסדר. אני דווקא רוצה לדבר על המסרונים המפורסמים. אנחנו שמחים שחברינו בקואליציה מבינים שיש לטפל בהתנהלות לא תקינה ולא הוגנת של עובדי ציבור. זה בסדר, הכול בסדר. אבל צריך להיות ברור, מימין ומשמאל: התנהגות בעייתית של שופט בניגוד להנחיות פוסלת את השופט, אבל היא לא מטהרת את החשודים ולא פוסלת את מערכת המשפט בישראל. אני סמוך ובטוח שמערכת המשפט תקיא מתוכה, לאחר בדיקה, את מי שסרח, כפי שהציבור והכנסת נקיא מתוכנו את מי שמכר את המדינה למקורבים שלו ופגע באופן שיטתי באינטרסים של הציבור, ועושה הכול כדי להחליש את מערכת אכיפת החוק.

שאלת הלול והתרנגול בליכוד, התרנגולות בליכוד, אני מבין שכשזה משרת את האינטרסים שלכם להגן על מנהיג הכת נתניהו ועל מקורביו, פתאום ההדלפות, ההקלטות, חדירה לפרטיות של עובדי ציבור זה משהו שהוא מקובל, מקובל עליכם. האג'נדה פתאום היא שאין אג'נדה. אז ריבונו של עולם, צריך להתעורר. אצלנו, במחנה הציוני, בניגוד אליכם, מגנים אנשי ציבור ועובדי ציבור שסרחו, מימין ומשמאל, ומברכים כל מי שיעביר מידע לגורמי האכיפה על התנהלות לא תקינה, שפוגעת בערכי הדמוקרטיה ובשוויון בפני החוק. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת סאלח סעד. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. שלוש דקות לרשותך. כבוד השרה, חבל שאת בטלפון ולא מקשיבה לדיון,

אני אישה, אני יכולה גם וגם. ועדיין, לא אמורים לדבר בטלפון במליאה, אבל זה כבר לבחירתך וקשור לסגן היושב-ראש ולניהול הישיבה. לצערי הרב, הצביעות חוגגת. ואני יודעת מה את עשית בנושא אסירים ואני יודעת שפעלת בנושא הזה ועדיין, הקפיצה הזאת סביב הפשפשים במעצר, פתאום נזעקו כולם: עד כמה הפשפשים במעצר, ואיך יכול להיות שאדם נשאר יום אחד במעצר אולי יותר ממה שהיה צריך. פתאום כולם קפצו, רק כשמדובר בצווארון לבן, רק כשמדובר באמת בסביבת נתניהו. אף אחד לא קפץ כשמדובר,

על פלסטינים, בין שהם אזרחי המדינה ובין שלא, שיושבים חודשים במעצר בלי משפט, אף אחד לא קפץ על ילדות וילדים שיושבים במעצר למעלה מחודש, נערים ונערות שנלקחים ויושבים במעצר. אף אחד לא קופץ על זה. הכול בסדר. אף אחד לא בודק את התנאים שבהם הם שוהים. הכול מצוין. רק כשזה מגיע באמת לסביבת נתניהו וזה מתקשר לכם לחקירות, ואוי אוי אוי, מה עושים פה, ויש פה הקלטה, והכול מושחת, וכולם מושחתים. אז לסיום אני אגיד לך, סביב הצעת החוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, שמאוד מאוד חשובה לי: דריימנישט פאשייניק אין קופ. תודה למיכל רוזין. יעלה חבר הכנסת זוהיר בהלול, ואחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. שלוש דקות לרשותך, ו-24 שניות, אתה נהנה ממה שהשאירה מיכל. אדוני היושב-ראש, כולי התפעמות והתרגשות לשמע דבריה של השרה המכובדה על הסכנה הטמונה לדמוקרטיה הישראלית באותה פרשה, פרשת השופטת ואיש ניירות הערך. אבל אינני יודע, אם בענייני טוהר מידות וסכנה לדמוקרטיה עסקינן, הרי אתם צריכים להיות הראשונים, גברתי השרה המכובדה, לבקש את מלוא האמון במשטרת ישראל כאשר היא חוקרת את תיק 1000,

את תיק 3000 ואת תיק 4000 כנגד ראש הממשלה. במקום זאת, אתם יוצאים במסע הרס נגד המפכ"ל ונגד המשטרה ונגד שלטונות החוק. אז אי-אפשר במוסר כפול, עם כל הכבוד. אתם לא יכולים לגייס את המוסר הכפול הזה לטובתכם, וכאשר יש חקירות על שחיתות בממלכה של בנימין נתניהו, שתיקת הכבשים, או מנגד, אתם יוצאים להתקפה קשה כנגד שלטון החוק במדינת ישראל. אז אדוני היושב-ראש, אני תמה מדוע לא מדברים מילה אחת ברגעים האלה על השחיתות הפושה בממסד הפוליטי הישראלי בראשותו של בנימין נתניהו והימין הישראלי.

אם מדברים על סכנה לדמוקרטיה הישראלית, אז בבקשה, שידברו על סדרת החוקים הבלתי-גמורה, האנטי-דמוקרטית, על בסיס כמעט שבועי, על תקן כמעט קבוע בכנסת ישראל כנגד מדינה שהתפארה בדמוקרטיה שלה, והם עושים בדיוק את ההפך. אז אנא,

מהפודיום הזה אני פונה אליכם: הסירו את ידיכם מהזדמנות הפז שנקרתה בידיכם בימים האחרונים. הדבר הזה יטופל בערכאות המשפטיות, אבל אתם, אל תמשיכו כמנהגכם בארץ הקודש ואל תמיתו את מה שיש לנו בידיים. אתם רודפים באופן גזעני ביותר את המיעוט הערבי, אתם תומכים בצורה בלתי מובנת בחוקים האנטי-דמוקרטיים, ואתם בסופו של דבר מדברים על הסכנה כנגד הדמוקרטיה.

פשפשו בידיכם לפני שתעלו את הדברים על לשונותיכם. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. יעלה חבר הכנסת איל בן ראובן, איננו, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת. חבר הכנסת מוסי רז, ואחריו, תמר זנדברג. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, הצעות החוק האלה הן הצעות חוק טובות, אבל כיוון שהשרה לא כל כך דיברה עליהן אלא על משהו אחר, גם אני רוצה להתייחס אליו. אתמול נחשפו מעשים קשים ביותר בבית המשפט. הרי לא יעלה על הדעת, לא ניתן לקבל, ששופטת תתאם עם חוקר, שופטת תתאם עם תובע או עם כל אחד אחר דברים לגבי משפט שבו היא יושבת. ברור שהדברים האלה הם קשים ביותר, וטוב שננקטה פעולה מהירה, ויכול להיות שאפילו פעולה משמעתית איננה מספיקה ואפשר לבדוק גם פעולה פלילית. כל הדברים האלה נכונים. אבל יש דברים שאסור לשכוח. אסור לשכוח שמדובר פה בפרשה אמיתית, ומעשים קשים של השופטת ו/או החוקר ו/או כל אחד אחר לא הופכים את החשודים לזכאים, כמו גם לא לאשמים. אבל הדבר המדהים שקרה פה היום הוא שעמדה כאן שרה לפני כמה דקות ודיברה על פרשת קו 300. ואני בדקתי טוב באינטרנט לראות אם פספסתי: האם אתמול אנשים מטעם מדינת ישראל הלכו ורצחו שבויים? גיליתי שלא. הלכתי לבדוק אם פספסתי: האם אתמול אנשים מטעם מדינת ישראל ניסו לטפול על אלוף בצה"ל דברים שלא עשה? גיליתי שלא. הלכתי לבדוק ורציתי לראות אם רשויות החקירה במדינת ישראל אתמול העלימו מידע כלשהו, וגיליתי שבדיוק הפוך, גילו פרשה חמורה וטיפלו בה. אז השרה משווה את זה לקו 300, שבה רצחו שבויים, שבה ניסו להפליל אנשים שנתנו את חייהם למען המדינה הזאת במעשים שהם לא עשו? זו ההשוואה שנעשית פה בכנסת וכל הכנסת שותקת? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, פשוט לא מצליח להבין. אפשר היום, באווירה הציבורית מהליכוד, להגיד כלפי בתי המשפט כל דבר. עוד שנייה יגידו שהשופטת גם רצחה שבויים, ושופט אחר העליל על אנשים בצה"ל או אזרחים או בשב"כ. מה זה הדבר הזה? פשוט בושה וחרפה, מה שהיה כאן. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אם לא תהיה, עיסאווי פריג', ואם גם הוא לא יהיה, נחמן שי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השרה רגב עמדה כאן על דוכן לפני כמה דקות וטענה כי יש להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. אז השרה רגב, תקימו, מי מפריע לכם? הרי יש לכם רוב. תביאו את זה להצבעה. עשר דקות עבודה בסך הכול ותקימו ועדת חקירה פרלמנטרית, אם אתם חושבים שזה אכן המקום להקים ועדת חקירה. לעצם העניין, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, החלפת המסרונים בין התובע לבין השופטת מיותרת, אינה ראויה, לא במקום, ראויה לגינוי, כל הדברים הרגילים שאני יכול להגיד על העניין הזה. ממש לא. אבל אתם לוקחים זאת, אבל בבקשה, אם אתם חושבים שזה פלילי, חברתי, אני שואלת. ענת,

משטרה, הכנסת ברקו, בבקשה, שמישהו מכם יתייצב היום בתחנת המשטרה ויגיש תלונה. תהפכו את זה, אבל אל תברברו סתם. תעשו מעשה. היום פורסמו חלופות כל המסרונים, הכול פורסם, ואני חייב להגיד שכל דבר שראוי להגיד לגבי המסרונים, ראוי לגינוי, אבל ממש ממש לא כצעקתה. אם פרסום כל המסרונים, תקשיבי. אם פרסום כל המסרונים הוכיחו כי החוקר מהרשות לניירות הערך רצה להקל, להקל בתנאי המעצר, בניגוד לעמדת המשטרה, אז על מה הצעקה? והדגשתי שאני לא מסכים עם זה. אני מדגיש כי איני מסכים לחלופת המסרונים, כי יש בזה טעם לפגם, אבל הם רחוקים שנות אור מאירוע קו 300, שם הייתי כקצין באירוע הזה. אז גברתי, היסטוריה צבאית אני קצת יודע, אולי כמוך. אדוני היושב-ראש, דבר מה נוסף: המסרונים, שתדעו כולם, הוחלפו טרם הדיון, טרם נכנסו לאולמה של השופטת, מה יהיה בדיון, ענת, המסרונים הוחלפו טרם הדיון, ואמרתי, אני לא מסכים איתם, הם ראויים לגינוי,

זה הגינוי בעיניך?

אז תגנה, מה את רוצה שאני אגיד, אחתוך ורידים? הגינוי.

אני מגנה, יש לי כמה דברים, אני מגנה, אני מגנה.

אדוני מרשה לי לעמוד על הדוכן ולצעוק "אני מגנה"? מה? אתה בינתיים על הדוכן. ההבדל בינו ובינך הוא שהוא מגנה באמת ואתם רוצים להציל את ביבי,

אני לא מבין. אבל בואי, את חושבת שזה ראוי, תבואו, תקימו ועדת חקירה פרלמנטרית, אבל אני אומר לכם גם שזה רחוק מפלילי,

ואני גם אומר לכם עוד דבר: כל המסרונים שפורסמו היום הוכיחו שזה היה, תודה. הינה, דקה, אדוני, חצי דקה. בטרם היכנסם לאולם. בטרם. בטרם. ואני אומר לך, החוקר רצה לשחרר אותם מוקדם, בניגוד להחלטה. תעשו לנו טובה, תורידו את הלהבות, תורידו את החמוצים, תורידו את השמאלנים. תרגיעו, אנחנו צריכים לחיות יחד בארץ הזאת. מה אתם עושים, שופכים שמן למדורה כל הזמן? אין כבאי במדינת ישראל שיכול לכבות את האש הזאת,

מלבד היועץ המשפטי לממשלה.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעל כהן-פארן, איננה, עיסאווי פריג' מוותר, נחמן שי, שלוש דקות,

ואחריך, איציק שמולי, אם ירצה לדבר. הוא ידבר, הוא ידבר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברותיי מנשים עושות שלום, שמלוות אותנו כל יום שני, ומלחמתן ראויה להערצה בלתי מוגבלת. נחמן,

נדבר חופשי, כי השרה פרשה, למילואים. טוב, אז תשים לי שעון נצחי,

הוא נתן לך, איך לא נפל בחלקי?

טוב, אני לא יודע איפה היא מסתתרת. באמת, לצורך העניין הזה זה לא חשוב.

חברים, זרקו לאוויר,

ואני לא נותן יותר משלוש דקות. זרקו לאוויר את קו 300, זרקו, וכל החיים הסתדרו פתאום. אז אני רוצה לומר את זה לחברתי השרה רגב ולכל האחרים שדיברו על קו 300 בתור מומחים לכל דבר. אז אני, בעוונותיי, הייתי במקום ההוא וליוויתי את הפרשה הזאת לאורך אותה תקופה, ואחר כך גם לאורך שנים, ולמדתי וחקרתי אותה. פרשת קו 300 היא לא האירוע הספציפי המסוים ההוא שבו נרצחו שני טרוריסטים על ידי חוקרי שב"כ.

היא הרבה יותר מורכבת. וכשאני השוויתי את מה שקרה פה לפרשת קו 300, התכוונתי למכלול, לכל מה שקרה מאותו רגע לאורך שנים במדינת ישראל. כשמסתכלים על התמונה הכוללת, אז רואים את הדמיון. לא הנקודה המסוימת הזאת. נכון, קרה מה שנאמר. זה לא זו. הפרשה היא איך מדינת ישראל נהגה והתנהגה במשך שנים בחומר הנפץ הזה ששמו פרשת קו 300, איך זה עבר בפרקליטות, איך זה עבר אצל היועץ המשפטי לממשלה,

אצל ממלא מקומו, מה עשה הנשיא, מה קרה בשב"כ, מה קרה בצה"ל, מה קרה בתקשורת. כל אותן מערכות, כל אותם שחקנים שאנחנו רואים עכשיו, היו גם אז. כולם שיחקו. ויש דמיון רב בעובדה שהתגלה ריקבון באותן מערכות באותה תקופה, כמו שגילינו עכשיו. בדיוק אותו דבר. גם עכשיו, ההתפתחויות השונות מלמדות על ריקבון בצה"ל ועל ריקבון במערכת הממשלתית ועל ריקבון במערכת המשפט ועל ריקבון בתקשורת,

שאני אוהב אותה כל כך, וכן הלאה. וזה הדמיון. זה לא אירוע, זו תופעה, ואת התופעה הזאת אנחנו צריכים ללמוד, ומהתופעה הזאת אנחנו צריכים לברוח, ואת התופעה הזאת אנחנו צריכים לעקור מתוך החברה הישראלית. זה האתגר שבפנינו, ולכן זו פרשת קו 300 מספר שתיים. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. איציק שמולי, ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אין שום ספק שאתמול קרה דבר חמור מאוד. אתמול האמון הציבורי במערכת המשפט ובמערכת אכיפת החוק, האמון הזה חטף מכה חזקה מאוד, אולי חסרת תקדים. ואין שום ספק שמה שהזדהם זה לא רק האירוע הנקודתי, הדיון הנקודתי שהיה באולם של השופטת, אלא חלילה חלילה, ההשלכות הן רחבות יותר, ואין שום ספק שהן גם מקרינות על מערכת המשפט כולה. במערכת משפט ואכיפת חוק שקורים בה דברים כאלה, כמובן אי-אפשר לדבר לא על משפט,

לא על שום דבר מהדברים האלה.

כמובן שיש לחקור לעומק ולפרסם לציבור בשקיפות מלאה את מלוא הממצאים, גם באופן קונקרטי על מה שקרה אתמול, אבל גם בהקשרים רחבים יותר. שמענו היום טענות בחלק מכלי התקשורת, שבהם כל מיני לשעברים עלו ואמרו: יש יותר ממקרה אחד, הדברים האלה קורים. לכן, גם בהקשרים רחבים הדברים האלה חייבים להיבדק. ועדיין, חייבים להזכיר כאן שני דברים, כי אני רואה שהרבה מאוד חברים בקואליציה תופסים גל, כמו שאומרים, אז צריך להזכיר שהדברים החמורים שקרו אתמול והתגלו אתמול לא ממעיטים ולא מבטלים ולא מוחקים את החשדות החמורים מאוד שקיימים עדיין בתיק 4000, בתיק בזק, חשדות חמורים שמגיעים עד לכדי חשד בשוחד ברמה הגבוהה ביותר. על זה אנחנו מדברים. ודבר נוסף, אדוני היושב-ראש, ראוי להזכיר גם עכשיו שמערכות אכיפת החוק ומערכת בתי המשפט במדינת ישראל,

המערכות האלה טובות, מקצועיות, ישרות, ויש למדינת ישראל הרבה מאוד במה להתגאות בהן. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. יעלה חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, דב חנין. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אומרים שקרה דבר חמור מאוד אתמול. בגתן ותרש, שומרי הסף, הופתעו. הם לא ידעו שמרדכי יגלה את כל מה שהם קושרים ביניהם. אני חושב שאתמול קרה דבר חשוב מאוד בישראל. התברר שמה שאזרחים רגילים פשוטים יודעים שנים רבות, שכשמגיעים, בעיקר למעצרים, הכול סגור מראש בין החוקרים לשופטים. עורכי דין בקושי יכולים לפתוח את הפה, מייד: כמה אתם רוצים? שישה ימים, נותנים להם רק ארבעה. זה מסוכם מראש. זה ידוע לכל באי שערי בתי המשפט. אני לא מדבר כשמדובר בפושעים שרוצחים אנשים ברחובות או מפוצצים מכוניות, שאז אני מבין שצריך לעצור לצורכי חקירה. אני אפילו לא מדבר על ראש ממשלה ועל משפטים מפורסמים. אבל אני שואל: כאשר כבר כולם יודעים שכל התיקים שנתפרים לראש הממשלה זה כדי לחולל הפיכה שלטונית על ידי המשטרה, התקשורת ומערכת המשפט, אחרי כל זה, כשזה מתגלה, אני חושב דווקא על האזרחים הפשוטים שמובלים למעצרים. אני רוצה לומר, מהזיכרון אני מצטט, שהיה נשיא, רבּ אייכלר, איך אתה יודע שכל התיקים נתפרים? היה נשיא בשם חיים הרצוג, כבר הרבה זמן, אני זוכר שהוא אמר ברדיו אז שרוב המעצרים שלא מגיעים לכדי כתב אישום או לידי הרשעה הם מעצרי שווא. הוא זעק אז נגד היד הקלה במעצרים האלה. שוללים מאנשים את הזכות לחירות, הדבר הבסיסי ביותר, לא בשל צורכי חקירה, אלא כדי לשבור אותם. ואני לא מדבר על ראש הממשלה, אתם לא צריכים לצעוק, אני מדבר על האזרח הרגיל שבוחר בכם ובוחר בכל משפחה, מעניין שרק כשזה

זה לא מוצא חן בעיניכם? אנא מכם, זכותו לומר מה שהוא חושב גם כשזה לא מוצא חן בעיניכם. איפה, התיקים? הרב אייכלר, איך הוא אומר שכל התיקים נתפרים?

איילת, את תכף עולה, זה מאוד חמור. תהיה לך רשות דיבור, הצביעות, תאמרי את כל מה שאת רוצה, ואני אשמור על זכותך לומר את זה בנחת.

חבר הכנסת נחמן שי, אתה עמדת פה, ואף אחד לא הפריע לך. אף אחד לא הפריע לך. זה לא מוצא חן בעיניך מה שהוא אומר, הוא לא קומם אף אחד. אדוני היושב-ראש, אני מודה לחברים שנתנו לי אתנחתה, שתוכל להוסיף לי דקה לפחות. אני אוסיף לך על כל דקה

זה כמעט אפריורי.

שיש שופט אחד בסדום שלא שומע מהחוקר. רוב המעצרים נעשים כדי לשבור את העצורים, ולא כדי לקיים את החקירה. זה מה שצעקו האנשים, שבמקרה הזה, שזה אנשים מפורסמים, אז כולם יודעים על הפשפשים, כולם יודעים על הסבל הנורא, אבל מה קורה עם כל האזרחים הרגילים שנופלים למקומות האלה? אף אחד לא שומע על כל הפשפשים שלהם, ואלה אותם פשפשים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, מאיפה אתה יודע את זה?

משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. לא יעזור לכם, "מקום המשפט שמה הרשע", אמר קהלת, במקום שאין יראת אלוקים, במקום ששופט, אין לו מורא שמיים, אין לו שום אינטרס אלא אינטרס לשרת את המערכת, שהיא מושחתת מכף רגל ועד ראש.

תודה, אתה בושה. חבר הכנסת, תודה. אני אגיד לך פעם מילה עליך שאתה לא תוכל לצאת לרחוב. תיזהר לך. חבר הכנסת אייכלר. אני מתאפק מלהגיד עליך.

אפשר להגיד לך משהו. תודה, אדוני.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת דב חנין, רשות הדיבור שלך. חברי הכנסת, אני חושב שגם כשנאמרים דברים קשים, גם לי קשה לשמוע דברים כשאני יושב פה, אבל אין ברירה, זכות הדיבור היא של חבר הכנסת אייכלר ושל כל חבר כנסת אחר. גם דב חנין עכשיו יעלה ויאמר את אשר על ליבו. גם כשזה לא ימצא חן בעיניי, נקשיב לו. שלוש דקות, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. ברכות לנשים עושות שלום, שממשיכות ללוות אותנו במליאת הכנסת. כל הכבוד לכן. תמשיכו להגיע. אל תתייאשו מהכנסת, אל תתייאשו מהשינוי. אנחנו ביחד נעשה פה גם שינוי, וגם שלום. תודה רבה לכן. אדוני היושב-ראש, אני דווקא רוצה לפתוח במשהו שאתה תאהב לשמוע. בתלמוד בבלי נכתב שאלכסנדר ינאי אמר על ערש מותו לאישתו שלומציון, אל תתייראי מאלה שהם פרושים ומאלה שאינם פרושים, תתייראי מהצבועים. יפה מאוד. אלא רק מהצבועים, אותם אלה שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס. הצבועים הם האנשים המסוכנים ביותר. ואני רוצה להגיד לכם, הצבועים היום נמצאים במקום מאוד מוגדר: הם יושבים מסביב לשולחן הזה כאן, שמתחתיי, כשהם מגיעים. ממשלת ישראל היא ממשלת הצבועים. איך אני יודע? כי אני קורא את ההחלטות שלהם השבוע ואני משווה אותן להתבטאויות שלהם השבוע. בהתבטאויות אני שומע: איזה כאב, איזה צער על פשפשים בבתי הכלא שעקצו את אחד הנחקרים, וכמובן, אני מוחה על כך. אני חושב שאסור שיהיו פשפשים בבתי הסוהר. אבל באותו יום שצועקים ובוכים על הפשפשים בבתי הסוהר, הם דוחים כמעט בעשור את היישום של חוק תנאי כליאה הולמים, את היישום של החלטת בג"ץ על שטח מחיה הולם בבתי הסוהר. אני רוצה להזכיר לכם, עמיתיי חברי הכנסת: החוק של תנאי כליאה הולמים הוא חוק שהעברתי בשנת 2012. השופט אליקים רובינשטיין קבע שצריך לממש את החוק הזה גם בשטח מחיה הולם לפני יותר משנה וחצי. הממשלה גוררת רגליים, ועכשיו רוצה להציע לנו לגרור רגליים עוד עשר שנים. חבר הכנסת דב חנין, אני לא לוקח לך מהזמן. לפני כמה ימים אמר השר גלעד ארדן שהוא לא יכול לממש את שינוי תנאי הכליאה בגלל שאין לו מספיק תקציב. הוא אמר את זה פה. נכון, כי הממשלה הזאת מביאה תקציב שמתעלם לגמרי מהצורך לממש תנאי כליאה הולמים בבתי הסוהר.

אני אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת: בהחלט בהחלט יש מה לחשוש מהממשלה הזאת. יש מה לחשוש מהממשלה הזאת לא רק בגלל מעשיה הרעים ולא רק בגלל סכנותיה, אלא בגלל הצביעות העמוקה שלה. איך ייתכן? איזה אומץ, איזה עוז, יש לאנשים האלה לדבר על תנאי מעצר בבתי הכלא ולהשאיר את אלפי האסירים במדינת ישראל בתנאי כליאה לא הולמים, בניגוד לחוק, בניגוד להחלטת בג"ץ, עוד שנים רבות. זה פשוט, כי באמת לא אכפת לכם. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת נורית קורן, איננה. חברת הכנסת עליזה לביא. חבר הכנסת מאיר כהן, אתה יודע שאתה רשום? שמתי לב עכשיו שאתה ברשימה גם בלי התוספת. שלוש דקות, חברת הכנסת עליזה לביא, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. הקשבתי לדברי השרה והצטערתי מאוד לראות שבמקום לבוא ואולי לתת אווירה אופטימית אחרי הלילה הנורא שכולנו שמענו עליו ונחשפנו לו,

להבין איך שופטת בישראל בכלל משיבה. איפה מתחיל הקשר בין חוקר לשופטת? ואיך מקבלים את זה כמובן מאליו? זאת שערורייה נוראה, אבל אין בה שום, כמה שהיא קשה מאוד, קשה מאוד,

אני קוראת לשרת המשפטים ולנשיאת בית המשפט העליון לפטר, משום שצריך לבוא ולומר: די, אבל אין בזה כדי לכסות על הפרשיות שאנחנו שומעים עליהן פה חדשות לבקרים. אנחנו נמצאים פה באמצע חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש ותרבות הלדינו. אלפי שנים ידענו לשמור על נורמות, ועל שייכות, ועל קשר ועל אמונה, ובתוך מה אנחנו נמצאים? ואיך אנחנו חיים פה? אנחנו צריכים להמשיך.

ציפיתי משרה שבאה ומדברת על תרבות הלדינו ועל תרבות היידיש לדבר בערכים שאליהם אנחנו כולנו חותרים, ולהחזיר את האמון של הציבור, כי משהו נשבר הלילה. ויותר מזה, זה שבר מאוד מאוד גדול של חקירות. לא שמעתי אף אחד, אף אחד מהשרים או מי שבא להגן פה על הממשלה ועל ראש הממשלה שאומר שהדברים האלה לא נכונים ושההאשמות הן לא נכונות. יש אלפי תירוצים. אלפי תירוצים.

עוד דקה אחת לברך את מי שכן קם ובא ומנסה לעשות פה צדק ולהעיר את מערך הכשרות במדינת ישראל. ארגון רבני צהר פתח היום והשיק את מערך הכשרות של ארגון צהר, כדי לבוא ולומר: די למונופול ודי לשקרים, שכולנו יודעים עליהם,

במערך הכשרות המונופולי של הרבנות הראשית. אני רוצה לברך את ארגון רבני צהר על התחרות שהם ייתנו, על השקיפות, על המערך של משגיחות הכשרות שתשתפנה פעולה עם המערך הזה. צריך לבוא ולראות איך הרבנות הראשית תהיה רגולטור, אולי תפקח, אבל לא תעשה את המעשה הנורא היום, וכולנו יודעים על המשבר בכשרות. אז ברכות לארגון רבני צהר.

תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. יעלה חבר הכנסת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס איננו. מאיר כהן, שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, החוק הוא מצוין ואנחנו בוודאי נתמוך בו, ואני מודה על החוק הטוב הזה. הבוקר בדרכי מדימונה לירושלים שמעתי באחת מתוכניות הבוקר שעורכת דין תושבת תל אביב, שאני מצטער שאני לא זוכר את שמה, אבל מגיעות לה מחמאות ושושנים ביום הזה פנתה לעיריית תל אביב וביקשה,

בנושא של חיזוק התרבות שבאה עם כל אחד מאיתנו מחו"ל, וביקשה לבטל את שמו של רחוב גלבלום. אני רוצה להגיד למה, וחשוב להגיד את זה בדיון הזה. אריה גלבלום היה עיתונאי של דבר והארץ,

וב-1949 הסתנן למחנות העולים מצפון אפריקה וכתב טור. שים לב למה הגברת הטובה הזאת ביקשה, באיחור של הרבה מאוד שנים, שלא יקראו רחוב על שמו בתל אביב, ואני קורא מכאן לרון חולדאי לאמץ את בקשתה ולא להנציח את האיש הזה בשם של רחוב. כותב ככה העיתונאי אריה גלבלום, תקשיב, אדוני: "לפנינו" הוא כותב עלינו, הצפון-אפריקנים, "עם שהפרימיטיביות שלו היא שיא". תקשיבו, תקשיבו, תעזבו לרגע את כל הפרשיות. "לפנינו עם שהפרימיטיביות שלו היא שיא. דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת, וחמור יותר חוסר הכישרון לקלוט כל דבר רוחני. בדרך כלל הם עולים רק במשהו על הדרגה הכללית של התושבים הערבים, הכושים והברברים שבמקומותיהם. נעדרים הם" אדוני היושב-ראש, "נעדרים הם שורשים ביהדות ונתונים לגמרי למשחק האינסטינקטים הפרימיטיבי, והפראים, במחנות האלה תמצא את הפראיים האלה, תמצא רק משחקי הקלפים בכסף" ואני מצטער, "וזנות". תאר לעצמך, אדוני, אדם שכותב כך. והוא מסיים ושואל: "מה יהיו פני מדינת ישראל אם עוד עולים כאלה יעלו למדינת ישראל?" את זה הוא אמר עלינו, העולים מצפון אפריקה. האיש הזה, יש רחוב על שמו בתל אביב. הגזען הזה זכה לרחוב על שמו. אז מכאן אני אומר לגברת הזאת שהעלתה את הרעיון שאני מברך אותה על כך. חשוב שהדברים יישמעו בכנסת ישראל, וטוב יעשה רון חולדאי אם יכנס את הוועדה וימצא שם יותר ראוי לרחוב הטוב הזה.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. מאיר, מרגש.

חברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת טלב אבו עראר. מזעזע. שלוש דקות לרשותך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני להעלות את נושא התחלואה והעוסקים בה בנגב. כידוע, המחלות הן רבות, במיוחד בקרב אוכלוסיית הפריפריה, שלכאורה הם קהל הצריכה של הרפואה הציבורית במדינה. ככל שהזמן חולף, המחלות מתרבות ומקבלות ערך מוסף, במיוחד נוכח התזונה הלקויה בקרב רבים. על כן, ובערב העברת תקציב, רואה אני לנכון להביא בחשבון את הקמת והוספת המקומות שיאכלסו את החולים, במיוחד בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ביישובים המוגדרים ברמה סוציו-אקונומי ירודה, כמו יישובי הנגב. הקצאת משרות ותקנים לטובת הרופאים היא הכרח לרפואה ציבורית צודקת ושוויונית לשכבות האוכלוסייה השונות כאן, במדינה זו. בהזדמנות זו אני מעלה את שלום עתידם של 30 סטודנטים שעברו בערעור את הבחינה הממשלתית של מקצוע הרפואה ומתעכבים עד חודש יולי עד שיתקבלו לסטאז'.

מערך הבריאות וקליטת הרופאים החדשים לוקים בחסר. מתקשים לשריין אותם בקורסים, קורסי המגן לקראת הבחינה. עוד בעיה שנתקלים בה כשהם מתקבלים לסטאז', מכובדי היושב-ראש, וגם בתחנה האחרונה, מתקשים למצוא תקנים להתמחויות.

במדינה הזאת, אתה עושה סטאז' ברפואה, אחרי שאתה מסיים סטאז', אין לך תקן להתמחות, ואז אתה מובטל. לא יודע, משלמים לו כנראה חודש-חודשיים דמי אבטלה, ואחרי זה ימתין עד שיזכה בקבלת תקן. הידעת, גברתי יעל גרמן, שרת הבריאות לשעבר, שמי שמסיים סטאז' ממתין כמה חודשים טובים או לפחות שנה עד שימצא תקן להתמחות? זה מצבם של הרופאים.

אנחנו במחסור אדיר ברופאים בארץ. ובסוף, מכובדי היושב-ראש, אני תובע ממכובדיי באוצר להביא להקצאת המשאבים הפורמליים לטובת עידודה וחיזוקה של הרפואה הציבורית בארץ.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. תעלה חברת הכנסת מיכל בירן, ואחריה, אמיר אוחנה, אם הוא לא יהיה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת מיכל בירן, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני כבר ממש דאגתי שלחבריי בקואליציה קרה איזה מקרה רפואי לא מוסבר של אובדן הקול.

זה קרה לי פעם במהלך מערכת בחירות, שממש נהייתי צרודה וממש נעלם לי הקול, ואפילו אני מודה ששתיתי ביצה חיה על פי ההנחיות בגוגל. אבל למרבה אנחת הרווחה, זה לא המצב. לא מדובר במצב רפואי קליני, לא מדובר באובדן הקול, כי כשהתגלתה פתאום מסכת מכוערת של התכתבויות בין שופטת לחוקר,

מזעזעת ועלולה לגרום לאובדן אמון של הציבור במערכת המשפט, פתאום הם מצאו את קולם. אבל אני רק אומרת: יש להם קול. בסך הכול מדובר באנשים רציניים. יש גם חברים בקואליציה, אני לא מסכימה איתם על הרבה דברים, אבל אני מעריכה מאוד את היכולות, את היושרה שלהם, איך זה יכול להיות שהם שותקים? אם מישהו היה כותב תוכנית ריאליטי על מה שקורה פה שכל יום יש עוד חקירה, ופה מנסים לקנות יועצת משפטית ושם בזק, ישראל היום, צוללות, וכל יום עדכון, אם מישהו היה כותב את זה כתסריט לתוכנית ריאליטי, היו אומרים לו שהוא נסחף, שזה לא אמין, שלא יכול להיות שבמדינה אחת כל יום יהיו התפתחויות בפרשיות שחיתות. אבל למרבה הצער, זו לא תוכנית ריאליטי אלא את השיבוץ לתוכנית הריאליטי הזאת עשתה המערכת הדמוקרטית שלנו ביום הבחירות. עכשיו צריך להתמודד עם זה. אבל אני כן קוראת מכאן שוב, אני לא מוותרת לחבריי בקואליציה, שאני כן תופסת אותם כאנשים הגונים: אני מבינה שיש צרכים קואליציוניים ויש דברים שחשוב לכם להעביר, ובכל ממשלה שאתה יושב בה אתה לא מרוצה מכולם ואתה לא מרוצה מכל חוק, ויש דברים שאתה צריך לספוג כדי להצליח לקדם את ה-greater good, את החזון של המפלגה שלך ושלך, אבל יש רגעים שלשתוק זה כמו שותפות לדבר עבירה, לא פחות מזה. תדמיינו איך יכתבו בספרי ההיסטוריה בעוד 20 שנה על התקופה הזאת. באיזה צד אתם רוצים להיות? יש רגעים שלמרות הכול, למרות האי-נוחות ולמרות הצרכים הקואליציוניים, אנשים רציניים, אנשים ישרים, אנשים מוסריים, צריכים לפצות פה, גם כשזה לא נוח, ולהגיד שאין דרך לסובב את זה יותר. הממשלה הזאת צריכה ללכת לבחירות.

תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו. עבד אל חכים חאג' יחיא, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, גם לך שלוש דקות, ואחריך, סעיד אלחרומי. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רעידת אדמה על המסרונים שהיו בין התובע לשופטת, וכולם מדברים על זה כאילו שזו פעם ראשונה, או שאנשים לא ידעו על זה. זה היה מאז ומתמיד, אבל הפעם

שהשופטת והתובע יהיו שעיר לעזאזל, כדי לנסות לנקות את ראש הממשלה וסביבתו. אני אתן דוגמה, כי היו מקרים. נכחתי בדיון להארכת מעצרו של שיח' ראאד סלאח (אומר בערבית: מי ייתן ואללה ישחרר אותו משביו.) אני הייתי בתוך בית המשפט, והיו דיונים, כבוד היושב-ראש. הדיון מתקיים, וכבר פורסם באחד מאתרי האינטרנט של אחד העיתונים,

הבכירים, באתר שלו, במבזקים שלו, על הארכת המעצר, בכמה ימים האריכו את המעצר. והדיון עדיין מתקיים. איך ידעו? זה לא רק תיאום בין התובע לשופט, אלא גם כבר יש הדלפות לתקשורת על התקופה הזאת. אני לקחתי את המודעה הזאת, קראתי לאחד מעורכי הדין, הראיתי לו, והוא העלה את זה בפני השופט. וזה לא משתנה. הסיכומים הם לפני. כל עוד מדובר בערבים, אין בעיה, כל עוד מי שמואשמים הם ערבים, והם לרוב במאסרי שווא ובהארכות מעצר על כלום, ויושבים ימים אחרי ימים, שבועות לפעמים יושבים בבתי מעצר, ואפילו חקירה אחת לא מתקיימת, על זה לא מדברים. והתיאומים הם לפני, ורק הודעה לכאורה, לפעמים אפילו בלי להביא את ה"מואשם", במירכאות, בפני השופט, מאריכים בהיעדרו. ומה שחשוב, שאחרי כל הסאגה הזאת, כל הדיבורים האלה, העבירו את התיק הזה לשופט עלאא מסארווה. עלאא מסארווה, תושב טייבה, הוא בן של חבר טוב שלי, הבן של ממלא מקום ראש העיר, כשהייתי ראש העיר. הוא משכמו ומעלה, עם ניקיון כפיים. אנחנו מתגאים בו ואנחנו יודעים שהוא יכול לנהל את המשפט בצורה היעילה והטובה ביותר.

אם יש לנו את השופטים האלה שיש להם את היכולת הזאת, למה היינו צריכים להגיע למצב שהשופט חאלד כבוב יסיר את מועמדתו מלהיות שופט בבית המשפט העליון?

כי יש את המכסה הזאת. ואפילו היכולת וניקיון הכפיים וכל מה שעשה השופט בחיים והוכיח את עצמו, הם לא מספיקים כדי להיות שופטים בעליון עם שרה שקוראים לה איילת שקד וממשלה ימנית גזענית כזאת.

הגיע הזמן ששופטים יתקבלו לפי היכולות שלהם, לפי הניסיון שלהם, ולא לפי מאיזה עם הם או מאיזה מגדר.

לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג'

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חברת הכנסת שרן השכל איננה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת איתן ברושי.

היושב-ראש,

עוד תאומים, אז זה מזל טוב כפול.

איזה שמות, מזל טוב.

שלוש דקות לרשותך. תזכי לראות אותם בחופה שלהם, זה אני יכול, וואו. זה הרבה זמן. זה נשמע הרבה זמן.

את צריכה להחזיק מעמד עכשיו הרבה הרבה שנים. אני מנסה, אני משתדלת. האמת, זה אושר שלא הרגשתי כבר הרבה שנים. תודה לכולם על הברכות.

וכפי שאומרים בחדשות: במעבר חד. עכשיו בדיוק ישבתי והסתכלתי על מבזקי החדשות, ובמבזק חדשות ערוץ 2 היה כתוב שקאיה, הכלבה של משפחת נתניהו, מתה בגיל 12 שנים.

כן, עכשיו בדיוק. עכשיו, זה העלה בראש שלי שני דברים: מצד אחד, איך יכול להיות, כמעט אמרתי מתי ההלוויה. אני מצטער, לא, אדוני צריך להיזהר בלשונו. לא הבנתי בהתחלה.

באמת.

קצת כבוד. דקת דומייה. דקת דומייה, כן? את האמת, שתי שאלות עלו בראש שלי מייד: איך יכול להיות שיהיה מבזק של ערוץ טלוויזיה על מותה של קאיה, הכלבה של משפחת נתניהו? אתם מתארים לעצמכם עד לאיזה מצב הגענו, שאפשר אפילו להיות הכלב-של ואתה תיכנס לחדשות? לא, את מי את מאשימה, את הכלבה או את ערוץ 2? מאז לאסי שובי הביתה, את המצב אני מאשימה. אני מאשימה את המצב. כתוב, כבר אמרו חז"ל: פני הדור כפני הכלב. אפשר לקנא. תגידי, זה שבוע צער בעלי חיים, פשפשים וכלבות.

השאלה היא, השאלה השנייה ששאלתי את עצמי: איך יכול להיות שיש בני אדם שיש להם חמלה כל כך גדולה וצער רב על אובדן חיי, בכל זאת, ויסלחו לי כל המגינים ותומכי צער בעלי חיים, איך יכולים להיות עם כל כך רגשות חדים על מותה של כלבה ולא להזדעזע ממותם של בני אדם, כמעט אמרתי לך: אללה ירחמו.

רעב של בני אדם, של עם שלם? על מצור שגורם לחולות סרטן למות בלי לקבל תרופות? על מצב בלתי מתקבל על הדעת? כאילו, איך אפשר? לאן הגענו? האם זו איזושהי תסמונת של מצב השלטון או של מצב האומה? מה בדיוק קורה פה? אם צריך להיות, אצלנו אומרים, אתה יודע, אצלנו אומרים: כלב א-שיח' שיח'. אז כלב, כלבת ראש הממשלה, תודה. יכולה לפתוח מבזק חדשות. תם הסיפור של הכלבה. וזהו, תם הסיפור. השאלה היא אם למדנו את הלקח. רק שלא תגידי חמור ואנחנו נסתבך עם החמור עכשיו. לא, כנראה אני אהיה במצב שיש לי נאום החמור ונאום הכלבה, מה לעשות. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. עאידה, אני מסכמת את דברייך: תם עידן. שלוש דקות, אדוני. גנבת את הבכורה מלאסי הכלבה עכשיו. היא הייתה הכי מדוברת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להישאר דווקא בתחום התרבות, למרות הרעשים מסביב.

ועדת הכספים, שאני חבר בה, אישרה 100 מיליון שקלים לפי בקשת הממשלה לחגיגות 70 השנה. אנחנו כבר נמצאים בהכנות מעשיות לחגיגות, וכבר יש לזה ביטוי. ואני קורא מכאן לשרת התרבות ולממשלה כולה להתנהג בחגיגות האלה ביראת הכבוד הנדרשת. כמעט הייתי אומר: יראת קודש. 70 שנה למדינת ישראל זו זכות גדולה לכולם לחגוג, וזכות מיוחדת לממשלה לעמוד בראש המערכת שמציינת 70 שנה להקמת המדינה. זהו לא חג של קבוצה, זה לא חג של מנהיגות היום, זהו חגם של כל אזרחי המדינה מאז ועד היום. וצריך להפוך את החגיגות האלה להזדמנות של אחדות ושל היכולת המשותפת לראות גם את החצי המלא של הכוס. ודאי כאן בכנסת תמיד רואים ביקורת, אבל 70 שנה הן שנים רבות של עשייה של אנשים רבים, מאז הקמת המדינה ובטרם ועד היום. צריך להשתדל ולומר לממשלה שלא יהפכו את זה לחגיגות פוליטיות. זה לא הוויכוח ששרת התרבות ניסתה לומר מי הוקם קודם, נהלל או מגדל העמק. אני גר בין נהלל לבין מגדל העמק, בגבת. ברור לכולם מהי ההיסטוריה ומהו העתיד, אבל זה חג של כולם, זה לא חג של תחרות, זה לא חג של להשכיח מישהו. אי-אפשר לציין את איחודה של ירושלים בלי לציין מי עמד בראש הצבא שכבש או שחרר את השטחים האלה או האלה, כל אחד לפי אמונתו. יש סכנה גדולה שינסו להפוך את החגיגות האלה, בתקציב גדול של 100 מיליון שקלים, למשהו שלא יהיה החג של כולם. צריך לעשות מאמץ גדול שלא להפוך את זה לחג פוליטי, לא חג של ראש ממשלה או אופוזיציה או קואליציה, אלא חגם של כולם, מהילדים הקטנים ביותר שצומחים כאן, אני מקווה לעתיד יותר טוב, עד אותם הדורות שבלעדיהם לא היה קורה כאן מה שקרה. חיים גורי, שביום חמישי מציינים 30 למותו, המשורר והסופר והלוחם והאיש המיוחד חיים גורי, היה אומר שאלתרמן היה אומר שפעם באלף שנה יש דור כזה, שבלעדיו לא הייתה פה המדינה ובלעדיו לא היה פה שום דבר. הדור הזה לא ידע שיום אחד יעשו מהכול פוליטיקה. הוא יצא להגן על המדינה ולחם, והוא בוודאי מקווה למדינה יותר טובה, יותר צודקת, יותר חכמה ויותר בטוחה. ומוטלת עלינו השליחות גם כאן, בכנסת, לוודא שהתקציב הזה, והגיעה שרת התרבות. 100 מיליון שקל זה הרבה כסף, אבל פה השאלה היא לא כמה כסף אלא מה עושים איתו, איך יוצאים מחגיגות ה-70, בדיון כזה, שעכשיו הוא על תרבות, איך יוצאים מחגיגות ה-70 כעם מלוכד, כעם מאוחד, שמחבר את החלקים השונים כדי להיערך גם למבחנים של הימים הבאים. אני מאמין ובטוח שהממשלה תעשה את המיטב, ואנחנו מכאן נפקח על כך.

ואני מקווה שזה יהיה חג אמיתי של כולם.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. תעלה חברת הכנסת לאה פדידה, ואחריה, נאוה בוקר.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, באווירה של פורים לא היה אפשר שלא לחשוב שהינה, כל אנשי הימין צהלו ושמחו משנכנס אדר. ואכן, היינו עדים אתמול למחדל של שופטת וחוקר. השופטת רונית פוזננסקי ועו"ד ערן חשודים שמעלו בתפקידם, ועל כך אין מחלוקת. אבל מכאן עד למחיר ולהילולה שמנסים לפגוע בכל מערכת המשפט, זה רחוק שנות אור.

יש מי שצריך לשלם את המחיר, וצריך להוקיע את מי שפורע ומי שמועל בתפקידו, אבל בין זה לבין זה שהימין מתכוון לעשות מזה ממש חגיגה אחת גדולה, וכל ליצני החצר של ראש הממשלה נתניהו מצטרפים להילולה ממש ומתירים כל רסן נגד בתי המשפט ונגד מוסדות החקיקה, זה עצוב מאוד. אני יושבת ומנסה לחשוב מה מורה לאזרחות בבית ספר שניצבת היום מול הכיתה ורוצה ללמד על מוסדות הדמוקרטיה, על מוסדות החוק והשלטון, באיזה מצב היא נמצאת? הימין לדעתי מנסה לעשות בנושא הזה, להסיט את הנושא העיקרי ולהגיד שיש פה קונספירציה ושכולם נגדנו. אבל חבר'ה, זה לא פורים באמת, וראש הממשלה לא יכול להתחפש לשודד מהאיים הקאריביים. הוא פשוט צריך להגיד לעם: עומד אני בפני משפט, ואני עוזב את תפקידי על מנת שמערכת המשפט לא תספוג זלזול כזה קשה, ויהיה אפשר לעבור את זה בשלום. אפשר היה להגיד שהם עושים המון דברים, ושלחו סמ"סים ביניהם, והדברים לא חוקיים והדברים לא תקניים והם צריכים לבוא על עונשם, ועינינו ראו ואוזנינו שמעו, אבל גם כאן, חבריי חברי הכנסת, אין ספק, אין ספק שאי-אפשר להאשים. ואני אומרת לכם, הציבור, האירוע שפורסם הוא חמור ומצער, אך אי-אפשר להסיק ממנו את הכלל ולהאשים את בתי המשפט, את התקשורת, את החוקרים. בואו נתמקד באמת במי שצריך שעה-שעה,

להתייצב ב-443, להצדיק את עצמו כמי שלא יכול לדאוג לעם, ועל מנת שגם אנחנו,

בחודש אדר נגיד: משנכנס אדר, יש שמחה. תן למערכת המשפט לעשות את שלה, ואז אנחנו נוכל לנהל מדינה תקינה.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. תעלה חברת הכנסת נאוה בוקר, איננה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. הרשות הלאומית לתרבות היידיש. אני רוצה לשתף אתכם, חבריי וחברותיי, בפרט שאולי חמק מעיניכן ומעיניכם בשטף החדשות הבלתי-נדלה שמתרגש עלינו כבר חודשים ארוכים בעקבות החשדות לשחיתות של ראש הממשלה. האם הבחנתם ששר החינוך חתם על תקנות שמקבלות, מרשות, מאשרות תקצוב של בתי ספר חרדיים שילמדו כשפה שנייה לא אנגלית כי אם יידיש? כן, כן, חברות וחברים. במסגרת לימודי ליבה, אחת הדרישות היא אנגלית כשפה שנייה. אז יש מוסדות, אדוני היושב-ראש מר וקנין היקר, ששר החינוך אישר להם שבמקום אנגלית הם ילמדו שפה שנייה יידיש, שכן אין כיידיש שפה חוצה גבולות, מדוברת בכל העולם, מקדמת אותנו ואת התלמידות והתלמידים והאזרחיות והאזרחים הצומחים והגדלים לעתיד הגלובלי, וגם זה של מדינת ישראל, כנראה.

אני שואלת את שרת התרבות, שהיא כמובן לא יושבת פה להקשיב: למה יידיש כן ולדינו לא? אנחנו פה מקימות עכשיו גם את הרשות הלאומית לתרבות היידיש וגם את התרבות הלאומית לתרבות הלדינו,

למה היידיש מוכרת כשפה שנייה לצורכי תקצוב בתי ספר חרדיים ואילו הלדינו איננה מוכרת ככזאת? זה חמור מאוד בעיניי. האם לא מדובר באפליה גזעית מהמדרגה הראשונה? האם לא מדובר באפליה עדתית חמורה שנעשית על ידי שר החינוך בממשלת נתניהו הרביעית? אפליה דתית למה? אפליה דתית למה? לא, אמרתי עדתית. עדתית. עדות דוברות לדינו, לא תוכר שפתם כשפה שנייה, ועדות דוברות יידיש, תוכר שפתם כשפה שנייה. גברתי חברת הכנסת, חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, את מאשרת את ההיגיון הזה? נראה לך סביר? נראה לך הגיוני? נראה לך שוויוני באיזשהו אופן? אז אני חושבת שלכבוד אישור חוק הרשות ליידיש וחוק הרשות ללדינו כדאי לתת את הדעת על חוסר הסבירות הקיצוני, השערורייתי, המושחת, ועל קניית הקולות שיש באישור היידיש כשפה שנייה, ועל הדרך, אי-אישור הלדינו ככזאת. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת רויטל סויד, שלוש דקות לרשותך, ואחריך, חבר הכנסת עפר שלח.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני שמחה, אדוני השר, שאתה התורן עכשיו במליאה. אתמול בערב רעשה וגעשה כל מערכת המשפט, ובוודאי גם אנחנו והציבור במדינת ישראל, כי אין ספק שחלופת המסרונים שנחשפנו אליה בין שופטת המעצרים לבין נציג הרשות לניירות ערך, התובע, הייתה חלופת מסרונים שבהליך מתוקן אסור שתקרה. קודש הקודשים של ההליך המשפטי ושל שלטון החוק בכלל זה כאשר חשוד או נאשם יודע שכשהוא מגיע מול בית המשפט יש לו את יומו, וההליך הוא הוגן, וההליך הוא הגון. כאשר נראה לכאורה שיש איזו קביעה מראש מה יהיה מספר ימי הארכת המעצר בשיח שאיננו אמור להתקיים בכלל בין שופטת המעצרים לבין טוען המעצרים, התובע, נציג הרשות לניירות ערך, זה דבר שלא ייעשה. אנחנו כולנו גינינו את זה בכל הקשת הפוליטית, מימין ועד שמאל, כי כאשר מדובר בשלטון החוק אין פשרות. עם זאת, אנחנו ראינו איך הנשיאה חיות ואיך שרת המשפטים איילת שקד תפעלו מייד את האירוע המאוד-קשה הזה, העבירו תלונה לנציב התלונות על השופטים, לשופט ריבלין, שמי שמכיר אותו ויודע איך הוא מתייחס לתלונות על השופטים יודע שהשופטים מאוד חוששים ממנו כאשר תלונה מגיעה אליו. והם תפעלו את זה באופן מופתי. כך היה צריך לעשות. כאשר תתבררנה היום בערב או מחר בבוקר תוצאות התלונה,

יוחלט מה לעשות. אבל מכאן ועד מסע ההכפשה שמערכת המשפט עברה, ובין היתר, השר לוין, גם אתה, על השרה איילת שקד, שקראת לה שהיא מטייחת את האירוע ביחד עם הנשיאה, נשיאת העליון, מה זה? אנחנו לוקחים את חבל התלייה,

אנחנו לוקחים את חבל התלייה ואנחנו,

חכה ותראה, אולי כן ואולי לא.

יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.

אתה לוקח את חבל התלייה,

תולה אף אחד. צריך לחקור. ואז אתה בא ואומר: הינה התליין, בואו נתלה, לא אמרתי להאשים. לחקור. את החשוד, עוד לפני שאתה בכלל יודע האיש נידון למוות.

לחקור, אמרתי לחקור.

אבל אני אגיד לך מה התחושה שקיבלנו, גם ממך. משבשים את כל החקירה. גם ממך וגם מכל החברים פה ומראש הממשלה,

קיבלנו תחושה שזה מהווה עילה לתקוף את מערכת המשפט.

הכי גרוע שיכול להיות.

אף אחד לא תלה. ואל, זה מה שעשית.

אדוני השר, אדוני השר, תחכה לתוצאות חקירה. אנא, לא, תראה מה עלה בה.

אין חקירה.

כבר עכשיו ממה שראינו, מחלופת המסרונים אנחנו כבר ראינו איך הסיפור, אין חקירה, מצטייר טיפה שונה.

אני לא מקילה בזה ראש.

זה דבר חמור מאוד, וצריך לתת את הדין, וצריך לעקור עשבים שוטים,

וזה מה שצריך לעשות בתוך המערכת.

אבל אתם לא יכולים להפוך את זה לכתם על מערכת שלמה כשהמערכת מוכיחה שהיא עושה לעצמה את בדק הבית,

ובודקת את עצמה.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. יעלה חבר הכנסת עפר שלח, איננו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אחריה, חברת הכנסת סתיו שפיר. תודה רבה, אדוני. שלוש דקות לרשותך.

חברי השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני אנצל את שלוש הדקות שלי לשלושה דברים. חברתי רויטל סויד, אני מסכימה איתך לחלוטין, אלא שבשעות האחרונות אנחנו מקבלים איזו תחושה שמישהו מנסה להקטין את גודל הזוועה שאליה נחשפנו אתמול, ולהסביר לנו שזה חד-פעמי, שזאת מעידה. רגע, מישהו יודע דברים שאנחנו לא יודעים? ורק דבר אחד אני אגיד: כאזרחית שברוך השם לא נעצרה, לא ישבה במעצר, התחושה היא שיכול להיות שיש עוד אזרחים שבעצם יכלו לשבת רק יומיים במעצר וישבו יותר, שהם ישבו פחות, לא זה,

ופה את ראית שהתקשורת הייתה מול המשטרה. זאת תחושה נורא קשה,

והניסיונות להקטין את זה שאנחנו נחשפים אליהם בשעות האחרונות,

חברת הכנסת מיכאלי, אני, אנא, לא להפריע לדוברת.

אין שאלה שבשעות האחרונות מנסים להסביר לנו שלא כצעקתה, ונראה לנו שהניסיון של להסביר שלא כצעקתה הוא ניסיון שלא כדאי שיתפוס בבית הזה, בתוך הזעזוע הגדול שכולנו נחשפנו אליו אתמול. אז את אומרת ששרת המשפטים מטייחת את החקירה? חס וחלילה. חס וחלילה. שנשיאת בית המשפט העליון עושה טיוח? חס וחלילה.

חס וחלילה, אלה לא הדברים שאני אומרת. אלא שכפי שאמרתי, בתקשורת בשעות האחרונות מנסים לעדן את האירוע, שכולנו אתמול קצת קיבלנו ממנו אגרוף בבטן הרכה של כל החברה הישראלית. הדבר השני שאני אגיד, ברשות אדוני, זה שאני שמחה על החזרה למסורת בעולם היהודי, גם ביידיש, גם בלדינו. לצערי, אני לא מדברת לא את זה ולא את זה. יושבים פה חברים וחברות שמדברים בשטף את שתי השפות. אני יודעת להגיד ביידיש בעיקר שני דברים: גוועלד וויי 'ז מיר, שזה נראה לי יהודי לגמרי. והדבר השלישי, אני אעשה את זה בדקה האחרונה שנותרה לי, קודם עברה פה הצעת חוק שלי בקריאה שנייה ושלישית שבגלל השינויים בלוח הזמנים ובנושאים, לצערי, לא הייתי נוכחת באולם כשהיא עברה. הצעת החוק שעברה, הצעת חוק מגן דוד אדום, מורידה עוד נטל ביורוקרטי מהאזרחים. מעכשיו התשלום עבור פינוי באמבולנס של מטופלים יתנהל ישירות בין מד"א, בתי החולים וקופות החולים. אנחנו מצמצמים ביורוקרטיה, אבל בעיקר בעיקר אנחנו מונעים את הדרך שבה שהצטברו חובות ענק לאזרחי מדינת ישראל. אני רוצה מאוד להודות לסגן השר הרב ליצמן ולצוות של משרד הבריאות, למנכ"ל מד"א ולמנכ"לי קופות החולים על שבשנה שאנחנו עובדים על החוק הזה התקדמו הרבה צעדים קדימה כדי לחסוך ביורוקרטיות למטופלים, ובעצם המטופלים יקבלו את הדברים הנכונים והטובים ביותר, לחברתנו מירב בן ארי, שניהלה את כל הדיונים בנושא הזה, לצוות הוועדה, ליועצת המשפטית נועה בן שבת, לצוות שלי, לצוות היועצים שלי, אורי שגיא, ענהאל וולינר-שוהם ועזרא גבאי. אני חושבת, תודה. בזה אני אסיים, אדוני. אני חושבת שאחד התפקידים שלנו,

לפחות אני באתי לכאן, לתקן עולם במלכות שדיי. זה גם בדברים הגדולים, וזה מאוד מאוד בפרטים הקטנים.

תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. תעלה חברת הכנסת סתיו שפיר, ואחריה, חבר הכנסת יוסי יונה. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. בזמן שאנחנו שומעים על מתנות שלכאורה קיבל ראש הממשלה במיליון שקלים, ועל אולי הצעת שוחד וחלוקת מתנות לבעלי הון בעוד מיליארד שקלים על ידי ראש הממשלה, בשקט בשקט, מאחורי גבם של אזרחי ישראל, בשעה שממשלה שלמה קבורה תחת פרשיות שחיתות מקיר לקיר, אותה ממשלה גם מנסה להעביר תקציב מדינה. ובזמן שאף אחד לא רואה, ואחרי שכאילו נתנו העלאה בקצבה לנכים, ואחרי שכאילו מדברים על תקציב חברתי, מעבירים פה תקציב שכולו קיצוצים והחלשה של החברה הישראלית. האם התקיים איזשהו דיון בתקציב הזה? האם תתקיים על התקציב הזה הצבעה אמיתית והוגנת כאן במליאה? התשובה היא שלא. בוועדת הכספים, אדוני היושב-ראש, ישבנו למספר מאוד מצומצם של ישיבות על התקציב. הישיבה על תקציב הבריאות, למשל, תקציב שממש משפיע על חיים ומוות של אזרחים, נמשכה אולי שעה וחצי. לא נמסר בה נתון תקציבי אחד. שאלתי איך יכול להיות שלא מנסים להגדיל לפחות את מספר המיטות בבתי החולים, שההוצאה הציבורית בישראל על מערכת הבריאות היא מהנמוכות שיש בעולם המערבי, שאזרחי ישראל מוציאים יותר ויותר על בריאות, שתוחלת החיים שלנו ממש תלויה בכמה כסף יש לנו, שבדרום ובצפון מתים יותר מבמרכז, אבל תשובות, תקציבים, מספרים, כלום. אתם יודעים מה אמר מנכ"ל משרד הבריאות בהקשר של ההישגים שלהם, של המשרד, בשנתיים האחרונות? הוא אמר מילה במילה את מה שנאמר בדיוק לפני שנתיים באותו דיון. פתחתי את הפרוטוקול של ועדת הכספים מלפני שנתיים, היה אפשר פשוט להקריא אותו לחברי הכנסת. אין שום דיון. אזרחי ישראל לא יודעים מה הולך לקרות להם בתקציב הזה. ואני אגיד לכם משהו מעבר לזה: לממשלת ישראל, השקועה בפרשות שחיתות, אין שום לגיטימיות להעביר את התקציב הבא. הממשלה הזאת לא יכולה, היא לא מורשית לדבר עכשיו על תקציב של 2019, שנה שככל הנראה הממשלה תאבד עד אז את מקומה בשלטון, כי אסור לה להמשיך להתקיים. כשראש הממשלה נקרא לחקירות, כששרים בממשלה נמצאים או בחקירות, או כבר תחת האשמות כאלה ואחרות, או תחת דוחות של מבקר המדינה שאומר שהם העבירו כספים לחברות שלהם והדבר הזה עדיין לא נבדק במשטרה, כשאנחנו רואים איך יום אחרי יום נחשפים עוד פרטים כואבים, איומים, על איך מתנהלת המדינה ואיך גורלם של אזרחי ישראל,

אני מייד אסיים, ברשותך. איך גורלם של כל אזרחי ישראל כפוף היום לאינטרסים אישיים של הממשלה הזאת, שרוצה להישאר בכיסאות שלה, אין לממשלה הזאת לגיטימציה להעביר את תקציב המדינה הבא, ואנחנו נתנגד לדבר הזה בכל הכוח. אסור לכם להעביר תקציב. אסור לכם אפילו להביא אותו לכאן להצבעה. תקראו לבחירות, ואחרי הבחירות נראה מי יעביר את התקציב הבא. אתם לא יכולים לעשות את זה.

תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. יעלה חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חבר הכנסת חיים ילין. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר, אני דווקא רוצה לדבר בעניין שלשמו התכנסנו, הצעת החוק הזאת, בעניין של מתן אפשרות לשאת תרומות לרשות לאומית, הן לשפת היידיש והן לשפת הלדינו. בעיקרון אני מברך על קיומן והמשך קיומן של השפות הללו, אדוני היושב-ראש. בעבר הרחוק שלנו הייתה איזושהי תפיסה שאומרת, אדוני היושב-ראש, שעלינו להכחיש את כל התרבויות, את כל השפות, כדי שכולנו נשתמש בשפה אחת, נתחנך על פי ערכים, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. יפה. ופורענות גדולה יצאה מזה. יצאה פורענות גדולה. ואני דווקא רואה בחיוב את המשך קיומן של השפות הללו, כי בסופו של יום השפות הללו בעצם מדברות על התרבויות השונות, ארוכות השנים, של אזרחי ישראל. דווקא הייתי אפילו מברך על כך ששפות אחרות תקבלנה, אדוני היושב-ראש, את המעמד הזה, ואולי תהיה רשות לאומית אל-ערבייה אל-מוגרבייה. נכון, אדוני היושב-ראש? אני זוכר את זה כשהייתי ילד קטן.

יש איזה גוף שנקרא "משמרים את השפה העיראקית". בעצם זה גוף שיש בו כ-60,000 איש. גברת מדהימה, זהבה ברכה, הקימה את הגוף הזה, ואתה רואה שם איזו תסיסה ורצון של ציבור מארצות ערב, ובמקרה הזה עיראק, להתחבר מחדש לשפה שלהם. בהקשר הזה אני פונה גם אל חברי זוהיר בהלול: תראה את החגיגה הזאת של השפות מצד אחד, ומצד שני יש איזשהם ניסיונות, לצערי, אדוני היושב-ראש, לעמעם ולצמצם את מקומה של השפה הערבית אצלנו, להוריד ממעמדה הרשמי. הרי זה קצת אבסורד ומגוחך שמצד אחד אנחנו רוצים להעלות על נס ולחגוג את העושר התרבותי והעושר השפתי של אזרחיות ואזרחי ישראל, ומצד שני אנחנו רוצים לעמעם את מקומה וחשיבותה של השפה הערבית. יושב מולי אכרם חסון ומהנהן לחיוב, והשרה מירי רגב, שיושבת מולי, מן הסתם יודעת שהתלמוד הבבלי נכתב בערבית, היא מן הסתם יודעת שחלק ניכר מאוד מהתרבות היהודית, השרה רגב, אם יהיה לנו כסף נעשה את זה לכולם, את הלדינו, ואת היידיש, ואת הפרסית, בוודאי, גברתי השרה. אז אני ואת הפולנית, ואת היוונית, אדוני השר, היא לוקחת לי איזו חצי דקה, תתחשב בנו. תודה, אתה איש יקר. השרה רגב, השרה מירי רגב, לפני, השרה מירי רגב, שרת התרבות הנכבדה. לפני שנכנסת,

הביטי, בגלל שאתה מבין את החוק,

הם מקבלים תקציב ממשרד התרבות, ולא רק שהם מקבלים, הם גדלו בתקציבים ממשרד התרבות, הם פשוט מבקשים לצאת ולהביא תרומות, ואם זה לא עובר על החוק, אני לא רואה שום סיבה למנוע את זה. השרה רגב, אני הרחבתי, תודה, אדוני.

היא דיברה במקומי, לקחה לי את הזמן. אולי גברתי השרה תתייחס, או שתקשיבי לו לפחות. מה שאמרתי,

אני דיברתי בחיוב לגבי הצעת החוק הזאת, למרות שאני קצת מסתייג מתרומות,

ואת קלעת לדעתי, ואמרת: הלוואי. ואני דווקא הרחבתי כאן, גברתי השרה, ואמרתי הלוואי שנקים גם את הרשות לערבייה אל-מוגרבייה, גברת השרה, שתהיה לנו גם רשות לאומית,

לשפה המרוקאית, למה לא, עיראקית, וזה. בואי נחגוג את עושר השפות שמתקיימות לחברה הישראלית, ורק ייטב לנו, וזה יהפוך אותנו לחברה טובה יותר,

בוודאי, בוודאי. סובלנית יותר ורב-תרבותית יותר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. יעלה חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, השרה, אי לכך שאנחנו מדברים על שפת הלדינו, הלדינו עצמו, שרוב האנשים שדיברו אותו באו מטורקיה, עם ספיחים מהשפה הספרדית, זה לא סתם, אז אני רוצה לתרגם, כמו שהגשש אומר,

אחד הפתגמים המפורסמים, בלדינו הם אמרו את זה: נו קיירו לוס פפלינוס, קיירו לה פלטה. המשמעות: אני לא רוצה את הניירות, אני רוצה את הכסף. רוצה אותו בכיס.

ביד. זה תרגום אחד.

נו קיירו פפלינוס, רוצה הכסף.

זה הגשש. שים לב: נו קיירו לס פפלינוס, קיירו לה פלטה. איזוס מיאוס. נו, קיירו פפלינוס, רוצה הכסף. כן, רוצה הכסף. עכשיו בוא נעבור למשפט השני. זה לא של הגשש, אבל זה על אותו עיקרון: נו קיירו לה סיגרוס, נייל בינו פימוסו, קיירו אה מילצ'ן. עכשיו אני אנסה לתרגם את זה: אני לא רוצה את הסיגרים, לא רוצה את היין שמבעבע, אני רוצה את מילצ'ן. אותו דבר. הגשש לא נמצא, אז אני ניסיתי למצוא את הנוסחה מלדינו למה שקורה היום. אבל תרשי לי באמת עכשיו, בשיא הרצינות. אני חושב שקצת הגזמנו כשאנחנו מדברים על פרשת קו 300 ואנחנו מדברים על רצח רבין ואנחנו משווים את האירועים ההיסטוריים הכואבים, הכואבים, של מדינת ישראל למה שמתרחש היום. ראש ממשלה יצחק רבין התפטר מתפקידו כשאשתו לאה רבין פותחת חשבון בנק שלא דווח ב-2,000 דולר. ב-2,000 דולר. כסף כיס היום.

טועה בפרשה. בסכומים. אני טועה בפרשה ואני טועה בכל מה שאתם רוצים. רגע, עודד, לא להפריע. נא לא להפריע.

בתור שגריר הוא עשה הרצאות וקיבל עליהן כסף, אז למה אתה משנה את הנושא?

עודד, יש לו עוד פחות מדקה, ואתה מפריע לו. אבל להשוות, להשוות. אם שגריר ישראל מקבל כסף על הרצאות,

בעיה.

בנימין נתניהו חי וקיים, הוא בועט, אנחנו רואים. אף אחד לא רצח, אף אחד, מילולית,

כבוד היושב-ראש, תרשה לי, כי הפריעו לי פה. אני חייב, חייב. יש לך עוד איזה משפט? זה מהמקורות. משפט אחד ואני מסיים. שמות פרק כ', בוא נראה אם אתה יודע על מה מדובר. תתחיל, אני אסיים. "וידבר ה' את כל הדברים האלה לאמֹר, אנֹכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אשר הוצאתי מארץ מצרים. מבית עבדים. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ומעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחוה להם ולא תעבדם". כבוד השרה, יש רק אלוהים אחד, והוא לא בנימין נתניהו. רק אלוהים אחד.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת דודי אמסלם, מרכז הקואליציה. השרה תסכם.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יחסי החם ללדינו ידוע, יחסי החם ליידיש ידוע, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי. בכנסת הזאת הגענו לשיא של תחרות חדשה שאני לא בטוחה שחשבנו אי פעם נגיע אליה. אני מסתכלת עליך, אדוני יושב-ראש הקואליציה, כי אני חושבת שאנחנו צריכים קצת להפסיק בתחרות הגינויים. אני מרגישה שאני עומדת כל יום למבחן, מבחן אישי, אגב, מבחן כנבחרת ציבור, בין שמדובר באירועים שקשורים לבעלי חיים מעולם הקופים ובין שמדובר באירועים שקשורים לעולם המחלות ובין שמדובר באירוע קשה כמו שנחשפנו אליו אתמול, לעולם הסמ"סים. אני מסתכלת איפה שאנחנו חיים, ביקום המקביל שלנו ברשתות החברתיות. אני לא מהססת, לא מהססת

שאני טועה, ואתה יודע את זה, אדוני היושב-ראש, ואני לא מהססת לגנות דברים שאני חושבת שהם חמורים ומעליבים, ושאין בהם צורך כדי להעצים את היריבות שקיימת ממילא בבית פוליטי כמו שאנחנו חיים בו. אני כל הזמן מגנה. אני ממהרת לפעמים לגנות. לפעמים אני מותקפת מבית על זה שאני ממהרת לגנות,

בצד השני, היו מגנים ישר אם היה קורה הפוך? ואני בסוף שואלת את עצמי, כמבחן שלי: אם אני חושבת שאני צריכה להתנצל אני אתנצל, אם אני חושבת שאני צריכה לגנות אני אגנה, ואני לא אבדוק כל הזמן בציציות של אחרים.

יושב-ראש הקואליציה, אני רוצה לספר לך סיפור קטן,

ביום שבת האחרון הלכתי עם הבן הגדול שלי, בן 12, והייתי בהפגנה ברוטשילד. מעת לעת אני מגיעה לשם. אני חושבת שהיכולת להפגין במדינת ישראל,

עמדה שם קבוצה של מפגינים מהימין,

הם לא מסכימים עם המפגינים האחרים ברוטשילד, דבר שגם הוא לגיטימי לחלוטין. ופתאום מפנה את תשומת ליבי הבן שלי, בן 12, ילד מאוד מודע פוליטית, אתה יכול לתאר לעצמך, ואומר לי: אימא, תסתכלי מה כתוב שם. אדוני היושב-ראש, הלוואי שזה יכול היה להגיע לוועדת האתיקה, אבל זה לא יכול להגיע לפתחך. יש לי מספיק על הראש.

כתוב שם: מצביעי שמאל הם זבל, מני וזהבה לחירייה, אתם פח, ועוד שלל מילים. סליחה שאני לא מדייקת, אבל אני חושבת שאתה הבנת את הדברים. אני העליתי את זה בטוויטר, כי אני הרגשתי נכלמת על זה שהבן שלי, שאני לא בטוחה,

שהוא כבר יודע מה עמדותיו ומה דעותיו, כי אצלנו זה לא אוטומטי, מסתכל, מפנה את תשומת ליבי לדבר הזה, ואומר: אימא,

לצורך העניין,

הייתי מצפה, אדוני היושב-ראש, שיבואו ויגנו את השלט הזה. אני, כשראיתי שם גיליוטינה, לא ידעתי מי, לא ראיתי אותה בעצמי, אני ראיתי אותה בדיעבד ברשתות החברתיות גיניתי את זה. אמרתי: זה לא שיח פוליטי ראוי. אבל אני לא חטפתי את זה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני חטפתי ים של אשפה על הראש על עצם זה שאני העליתי את זה. אני לא העליתי את זה מתוך האשמה אלא מתוך רצון לזכור שאנחנו כאן כדי לחיות יחד גם בבית הזה. תודה. אני מייד מסיימת. גם בעיצומה של היריבות הפוליטית הקשה ביותר, בואו לא נעשה יותר תחרות של גינויים כי בתחרות הזאת, תאמינו לי, דבר אחד ברור: הבית הזה מפסיד. המדינה הזאת מפסידה.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. יעלה יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאני בדרך כלל לא נוהג לעלות ולדבר בין החוקים, אבל אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לומר כמה דברים על מה שקרה אמש. אמש הדלקתי את הטלוויזיה ונדהמתי ממה ששמעתי. קמתי בבוקר והתפללתי שזה חלום בלהות, שבאמת רק חלמתי. הדלקתי את הרדיו והסתבר לי שלא חלמתי, זה אמיתי. מה קורה שם? שמעת את עצמך, שופטת בישראל וחוקר ברשות ניירות ערך להלן: החוקר, כמו חוקר המשטרה, מסתמסים ביניהם לגבי ימי מעצר של חשודים: לכמה נשלח אותם, לכמה לא. בהתחלה הייתי משוכנע שאולי מדובר במסיבת פורים של ילדים קטנים שכותבים ביניהם סמ"מסים. לא האמנתי שזה יכול להיות אמיתי לגבי אנשים, בני אדם שבסופו של דבר הולכים למעצר. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אבל מה? לפני כמה שעות שמעתי דבר הרבה יותר חמור. כששאלו את החוקר: מה עמדתך? הוא אומר: מה זאת אומרת? זה דבר שבשגרה. אנחנו רגילים לזה, זה לא משהו חדש. רבותיי, יש בעיה גם במערכת המשפט במדינת ישראל, ואני אגיד לכם ממה היא נובעת. רוב השופטים באים מפרקליטות. חז"ל כבר אמרו: אין קטגור נעשה סנגור. זה לא שהקטגור לא יכול להיות סנגור, ודאי שהוא יכול להיות. אלא שקטגור זה בראש, זאת חשיבה קטגורית. כשקטגור שואל אותך ברחוב מה השעה, ואתה אומר לו 12:00, הוא שואל באוטומט את הבן אדם הבא: סלח לי,

הוא חייב לוודא, בגלל שהוא לא מאמין, באינסטינקט. זאת העבודה שלו. הסנגור בדרך כלל מאמין, בגלל שיש לו ראש סנגורי.

לא יכול להיות שאותו אחד שהיה אתמול בתביעה, היום בא אליו החבר שלו, שאתמול הוא בכלל לימד אותו, והוא היום השופט, והוא מבקש ממנו את ימי המעצר. לכן, השיטה היא בעייתית. מה עשו? מהר מאוד אתמול בלילה כבר ראיתי את שרת המשפטים ואת נשיאת בית המשפט העליון מודיעות שמהר מאוד הם מקימים ושולחים את זה לנציב קבילות השופטים שיבדוק את זה,

הליך משמעתי. רבותיי, זאת חוצפה ממדרגה ראשונה. נעברה עברה פלילית הכי חמורה שאני מכיר מאז קום המדינה כמעט. תחכה אולי לממצאים, שנייה, דקה, תני לי. זה לא עשבים שוטים, זאת מערכת שלמה בבעיה. אבל תחכה לממצאים, שנייה. אל תפריעי לי. לא, אני אומרת: תחכה לממצאים.

בגלל שראינו את המסרון. בעיניים ראיתי. מה יש פה? או שזה לא נכון או שזה נכון. אם זה נכון, אז זאת בעיה של כולנו. דרך אגב, זה לא שמאל ימין. אני לא מכיר מדינה אחת בעולם כמעט שהשמאל לא תומך בזכויות אדם חוץ מכם. אין דבר כזה. אין מדינה אחת בעולם. רק אתם. למה? בגלל שבצד השני יש נתניהו. אתם שומעים את השם נתניהו, הסברתי לכם: לא מעניין אתכם מעצרים, לא מעניין אתכם שופטים, לא מעניין אתכם שחוקרי ראש הממשלה אומרים שהוא שולח נגדם חוקרים.

על זה מכניסים אנשים לבית סוהר. זה לא מעניין.

כל עוד ראש הממשלה בחוץ, לא טוב, אנחנו נפר את הכול ברגל גסה. אתם מפגינים ברוטשילד על זה. אתם חוצפנים. אתם לא מבינים בכלל מה אתם עושים בעסק הזה. לכן אני חושב שזכויות אדם באמת לא מעניינות אתכם. יש לכם רק דבר אחד: אתם קמים בבוקר, רואים את נתניהו בשלטון, חברים, אני אפשרתי לכם להפריע לו.

אנא מכם. לא, כולנו, לכן אני חושב שאתם מקילים ראש בעניין הזה. רק דבר אחד מעניין אתכם: בואו נשתיק את האירוע, כדי שהחוקרים ימשיכו לחקור את ראש הממשלה. זה מה שמעניין. תיק 4000, 5000, 7000, 20000, לא אכפת לכם כלום, העיקר שהוא לא יהיה ראש ממשלה.

איך אמר לי מישהו? תבינו, הסיפור של הסיגרים והשמפניות, מקסימום זה ועדת האתיקה של הכנסת. על זה חוקרים מאות חוקרים. דרך אגב, להערכתי, החקירות של ראש הממשלה עלו למעלה מ-150 מיליון שקל עד היום. יש אלפי חוקרים, יותר ממאות חוקרים מתעסקים בזה מבוקר עד לילה, כאילו אין מדינה, אין פשע,

רק זה מעניין אותם מבוקר עד לילה. דרך אגב, שיגידו לנו כמה עולה החקירה.

מה זה

והתשובה הייתה שזה במסגרת משהו חשאי, אסור לגלות. רבותיי, אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית כדי לבדוק את כל ההתנהלות,

של המשטרה, בחקירות ראש הממשלה, חברים. גם של הפרקליטות וגם,

מה שקורה במערכת המשפט בהיבט של המעצרים.

תודה לחבר הכנסת דודי אמסלם. חברי הכנסת. יואל חסון, חבר'ה, נרגעתם? תודה. חברי הכנסת, נא לשים לב, אנחנו עוברים להצבעה על כל חוק בנפרד.

שהדיון היה משולב על שני החוקים אנחנו נצביע על חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות), התשע"ח 2018, לוועדת החינוך,

אני אוסיף את הקול של יושב-ראש הכנסת. 49, כולל קולו של יושב-ראש הכנסת, צריך לבדוק למה עמדת ההצבעה של יושב-ראש הכנסת לא פעילה. 49 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות הלדינו (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות הלדינו (תיקון מס' 2) (קבלת תרומות), התשע"ח 2018, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 52 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, גם הצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה. אני מתקן את עצמי לפרוטוקול לגבי ההצעה הראשונה: היא עברה בקריאה ראשונה ותועבר להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. גם הצעת חוק זו וגם הצעת חוק הקודמת, לוועדת החינוך. שתי ההצעות יועברו לוועדת החינוך להכנתם לקריאה שנייה ושלישית. תודה. היושב-ראש, אפשר להוסיף אותי? אני אוסיף את קולו של חבר הכנסת נחמן שי לפרוטוקול.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 33), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכספים.

מטעם הכנסת: הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בשל תמיכה בטרור, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יואב בן צור וקבוצת חברי הכנסת. עוד אודיעכם כי חברי הכנסת איציק שמולי ומרב מיכאלי ביקשו להסיר אתם שמם מהצעת חוק קרקעות כנסייה, התשע"ז 2017, שמספרה פ/4596/20.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת השר יריב לוין, שר התיירות, במקום שרת המשפטים. השר המקשר, לצורך העניין. השר המקשר. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח 2018, נועדה להגביר את יכולת הניצול של הקרקע באמצעות אפשרות להפרדת הבעלות במקרקעין לחלקות תלת-ממדיות שיהוו נושא נפרד לעסקאות ולזכויות בשכבות השונות של הקרקע, תת-הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום. התיקון נדרש שכן במצב המשפטי הקיים אין אפשרות להעביר ולרשום זכויות בעלות בחלקים של שכבות קרקע שונות. נוסף על כך, גם בפן הרישומי, בהיות מרשם המקרקעין דו-ממדי, הוא אינו מאפשר רישום של זכויות בעלות בחלק מסוים מן המרחב האנכי. מגבלות הדין הקיים מובילות לקשיים משפטיים ומעשיים שונים אשר הולכים ומתעצמים בשנים האחרונות, ובמיוחד במקרים שבהם מדובר באזורים צפופים שנדרשים לשטחים לצורכי ציבור ותשתיות כאשר אין בנמצא קרקע פנויה שיכולה לספק מענים אלו. על רקע כל אלה, בשנים האחרונות הולך ומתבהר כי קיים צורך חיוני לאפשר חלוקה גמישה יותר של מקרקעין, ובפרט במדינת ישראל, אשר נדרשת להתמודד עם משאבי קרקע מוגבלים. באמצעות התיקונים המתבקשים תתאפשר התאמה של הדין הקנייני לתכנון הדינמי הקיים היום, המאפשר שימושי קרקע שונים בשכבות השונות של הקרקע, דוגמת מנהרות תת-קרקעיות וגשרים עיליים לתחבורה או לתשתיות. הצעת החוק תאפשר לרשום עסקאות ברבדים השונים של הקרקע. גבולותיה של חלקה תלת-ממדית ייקבעו ויירשמו בפנקסי המקרקעין באופן תלת-ממדי, כך שהבעלות בה תהיה מוגבלת גם בממד הגובה. בכך יתאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע, וכן יהיה בכך כדי להקל על צורכי הפיתוח, בפרט במקומות שבהם שימושי הקרקע מעורבים. גם במצבים שבהם נדרשת הפקעת קרקע ניתן יהיה, במקרים המתאימים, להפקיע רק את חלק הקרקע ההכרחי להפקעה. יצוין כי על מנת להבטיח את המשך קיומו של מוסד הבית המשותף, על הוראותיו הייחודיות המסדירות את היחסים בין בעלי הדירות, הצעת החוק קובעת כי דירה בבית משותף לא תוכל להירשם כחלקה תלת-ממדית. נוכח האמור לעיל מבקשת הממשלה מהכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה לשר יריב לוין. אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים, חבר כנסת מיכאל מלכיאלי, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. שלוש דקות לרשותך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שלא נמצא, אני רוצה לנצל את הבמה לברך את חברי, את חבר הכנסת החדש דני סידה. אני חושב שגם תנועת ש"ס וגם כנסת ישראל התברכו היום בחבר כנסת מהטובים שנדע, בעזרת השם, אדם שכל ימיו ושנותיו היו למען הכלל, למען ההתיישבות, למען עם ישראל. צריכים להעלות על נס את הפעילות שלו כראש מועצת מרום הגליל,

העזרה לנזקקים שם, על בתי הכנסת שהוא הקים, המקוואות. אני אומר לך, דני, מכאן: ברוכים הבאים. שיהיה לך בהצלחה גדולה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אם היא לא תהיה, מירב בן ארי, מוותרת, יהודה גליק, מוותר. טוב, זה אחרי איתן ברושי. אני כבר אדלג ואגיע למיכל רוזין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בימים הקרובים תידרש ועדת הפנים להכין ולהביא למליאה את הארכת תוקף הוראת השעה בנושא חוק הוותמ"לים, שהוא חוק שנולד בחטא וכנראה גם אי-אפשר לסיים את תקופתו בימים הקרובים, כי זה לא חוק, אפשר לאשר אותו או לא, אבל אי-אפשר לתקן אותו. בימים האחרונים הגיע מכתב חתום על ידי רון חולדאי, יושב-ראש 15 הערים, חיים ביבס, יושב-ראש השלטון המקומי, ועמיר ריטוב, יושב-ראש מרכז המועצות האזוריות, בצירוף למאמץ שאני, ובוודאי אחרים, מובילים כאן שבועות ארוכים, אני מניח שגם היושב-ראש, לומר לממשלה: הפקעתם קרוב ל-100,000 דונם, פגעתם בריאות הירוקות, בחקלאות במרכז הארץ, ואתם לא מפזרים את האוכלוסייה, אתם רוצים לחסל מושבים וקיבוצים צמודי דופן לערים, בניגוד לתפיסה של חיזוק הנגב והגליל. אני חושב שהממשלה מבינה שיש פה טעות, והגיע הזמן לעצור את השיגעון הזה. בנוסף לזה, אני מקווה שיושב-ראש הוועדה,

יוכל למצוא נוסחה שגם אם יאושר לוותמ"ל המשך של עוד שנה, ואחר כך אולי עוד שנה, אני מקווה שלא, אז יהיה אפשר לרסן הוותמ"ל, כי הממשלה איבדה את האיזונים ואת הבלמים בעניין הזה. בנוסף לזה, גם היום יושבת רשות מקרקעי ישראל, שלא פעם נדמה שיש לה החלטות פוסט-ציונית, למרות שזאת ממשלה ימנית, אבל בימים האלה הממשלה עוסקת במפת העדיפות הלאומית, שיש לה משקל גדול ביכולת לחזק את הנגב, את הגליל וקווי העימות. בנוסף לזה, רשות מקרקעי ישראל צריכה לקבל החלטה, ויש לה אוטונומיה, ויושבים בה נציגי המשרדים של הממשלה, יש לה את היכולת לקבל החלטה על מפת עדיפות של רשות מקרקעי ישראל. זאת החלטה חשובה, כי היא קובעת את האזורים ואת אזורי העדיפות ואת מחירי הקרקעות, ממחיר קרקע אפס על גבול לבנון ורצועת עזה, דבר שיש בו מרכיב חשוב ביצירת המגנט שמפזר את האוכלוסייה ומביא את האוכלוסייה, גם החזקה, למקומות הקשים, ועד דרומה או צפונה,

לאזורים שיש בהם אזור עדיפות א' ואזור עדיפות ב', זאת אומרת 31% או 51% ממחיר הקרקע. יש אזורים, בעיקר באזורים הכפריים, שהם לא בהסכמי הגג. כמו שיאיר לפיד לא ידע לתת שם מע"מ אפס כשהוא חשב על זה, גם האוצר של היום לא עושה הסכמים באזורים הכפריים, כי אין שם את המאסה הנדרשת, כמו למשל בראש העין או מגדל העין, וטוב ששם יש, וכאילו הנחות גם במרחב הכפרי, אבל האוצר הוציא מיליארדים, לפי דעתי ללא אישור,

הורדת המחיר של הקרקע, וגם זה כנראה לא מספיק, כי מחירי הדירות בירידה אולי קטנה מאוד. אני קורא מפה לשר האוצר שלא ישאיר את הכול לאביגדור יצחקי, או למי שיחליף אותו, שלא ישאיר את הכול לעדיאל, ראש המינהל, שכבר פירק מושבים וקיבוצים בהבל פה ועוד לא מצא נכון להתנצל, ולא ישאיר את הכול לפקידות עוינת שחלקה פוסט-ציונית, שיושבת כעובדי מדינה במקום הכי רגיש של קביעת השימושים בקרקע. הקרקע היא משאב לאומי, במאה אחוז בשליטת הממשלה. זה משאב חשוב לביסוסה וחיזוקה של המדינה בכלל ושל יישובי הפריפריה בפרט.

אני מבקש את המפה לא לשנות ולא לפגוע בתנאים של היום, שהם תנאים סבירים יחסית ומעודדי פיתוח וצמיחה.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, מוותר, חבר הכנסת איל בן ראובן, איננו, חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חבר הכנסת נחמן שי,

מוותר,

מוותר, חברת הכנסת נורית קורן, איננה. אני פה.

מתנצל בפניך. את מבקשת לדבר? מוותרת. חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו,

איננה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו, חברת הכנסת מיכל בירן, מוותרת. חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, איננו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חברת הכנסת עאידה תומא

כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, בימים האחרונים עלה כל הדיון סביב תנאי המעצר של האנשים שנמצאים בחקירה על כל פרשיות השחיתות שאנחנו עומדים לפניהן בתקופה האחרונה, ורעשה המדינה כולה, וכולם יצאו בהצהרות, כולל שרים ושרות, שאמרו כמה התנאים הם תנאים קשים, ודיברו על עינויים. פתאום המילה "עינוי" של אנשים בתנאי המעצר צפה על פני השטח, ומדברים. אפשר לחשוב שבאמת הדברים שהתייחסו אליהם הם עינויים אמיתיים, למרות שחלק כבר נודע לנו שלא היו ולא נבראו, דיברו עליהם בהצהרות של הנאשמים או של הנחקרים, והוכח על ידי הצהרות של השב"ס שהם לא היו. השאלה המהותית היא באמת איך אפשר להיות עם שתי אמות מידה בצורה כל כך ברורה. איך יכול להיות, להתעלם מסיפורי זוועה ששמענו בעבר על תנאים של אסירים, בעיקר של אסירים פלסטינים, או אנשים שנמצאים בתנאי מעצר בלי אפילו שיהיה נגדם כתב אישום או חקירה אמיתית. יש אנשים, כולל אזרחים ערבים צעירים, שכתבו איזשהו פוסט שנראה חריג בעיני המשטרה, ונעצרו, ונמצאים בתנאים בלתי מתקבלים על הדעת. אף אחד לא מעלה פה את הדיון המהותי, האם קיימים עינויים אמיתיים או לא. אבל פתאום, כשזה נוגע לאליטה, שכנראה חשבה שבתנאי מעצר היא צריכה לקבל בתי מלון של חמישה כוכבים, או צריכים אפילו בתוך תאי המעצר לקבל יחס מיוחד בגלל שהם אנשים מיוחסים, או אנשים עם קשרים, או אנשים ששירתו נאמנה את אלה שהיו בקשר איתם הם צריכים לקבל יחס מיוחד. אם היינו באמת דנים בתנאים האמיתיים שמתקיימים בחקירות, בתוך תאי המעצר, לכלל האזרחים שנעצרים או נחקרים, היה אפשר באמת להאמין לרצון של כל אלה שצעקו בשבוע שעבר "עינויים, עינויים". אבל כנראה יש אוזן אחת שמקשיבה לכיוון אחד והאוזן השנייה נאטמת כאשר מדובר בעוולות אמיתיות,

וכאשר מדובר באנשים שסובלים במעצרים שלהם.

הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה חבר הכנסת סאלח סעד, ואחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. אם היא לא תהיה, חברת הכנסת נאוה בוקר. אם גם היא לא תהיה, חברת הכנסת מירב מיכאלי, מוותרת. חבר הכנסת עפר שלח, גם הוא איננו,

אדוני היושב-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת, אתמול ערכתי סיור בצפון הארץ, ובמהלכו נכנסתי לבקר בבית החולים פוריה ונחשפתי לנתונים שמאוד מאוד מדאיגים אותי, ולהגיד לכם את האמת? מאוד מדאיגים כל אזרח בישראל, במיוחד בפריפריה. בית החולים הזה מטפל ב-200,000 אזרחים מהצפון. יש בו סך הכול 1,100 עובדים ו-350 מיטות. חולים רבים שוכבים במסדרונות עם רמת זיהומים מאוד מאוד גבוהה, ועשרות מתים להם יום-יום. אני נחשפתי גם למרכז שיקום, שממשלת ישראל, ראש הממשלה היה אמור להגיע לפני כמה ימים להניח את אבן הפינה, ובסוף הוא לא הגיע ושלח את אשתו,

שרה נתניהו, גב' נתניהו. ממשלת ישראל מבקשת ממנו מצ'ינג, לגייס 95 מיליון שקל בשביל להקים את מרכז השיקום בפוריה בצפון. אתם מבינים מה המשמעות? זה לדפוק בדלתות של אזרחי הצפון ולבקש נדבות: בואו, אנשי הצפון העניים, תתרמו כסף. למה? כי הממשלה האטומה הזאת דורשת מהם לגייס כספים בשביל להקים את מרכז השיקום. ריבונו של עולם, עד איפה אנחנו מזלזלים בבריאות? תגידו לי, אם זה היה בית החולים במרכז הארץ, היו מבקשים כזה סכום כסף גבוה? נניח שכן, תאמינו לי, שני טייקונים ממרכז הארץ יכולים לשלם את הכסף הזה. מאיפה נוכל להביא, אדוני היושב-ראש, טייקונים מהצפון באזור פוריה וטבריה? אני אומר לכם, הממשלה הזאת, בכל מה שקשור בצפון הארץ, בפריפריה, היא אטומה לחלוטין. לאחר מכן ביקרתי בכפר גלעדי, אני וחברי איתן ברושי. ראינו איזו מצוקה קיימת בצפון, בצפון הרחוק, בקריית שמונה והסביבה. ראינו שלפני כמה שנים היה מרכז, לא מרכז, איך זה נקרא? נקודת מיון קדמית שסגרו אותה לפני כמה שנים, והממשלה האטומה הזאת לא פותחת אותה מחדש. בושה וחרפה לממשלה הזאת. תודה לחבר הכנסת סלח סעד. חבר הכנסת דודי אמסלם, איננו, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר ואחריו, יוסי יונה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושב-ראש. אחרי סאלח סעד כתוב לאה פדידה. את לא היית, אני קראתי. אני אאפשר לך בכל מקרה.

הזמן כבר התחיל, אדוני היושב-ראש. עוד חצי דקה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא שלפנינו חשוב. ברשותכם, אני רוצה לנצל את הבימה לדבר דווקא על האירועים האחרונים. לפני בערך שבועיים-שלושה יצאתי למסע תקשורתי. דיברתי כמעט בכל כלי טלוויזיה אפשרי ואמרתי דבר אחד ברור: אני סבור שהחקירות בעניינו של ראש הממשלה אינן מתבצעות כראוי. אמרתי שלעניות דעתי החקירות התחילו מתוך מגמה להחליף את השלטון. כמובן שמי שרוצה להחליף את השלטון זה השמאל. אמרתי שהתקשורת מלבה את אמירות השמאל, ואמרתי שהמשטרה נופלת בפח של התקשורת. גם השווית את זה לרצח רבין. את זה אמרתי גם כן. אבל תתפלא, עכשיו זה אירוע פחות חשוב וחמור ממה שאני מדבר עליו עכשיו.

לא, חשבתי שאולי אתה רוצה להתנצל. האירוע הזה שאני מדבר עליו, שבמדינת ישראל 2018 יש ניסיון הפיכה, להדיח ראש ממשלה מכהן שקיבל תמיכה ממיליון איש במדינת ישראל, ולא בדרך דמוקרטית אלא באמצעות הכפשות, חקירות והדלפות לתקשורת. שימו לב.

בואו נעשה ניתוח קצר להמלצות המשטרה ונבחן אם מדובר בהמלצות אובייקטיביות, מקצועיות, ענייניות, או שמא, אתה תבחן?

ממרום לימודיי האקדמיים, שני תארים,

שני תארים במשפטים ובוגר החטיבה לקרימינולוגיה, שיודע להבחין בין יסוד עובדתי ליסוד נפשי. אני אסביר לך איך המשטרה חטאה לתפקידה בהמלצות שהיא הגישה. אני אסביר לך. אולי תחליף גם את בית המשפט העליון? מה המשטרה אומרת? שימו לב: ראש הממשלה קיבל במשך 20 שנה מתנות מחבר. הוא השיב מפעם לפעם במתנות קטנות, אבל הוא קיבל מתנות מחבר. אחרי 20 שנה ראש הממשלה החליט שאותן מתנות בעיניו נחשבות לשוחד, שוחד כדי להיטיב עם אותו טייקון שנתן לו את המתנות. זה מה שהמשטרה סבורה. איך ראש הממשלה מממש את אותו מתן שוחד של אותו טייקון? הוא מרים טלפון לשגרירות ארצות הברית ואומר להם: חבר'ה, למה לקחתם לאיש הזה את הוויזה? חבר הכנסת מיקי זוהר, נראה לי שלא תספיק להסביר את כל ההסברים שלך, כי הזמן שלך נגמר. עוד 20 שניות. לאחר מכן אומרת המשטרה: ראש הממשלה הרים טלפון ליאיר לפיד, או פגש אותו, ואמר לו: תשמע, אני חושב שהחוק של אותו טייקון הוא חוק לא רע. ראש הממשלה בעצם זרק מילה לשגרירות ארצות הברית, זרק מילה לשר האוצר. משטרת ישראל התכבדה, תודה רבה.

מדובר בעבירת שוחד. הסבר משכנע, תודה רבה. עוד משפט אחד.

איפה היסוד העובדתי?

איפה היסוד הנפשי כדי לקבוע שזה שוחד? אז אני אגיד לכם מה זה, חברים. אדוני, חבר הכנסת מיקי זוהר. אתה חורג הרבה מהזמן שלך. יש לך אפשרות לעלות עוד פעם, תודה רבה, ותמשיך את ההסברים שלך. משפט אחרון: הדבר הזה הוא פוטש. תדייק בזמנים. תודה רבה.

פוטש, ניסיון הפיכה ותו לא. המשטרה לוקחת בזה חלק, חברים.

חבר הכנסת יוסי יונה. כן, כן, היא לוקחת בזה חלק.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי זוהר. אני מבקש לדייק בזמנים, לתכנן את הדיבור שלכם לשלוש דקות. לא אאפשר לחרוג מזמן, תודה. אדוני היושב-ראש, לא

באמת לא ייאמן. עומד כאן יושב-ראש הקואליציה במפגן דמגוגי מדהים, בא וטוען כלפינו שכל מה שאנחנו רוצים זה את ראשו של נתניהו. טוען שהינה, נפל עלינו אלם אתמול, כאשר הפרשה הזאת התגלתה באשר לקשר בין החוקר לבין השופטת. אמור לי, אדוני היושב-ראש, תסתכל בבקשה על יושבי האופוזיציה: האם היה מישהו מהם שלא גינה ולא הוקיע ולא אמר שדבר קשה מאוד נפל אתמול במדינת ישראל? אף אחד מאלה שיושבים כאן, מאיתנו, לא דמם ולא שתק למול הדבר הזה. גינינו בכל פה את המקרה הזה באופן חד-משמעי. עולה כאן דוד אמסלם ומשתמש בזה ואומר שאף אחד מאנשי האופוזיציה לא אמר מילה, ומייד העלה מחדש את העניין של ביבי נתניהו, כיצד האופוזיציה רודפת את ביבי נתניהו. יש לנו כאן יושב-ראש של ועדה, ועדת הפנים, מזמן מנכ"ל כדי לעשות דה-לגיטימציה למשטרה. עומד כאן חבר כנסת של עוד ועדה מכובדת בכנסת, מיקי זוהר, ומתחיל לדבר על קונספירציה של משטרת ישראל עם רשויות החוק ואנשי האופוזיציה כדי לעשות פוטש. מיקי, האם אתה לא זהיר בלשונך?

האם השפה שלך אינה מופקרת? האם אתה לא פוגע באושיות הדמוקרטיה של מדינת ישראל?

האם אתה לא חושב שיש לך אחריות כלפי הציבור הישראלי? אמר פעם מישהו שעמד בחקירות של מקארת'י?enough is enough . enough is enough, אתם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית. אתם מנסים בכל כוח למנוע חקירות לגיטימיות של ממשלת ישראל. אתם משתמשים בוועדות כדי להשתיק את המשטרה, כדי להפיל עליה אימה. זה ניסיון הפיכה.

אני רוצה לומר לך באופן חד-משמעי: משטרת ישראל היא משטרה חזקה. פה ושם בוודאי נופלים בה פגמים, ואנחנו לא נשקוט גם אל מול הפגמים הללו. אבל לעמוד כאן בחוצפה, ביהירות, בפגיעה בשלטון הדמוקרטיה, ניסיון הפיכה, דמוקרטיה. יש פה פוטש נגד ראש הממשלה, חד-משמעי. חד-משמעי. לבוא ולומר שיש פה פוטש נגד ראש הממשלה,

מי הביא את המפכ"ל, אנחנו? כל כך מופקרת, מיקי זוהר. כל כך מופקרת, יואב קיש.

מיקי,

אני מאחל לראש הממשלה בריאות רבה ואריכות ימים.

בגלל דודי אמסלם, שקורא לאנשים שטינקרים,

שאומר שיש פה ניסיון פוטש,

בגלל ראש הממשלה, שמלכלך על המשטרה ועל המפכ"ל ועל בית המשפט העליון, עם ישראל

אנחנו עוברים להצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה

חבר, אנחנו נעבור להודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, אדוני. אני מבקש להודיע קודם, החוק

ועדת הכנסת, יגיע אליה פנים, רפורמות,

והיא תחליט לאיזו ועדה להעביר. כן, פנים, חוקה, רפורמות. זאת הסמכות שלה. לא ייאמן, סופה של הדמוקרטיה. כשאתה אומר משהו ולא מסכימים איתך,

אתה לא יכול, אנחנו מדברים על הודעה עכשיו. תודה רבה. תודה רבה. אתה לא יכול לומר אותו. הדמוקרט הגדול. אין גבול, אין גבול. בושה וחרפה.

חבר הכנסת חיליק יחיאל, זה הסוף של הדמוקרטיה.

תודה רבה לכם. יושב-ראש ועדת הכנסת מודיע הודעה.

השמאל מביא לסוף הדמוקרטיה. בושה, בושה.

עלית לקרוא את ההודעה, תקריא את ההודעה שלך. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אבקש להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת הכלכלה מטעם סיעת

אבקש את אישורה של הכנסת, לעניין נדרשת הצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הוועדה המיוחדת, הארכת תקופת הכהונה של הוועדה המיוחדת. נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת בדבר הארכת תקופת כהונתה של הוועדה

בדיוק כדי למנוע חוליות כאלה ורוצחים כאלה שיתכננו מעשי רצח נפשעים בחסות אידיאולוגיה רצחנית,

קיצונית כמו של דאעש, או כמו של החמאס, זה לא משנה, בדיוק למנוע מקרים כאלה נועדה הצעת החוק שמובאת בפניכם. גל הטרור האחרון, שהתחיל באוקטובר 2015, מתאפיין כידוע בפיגועים שבוצעו על ידי מפגעים בודדים, או חוליות של מפגעים שהושפעו בין היתר מהסתה. גל הטרור הזה חייב אותי ואת המשטרה לגבש מדיניות ברורה בנוגע לעיכוב גופות של אותם מפגעים ארורים שביצעו מעשי טרור, לא כי אנחנו מחפשים לעכב מסירת גופות, או כי יש לנו מה לעשות עם הגופות הללו. היועץ המשפטי לממשלה והקבינט כבר החליטו שגופות כאלה שהן משויכות חמאס, או יש להן מאפיינים אחרים, בהחלט יכולות להיות נכס, או יש עילה להחזקתן, במסגרת עסקת חילופי שבויים. אבל בהקשר אחר, אני הנחיתי את משטרת ישראל שלא למסור גופות של מחבלים לבני משפחותיהם לטובת קיום אותו אירוע לוויה עד שלא תהיה התחייבות ברורה מצד המשפחה שתמלא את התנאים שנועדו בעצם להבטיח את שלום הציבור, למנוע הלוויה מרובת משתתפים שבה נישאים נאומים, שבה עושים כבוד לאותו מחבל ארור, שמגיע לו רק לא כבוד, לא בחייו ולא במותו. המדיניות הזאת התבצעה במשך חודשים ארוכים, בעיקר בהלוויות שהתקיימו בירושלים בירת ישראל. מקורות הסמכות שעליהם התבססה משטרת ישראל כשהיא הפעילה את אותה סמכות לעכב את השבת גופות המחבלים, עד לאותה החלטת בג"ץ מדוברת, היו סעיפים 3 ו-4א לפקודת המשטרה. סעיף 3 קובע את תפקידי משטרת ישראל. למשל: "המשטרה תעסוק בשמירתם הבטוחה של אסירים בקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש". סעיף 4א מעגן את סמכותה של המשטרה לפעול להצלת חיים ולמניעת פגיעה חמורה בביטחון הנפש והרכוש.

עד לאותה עתירה, כאשר המשטרה דרשה למנוע הלוויה מרובת משתתפים באום אל-פחם, ולא הסכימה לשחרר את הגופות של אותם מחבלים ארורים בני חמולת ג'בארין עד שהמשפחות התחייבו לעמוד בתנאים, באותה עתירה, בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, לצערנו, פסק שסעיפים 3 ו-4א לפקודת המשטרה הם לא בסיס סמכות חוקי לעכב מסירת גופות מחבלים והחזקתם בידי משטרת ישראל. בית המשפט העליון קבע שצריך הסמכה מפורשת בחוק בכל הקשור לפעולה שנוגעת לפגיעה כזאת בזכויות. לצערי הרב, אני חושב שבג"ץ טעה טעות קשה מאוד מאוד. בית המשפט הסתכל, או הזכיר את כבוד האדם בהקשר של התניית מסירת גופות המחבלים והדרישה מהמשפחה שלהם למתכונת מסוימת של הלוויה. אני לא חושב שמחבל שרצח חפים מפשע, ותודה לאל, גם נהרג תוך כדי הפיגוע שלו, אני לא חושב שהכבוד, שיש בכלל הקשר כזה לזכות הזאת שלו או של משפחתו לכבוד האדם וחירותו, היא בטח לא צריכה לגבור על זכותם של הקורבנות שלנו ובטח לא צריכה לגבור על הזכות של הציבור להגנה מפני הפגיעה בביטחון המדינה שעלולה להיווצר בהלוויה מרובת משתתפים. אני בטוח שאם אשאל, אני מקווה שאני בטוח, לפחות לגבי רוב-רובם של חברי הכנסת, אם הם היו הולכים להשתתף בהלוויה של מחבל ארור שרצח חפים מפשע, אני רוצה להאמין שאין פה אף אחד בבית הזה שילך וישתתף בהלוויה הזאת. לא שאני בטוח בכך לגמרי, אבל אני רוצה להאמין, ולא במקרה, כי אנחנו מבינים, שההלוויות הללו, יש בהן משום הזדהות או יש בהן משום הלל או כבוד לאותו רוצח שפל, שלא מגיע לו כבוד בשום צורה שהיא. ולכן, בעקבות הפסיקה האומללה של בג"ץ,

כזכור לכולכם, התקיימה אותה הלוויה באום אל-פחם. כמובן, כמו שאמרה המשטרה, כל ההתחייבויות של ראשי העיר, של חברי כנסת, של בני המשפחה של הרוצחים, כל ההתחייבויות הללו לא היו שוות אגורה אחת שחוקה. הציבור מאום אל-פחם,

נהר בהמוניו אל אותה הלוויה בזויה, שבה כיבדו את זכרם של אותם מחבלים ארורים. הינה, היום אנחנו כבר בפעם השנייה או השלישית מאז שככל הנראה, אני לא מוכן לקבל שאין קשר בין הדברים. אני בטוח שיש גם השראה בכך, ויש מודל של חקיינות. גם השב"כ כתב את זה שחור על גבי לבן, שכשיש הלוויה כזאת, עם אלפי משתתפים, שעושה כבוד לרוצחים שרצחו שוטרים על משמרתם בהר הבית, אין ספק שזה עלול לגרום לצעירים מוסתים נוספים, קיצוניים, ללכת בעקבותיהם של אותם מרצחים. למעשה, הצעת החוק הממשלתית שמונחת לפניכם מבקשת לעגן, הפעם באופן מפורש, את סמכות המשטרה לעיכוב מסירת הגופות של מי שביצעו או ביקשו לבצע מעשה טרור ונהרגו תוך ביצוע מעשה הטרור או הניסיון לבצעו, בנסיבות שבהן בשל אירוע הלוויה שלהם קיים חשש לביצוע מעשה טרור או פגיעה בחיי אדם, לרבות בשל הסתה. אני שוב חוזר ומדגיש: אותן הלוויות, ברור שהגעה אליהן והליכה אחר גופתו של אותו מחבל ארור מעוררות הסתברות וחשש גבוהים יותר לכך שגורמים קיצוניים או שעוברים תהליכי הקצנה יראו במודל הזה מודל לחיקוי,

הם רואים שהמחבל הקודם זכה ולכבוד והלל במותו, לאחר שביצע את המעשה הנורא. לפי הצעת החוק, תוקנה למפקד מחוז במשטרה סמכות מפורשת להורות על קביעת תנאים שללא מתן התחייבות להתקיימותם לא תתאפשר העברת גופת המפגע לקבורה, אם קיים בעיני מפקד המחוז יסוד סביר לחשד לכך שיתבצע מעשה טרור, תתרחש פגיעה בביטחון הנפש או יתפרסמו דברי תמיכה בטרור, והכול בזיקה ללוויה או לקבורה של המפגע, על מנת למנוע סכנה לשלום הציבור וביטחונו. אני שוב חוזר ומדגיש: אין שום כוונה להשאיר את הגופה בידי המשטרה או למנוע את קבורתה. יש פה כוונה ברורה למנוע מלהפוך את הלוויה של מחבל ארור לכר נוסף להסתה ולעידוד של אחרים לפעולות טרור או לשבח למעשה הנורא. אני חייב לומר ביושר בפני חברי הכנסת, שעדיין קיימות מחלוקות ביני ובין המשטרה לבין משרד המשפטים, ושהצעת החוק הממשלתית הזאת מתקדמת, למרות שהמחלוקות הללו טרם נפתרו לחלוטין. אני מקווה שאנחנו נצליח לשכנע את הוועדה בכנסת ללכת לכיוון שבאמת יסגור את הפרצות שבעיניי עדיין קיימות בהצעת החוק הזאת, ומעוררות חשש שעדיין ההלוויות עלולות לעודד מעשי טרור או שבח לטרור ואמירות מסיתות. למשל, ובזה אני מסיים, יש מחלוקת בשאלה אם די בחשש לקיומה של הסתה בלוויה, שכוללת האדרה של המפגע ואמירת דברים בשבחו, כדי לאפשר את עיכוב מסירת הגופה, אני שוב חוזר: עיכוב מסירת הגופה, עד להתחייבות של המשפחה והפקדת עירבון. לפי תפיסתי, למחבל אין שום זכות קנויה, לא בחוק ולא בלי חוק, להיקבר בטקס מכובד. שום פרשנות סבירה לא אמורה להביא לתוצאה שיש זכות קנויה למחבלים לקבל טקס קבורה מכובד.

אולי כן, להיקבר בטקס מכובד באור יום עם ריבוי משתתפים, ודאי לא. זה בדיוק תפקידה של המשטרה למנוע, ודאי בתקופה שיש חשש אמיתי שהלוויה וההסתה שהיא מגלמת גם תשודר באמצעי תקשורת, וגם תעודד אחרים, גם אם הם לא ישתתפו בהלוויה, ללכת בעקבות המחבל, שוב אני מזכיר: אנחנו בעידן של טרור יחידים, ולבצע מעשי טרור נפשעים. אני רוצה להודות גם לחברי הכנסת ענת ברקו ובצלאל סמוטריץ שנרתמו לנושא הזה, כי הוא התעכב,

חודשים ארוכים בשל המנגנון הממשלתי הארוך, והגישו גם הם הצעות חוק פרטיות בנושא הזה, שמסדירות את סמכויות המשטרה בכל הנוגע לעיכוב מסירת גופות מחבלים. ההצעות הפרטיות כבר עברו לפני כמה שבועות בקריאות הטרומיות. הממשלה כמובן תמכה בהן, תוך הכפפתן להצעת החוק הממשלתית שעליה נצביע, בעזרת השם,

לסיכום ולסיום, על מנת לאפשר למדינת ישראל להמשיך את המאבק בטרור, אנחנו חייבים בכנסת לתת כלים לכוחות הביטחון שיבטיחו את ההגנה על שלום הציבור וביטחונו, גם כשאנחנו מסתכלים על הטרור החדש ועל המאפיינים המאוד-ייחודיים שלו, בין היתר תופעות כמו לוויות שהופכות להיות כר להסתה או לכבוד או להלל ומודל לחקיינות לפיגועים נוספים. הינה, ראינו את זה. בעקבות לוויה עם אלפי משתתפים מתרחשים עוד אירועים ונתפסות עוד חוליות שבעצם רוצות ללכת בעקבות אותה חולייה שרצחה את השוטרים על הר הבית. לכן, נוכח הצורך החיוני של המשטרה בכלים הללו, אני מבקש את תמיכתה של הכנסת בהצעת החוק בקריאה הראשונה, ומבקש את העברתה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת סאלח סעד, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, ראשית, רק עכשיו נודע לי שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן נהייתה השבוע סבתא לתאומים, אז בשם כולנו אני רוצה לברך אותה על היותה סבתא.

היושב-ראש, תכתוב בפרוטוקול: מברוכ לחברת הכנסת. לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן על היותה סבתא לשני תאומים. גם אני אומר את זה כאן, ואז ירשמו את זה. מברוכ, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מברוכ. אני רוצה בהזדמנות זו לברך גם את אדוני השר לביטחון פנים, ואת כוחות הביטחון בכלל, על תפיסת אותה חוליה מאום אל-פחם שניסתה לעשות שוב פיגוע בהר הבית. מוריי ורבותיי, הר הבית, המרכז העולמי לשלום לפיוס, המרכז שאמור לסמל את האחדות בין העמים, מאמיני האלוהים, שוב אנשים רוצים להפוך אותו למרכז למוות, למרכז לשנאה וטוב עשו כוחות הביטחון ששמו את ידיהם על האנשים האלה. לצערי, עד היום כוחות הביטחון טרם הרסו את הבתים של אותם מחבלים קודמים שעשו את הפיגועים בהר הבית. זה פתח לעידוד לאלה שירצו לעשות את הפיגוע הבא. אין שום ספק שעוד דבר שמסית לטובת העניין הזה, וזה הלוויות ההמוניות, כשכולם שטופי שנאה. נדמה לי שבראש המגנים אנחנו צריכים למצוא דווקא את חברי הכנסת הערבים, שצריכים לעמוד בראש ולומר: רבותיי, מי שעושה את זה פוגע ביחסי הסולידריות הפנימית של מדינת ישראל, ופוגע בראש ובראשונה באוכלוסייה הערבית. ברור לי לחלוטין שאם היה מישהו מהיישוב שלי או מישהו מהמגזר שלי שהיה עושה איזו פעולת טרור, היינו עומדים כולנו בראש המגנים. ולכן, אני מצפה גם בעניין הזה לגנות את הדברים האלה. הדברים האלה פוגעים בראש ובראשונה באוכלוסייה הערבית. ולכן אני קורא לכולם, גם עכשיו: תתמכו בהצעת החוק הזאת שהביאה פה הממשלה, תראו שכולנו מאוחדים נגד הטרור, ותראו שאף אחד מאיתנו לא צריך לתת פרס או לתת אפשרות לאחרים לעודד טרור.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה נוכחת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו נוכח, חבר הכנסת איל בן ראובן, מוותר, חברת הכנסת יעל גרמן, איננה נוכחת, חבר הכנסת מוסי רז,

חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, איננה נוכחת,

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אחלק את נאומי לשניים. החלק הראשון יתייחס לפנינים שנאמרו כאן על ידי שני חברי כנסת, חבר הכנסת אמסלם וחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. שני אלה, כמיטב המסורת, מתגוללים ומשמיצים, כהרגלם, יש לומר, את מערכת אכיפת החוק, את הפרקליטות, את המשטרה, את בתי המשפט, את מי לא. נשמעו כאן אמירות מאוד מאוד קשות: פוטש להפלת ראש הממשלה, הפיכה משטרתית, משטרה שמשתפת פעולה עם התקשורת, עוד ועוד דברי שטנה שאין להם בסיס. ואני מוסיף גם, גם אם יש טעויות, ויש טעויות, וכשלים,

וראויים לגינוי, ואני מגנה אותם בכל פה, ואמרתי את זה גם קודם, בקשר למה שנעשה אתמול, אין בסיס להתגוללות הזאת, אין בסיס לדברי השטנה האלה; אין בסיס להתבטאויות האלה. אדרבה, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר וחבר הכנסת אמסלם, אל תדברו, תעשו. לא שמעתי אתכם שולחים מכתב תלונה ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה, בבקשה שיחקור, שיבדוק.

זוהי לא דרככם, אינכם נוהגים בדרך נאותה. יותר קל לעלות לדוכן הזה, להתגולל על המשטרה, על מערכת אכיפת החוק, בדברי שטנה בוטים. אני חוזר על הסיומת שנאמרה פה לא אחת: תתביישו לכם. פשוט תתביישו. ודבר אחד, אדוני השר לביטחון הפנים, את מפריעה לי, חברת הכנסת ברקו. אני רוצה שהוא ישמע אותי. אני רוצה שהוא ישמע אותי. אתה תוסיף לי זמן. לא, לא, לא.

הוא לא חייב לשמוע אותך. הוא חייב לשמוע אותי.

אתה יכול לדבר, הוא ישמע,

אין הוספת זמן בנושא הזה. אדוני השר, הצעד הזה, תאמין לי, אין לה אלוהים. ענת, נו, זה לא מכובד. הוא מדבר אליו. אדוני השר, הצעד הזה היה מתבקש זה מכבר. גם בתפקידי הקודם נהגתי כך, ולא מסרתי גופות. ההלוויות האלה הופכות להלוויות המוניות, לדברי שטנה נגד מדינת ישראל, ושמות שמן במדורה. אותם צעירים שהיו רואים את הכבוד המפוקפק שלו זכו אותם רוצחים מתועבים, מה היו מצפים מהם? שיעשו מחר את אותו דבר. מחר בבוקר. לכן, הצעד הזה הוא מתבקש, ואני קורא לכם, אני לא צריך ללמד את מפקדי המחוזות, הם יודעים יפה את עבודתם. אפשר למסור את הגופות ב-02:00, לפנות בוקר, להודיע חצי שעה מראש, וככה צריך להיעשות, כדי שהן לא יהפכו להלוויות המוניות.

אדוני השר: הצעד הזה הוא צעד ראשון, מתבקש, אבל הוא אינו מספיק. אני קורא לך להוביל מהלך של שלילת הביטוח הלאומי, שלילת התושבות של אותם מחבלים מתועבים שהם תושבי ירושלים, ולהגלות את אותן משפחות אל מעבר לקו הירוק. הן אינן זכאיות להישאר ולקבל את כל התנאים שמקבלים תושבי מזרח ירושלים.

אני הוספתי לך זמן. תודה, אדוני. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, איננה נוכחת, עיסאווי פריג' איננו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי,

חבר הכנסת איציק שמולי, איננו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו נוכח, חברת הכנסת נורית קורן, איננה נוכחת, חברת הכנסת עליזה לביא, איננה נוכחת, חבר הכנסת אליעזר מנחם מוזס, איננו נוכח, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, איננה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, איננו נוכח, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, איננה נוכחת, מוותרת, חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, איננה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו נוכח, מוותר? מוותר, חברת הכנסת שרן השכל, מוותרת. חברת הכנסת ענת ברקו, שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, כנסת נכבדה, החוק למאבק בטרור והחוק הצודק כל כך שהציג כאן השר ארדן לגבי תקנות המשטרה, ובכלל אפשרות לבצע את עבודת המשטרה, שאחראית לסדר ציבורי גם בלוויות המוניות,

רק היום התבשרנו ששוב נעצרו אנשים, שמה לעשות? החקיינים לא נגמרים, והם רצו שוב לשחזר את "ההצלחה", במירכאות כפולות, את הרצח הנתעב של השוטרים שלנו, סתאוי ושנאן,

פיגוע נוסף בהר הבית. ומאיפה הם באו? מאותו מקום. ויכול להיות, אדוני היושב-ראש, שהם גם גויסו במהלך הלוויות ההמוניות שהיו שם. מה שמעניין, ואולי מישהו כאן פספס, שהכול שייך לאותו תאגיד טרור, חמולת ג'בארין, גם הרוצחים הללו שנתפסו, אלה שחברו לדאעש. אז מיקי, חברי, אתה רוצה לגרש לעזה? אתה רוצה לשלול תושבות? בוא אני אספר לך שאנשי חמאס, חברים בארגון, חברי הפרלמנט של החמאס, כולל סגן ראש ממשלת החמאס ששללו לו תושבות, ו-11 שנה זה חיכה, בג"ץ החליט שאי-אפשר לשלול להם תושבות, יש להם זכויות, אי-אפשר. אז מה אם הם אנשי חמאס? אז מה אם הם חברים בארגון טרור? צריך להתחשב בהם. הם תושבים, צריך לתת להם את הפלטפורמה כדי להרוג אותנו, לרצוח אותנו. זה הדבר הנורא.

מה יותר מובהק מאשר לשלול לאנשים שרוצים לרצוח אותנו ומצהירים על זה השכם והערב? זה לא קורה, לצערי הרב. כבוד השר ארדן, אם שמת לב, אחד מחמולת ג'בארין, או נער שהיה שותף לקשר הזה באום אל-פחם ולחבירה לדאעש, הוא קטין. חוזרים לסיפור הקטינים בטרור, מגייסים אותם, משתמשים בהם, ואחר כך מאשימים אותנו בפגיעה בקטינים. חברה שפוגעת בקטינים, ורק את זה צריך לחקור, מחנכת אותם לרצח וטרור. חייבים לעשות מעשה, והמעשה הוא שאנשים שחוברים לדאעש, אני חוזרת עכשיו מכנס של אבש"א בווינה ואני אמרתי להם: נכון שכשיש למישהו רק אזרחות אחת אתם לא יכולים לשלול, אבל מי שעשה בחירה ובחר להצטרף לח'ליפות האסלאמית, צריך פשוט להזדכות עליו. לא צריך לתת לו לחזור ולייבא ביבוא אישי את הגישות הקיצוניות הללו, ההרסניות הללו, שקוראות לרצח ולאלימות בשם האסלאם. האנשים הללו, אין לאפשר להם לחזור. צריך לשלול להם אזרחות. ועד היום, אדוני היושב-ראש, אני כבר מסיימת, אני רוצה לשתף אתכם:

בשארה, עד היום אני שולחת תזכורות לשר הפנים, עד היום לא נשללה אזרחותו של עזמי בשארה. מה צריך יותר מזה?

אז כל אנשי הפרלמנט של החמאס, צריך לשלול מהם תושבות.

לאלה שחוברים לדאעש צריך לשלול אזרחות ולא צריך לתת להם לחזור.

כשמתייחסים לאום אל-פחם באופן חריג כאל מושבה וחממת טרוריסטים, אפשר גם להבין למה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי, איננו נוכח, חברת הכנסת חנין זועבי, איננה נוכחת, חברת הכנסת לאה פדידה, מוותרת, חברת הכנסת נאוה בוקר, איננה נוכחת, חברת הכנסת רויטל סויד, איננה נוכחת, חבר הכנסת עפר שלח, איננו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, איננו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, מוותר.

הדוברים, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אחרון הדוברים. ויסכם השר, אם הוא רוצה. בבקשה, עד שלוש דקות. הסיכום יהיה ארוך? אני חושב שיש רוב, בבקשה, עד שלוש דקות.

היושב-ראש, מניעת קבורתו של אדם היא מעשה בזוי. כל הדתות המונותיאיסטיות לפחות, גם התרבות היוונית העתיקה והתרבויות השמיות והתרבות המצרית, התרבויות של אגן הים התיכון,

בצורה חד-משמעית מגדירות את קבורת המת כמצווה, ואת מניעת קבורת המת כמעשה נבלה. ביהדות, כבוד היושב-ראש, למי שאכפת לו יהדות בכלל, אבל כשמדובר בפלסטינים, אפשר למחוק את היהדות גם, בתנ"ך כתוב, שכבוד השר ישמע: "וכי יהיה באיש חטא משפט מוֶת", כלומר, אדם שנגזר עליו דין מוות, "והומת ותלית אֹתו על עץ, לא תלין נִבְלָתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא". אסור שאדם שהוצא להורג ונתלה על עץ, אסור שיישאר לילה אחד על העץ. צריך לקבור אותו באותו היום. אל תדאג, אנחנו לא נשאיר אותם על העץ. ככה כתוב בספר דברים, למי שמעניין אותו העניין הזה.

אני יוצא בעניין הזה להגנתה של היהדות, ואתם מוציאים שם רע ליהדות. כאשר יש ערכים שהם נכונים: צריך לאפשר קבורתו של אדם גם אם נגזר עליו במשפט גזר דין מוות, כלומר עבר עבירה שדינה מוות, צריך לאפשר את קבורתו באותו יום. החיילים בעזה, שלנו, הם לא גופות, החיילים בעזה? ביקשת את הגופות של החיילים בעזה?

קבורתו. (חוזר על המשפט בערבית.) בתרבות היוונית העתיקה, מי שיודע ספר יודע את סיפורה של אנטיגונה ואת מאבקה

המעשה,

לא האבירי, האמוציונלי, החזק. כשהיא מדברת על קבורת המת,

הצדק האלוהי כצדק טבעי, מניעת קבורת המת על ידי המלך, אפילו על פי חוק זה אסור.

קבורת המת במחזה הזה גוברת על החוק של המלך, גם אם קוראים לו גלעד ארדן.

יסכם את הדיון השר גלעד ארדן, בבקשה, אדוני. חבריי חברי הכנסת, בפעם המי יודע כמה, ליבי-ליבי עם אזרחי ישראל הערבים שחברי כנסת כמו ג'מאל זחאלקה מתיימרים לייצג אותם, אבל לצערי הרב מה שהם עושים זה רק להעמיק קיטוב ושנאה והסתה בין כלל האוכלוסיות במדינת ישראל. אמרתי פה עשרות פעמים, אולי יותר מכך, שרוב-רובם של אזרחי ישראל הערבים, רוב מכריע, הם אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, שרוצים חיים טובים ביחד כאן, במדינת ישראל. לצערי הרב, פעם אחר פעם, חברי כנסת כמו ג'מאל זחאלקה, במקום להבין מה האינטרס, כפי שאמר חברי חבר הכנסת יהודה גליק, מה האינטרס של האזרחים שהוא אמור לייצג, שהם לא רוצים שייראה כאילו מה שמדאיג אותם זה מה יקרה עם המחבל הארור שרצח חפים מפשע, הם רוצים לראות שמה שמדאיג את הבית הזה, זה איך מונעים את הפיגוע הבא, איך מונעים עוד רצח של חפים מפשע, שמוביל לעוד ועוד מעגל של שנאה. למה אתה משקר, חבר הכנסת זחאלקה? למה אתה מציג את הצעת החוק הזאת לא כפי שהיא? האם אנחנו אמרנו שמישהו רוצה להחזיק את הגופות לעולמי עד? האם הצעת החוק הזאת מדברת על מניעת קבורתו של אותו מחבל ארור? יש לי דעות איך צריך לקבור מחבלים ארורים כאלה. הן כנראה באמת לא מתיישבות עם הנושא החוקתי ועם מה שהיועץ המשפטי לממשלה מאפשר. אבל מה שמונח כאן על שולחן הכנסת זה לא מניעת קבורתם של אותם מחבלים ארורים, זה מניעת ההסתה בהלוויה של אותם מחבלים ארורים, איך נותנים כלים בידי גורמי הביטחון, בידי המשטרה,

צה"ל, למנוע הקצנה ולמנוע מאותה הלוויה להיראות בצורה כזאת, שאולי תגרום לצעירים נוספים, לצערנו באווירה הנוכחית ובעידן הרשתות החברתיות וההשראה וההסתה וטרור היחידים, שהיא תמנע מהם ללכת בעקבות אותו מחבל ארור. ולכן, חברותיי וחבריי, אני שוב קורא לכולכם.

ושמעתי את ניצב בדימוס מיקי לוי, כמפקד מחוז ירושלים לשעבר, והוא צודק. זאת בדיוק הסמכות שנשללה ממפקדי המחוזות באותה החלטה מוטעית של בית המשפט העליון, לצערי. עד אז הכול עבד בסדר. בית המשפט העליון פה טעה בהחלטה הזאת. דרך אגב, טוב עשתה נשיאת בית המשפט העליון בבג"ץ השני, שטעה גם הוא בהחלטה לגבי החזקת גופות מחבלי חמאס כאפשרות להשתמש בהם לעסקת החזרת חיילינו ואזרחינו בעתיד, שקבעה הרכב מורחב והקפיאה בעצם את הביצוע של ההחלטה השנייה.

יכול להיות שאם היינו מבקשים דיון נוסף, יכול להיות שגם פה היו מקיימים דיון נוסף, אבל זה כבר מאחורינו, כי עבר הזמן.

האפשרות היחידה היא לתקן את הפסיקה השגויה הזאת על ידי הסמכת המשטרה באותה סמכות שהייתה לה ושהיא נהגה לפיה שנים רבות. זה מה שמבוקש פה, בחוק הזה. כולכם יכולים לנסות להיזכר שבירושלים זה עבד טוב מאוד תחת מפקדי המחוזות. ברגע שבג"ץ טעה ומנע את הסמכות מהמשטרה, אף אחד, כולל ראש עיריית אום אל-פחם או אחרים, ככל שהם באמת התכוונו לעמוד בהתחייבות,

כי ההמונים, לצערנו, נהרו לאותה הלוויה בזויה.

מאז אנחנו רואים שזה יוצר השראה אצל עוד ועוד חוליות של מחבלים ללכת בעקבות אותם מפגעים רצחניים שרצחו את שוטרינו על הר בית. ולכן, אני שמח שחלקים נכבדים מסיעות הבית מבינים את חשיבות הצעת החוק הזאת ולא עושים פה שיקולים של קואליציה או אופוזיציה, ואני שוב מבקש מכולכם לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעביר אותה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה,

לי: ועדת החוקה, חוק ומשפט. אבל אני מייצג את הממשלה, ואני אומר מה הממשלה מבקשת, וזאת עמדת הממשלה. אין בעיה. מבחינתנו, אין בעיה. אני אומר לך מה, הצעות החוק הפרטיות נמצאות בוועדת הפנים והגנת הסביבה. השאיפה היא למזג אותן בהמשך, וזו עמדת הממשלה. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ועדת החוקה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3),

בעד, 57, נגד, 11, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת החוקה.

אז יש עוד הצעה, לוועדת איכות הסביבה?

חוקה. לכן, אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת, שתחליט לאיזו ועדה להעביר את הנושא. אנחנו עוברים להצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר הפנים חבר הכנסת משולם נהרי,

אדוני היושב בראש, אני מודיע על סגירת רשימת הדוברים. אני סוגר את הרשימה. חבריי חברי הכנסת, ביום כ"ב באלול התשע"ז, 13 בספטמבר 2017, התקבל בבית המשפט העליון פסק דין בבג"ץ אבו ערפה, אשר דן בביטול רישיון לישיבת קבע של ארבעה תושבי מזרח ירושלים שנבחרו להיות חברי פרלמנט ברשות הפלסטינית מטעם ארגון החמאס, ושר הפנים ביטל את תושבותם בשל הפרת אמונים. בית המשפט העליון,

קבע כי אף שמוקנית לשר הפנים סמכות כללית לביטול רישיון ישיבה בישראל, הרי שאם שר הפנים מעוניין לבטל רישיון לישיבת קבע בנסיבות אותו בג"ץ, כלומר ביטול רישיון לישיבת קבע של תושב מזרח ירושלים בשל הפרת אמונים למדינת ישראל, נדרשת לכך הסמכה מפורשת ומפורטת בחקיקה. לפיכך מוצע, לשם הבהירות ובהתאם לפסק הדין בבג"ץ האמור, להוסיף לחוק את סעיף 11א בנוסח המוצע, ולעגן בו בצורה ברורה ומפורטת את סמכות שר הפנים לבטל כל רישיון לישיבת קבע, וזאת בהמשך לסמכותו הכללית של שר הפנים לביטול רישיון ישיבה בישראל הקיימת כיום בחוק הכניסה לישראל. התיקון המוצע מסדיר שלושה מצבים שבהם יוכל שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע: הפרת אמונים למדינת ישראל, עשיית מעשה פלילי המסכן את שלום הציבור או את ביטחונו וקבלת רישיון על יסוד פרטים כוזבים. התיקון המוצע מבחין בין מהגר שהגיע לישראל וקיבל בה מעמד לבין מי שהמציאות בעניינו מורכבת יותר, כגון תושב מזרח ירושלים, החי בה שנים רבות ובידו רישיון לישיבת קבע. בכל הנוגע לביטול רישיון לישיבת קבע בשל מעשה המהווה הפרת אמונים למדינת ישראל, מוצע כי ביטול יתאפשר בשל מעשה טרור, סיוע או שידול למעשה טרור, נטילת חלק פעיל בארגון טרור וכן בגידה או ריגול חמור. התיקון המוצע יאפשר לשקול מחדש את שאלת ביטול התושבות שנעשה לארבעת חברי הפרלמנט הפלסטיני אשר הגישו את הבג"ץ המוזכר לעיל, לארבעת חברי חוליית סילואן ולארבעה מחבלים אשר ביצעו פיגועי טרור בגל הטרור שפקד את ישראל בחודש אוקטובר 2015, וכן לכל תושב קבע אשר יפר אמונים למדינת ישראל. ההליך לביטול רישיון לישיבת קבע יתקיים לפני שר הפנים או מי שהשר הסמיך לכך, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך, לפי העניין, וזאת בדומה למקובל במדינות שונות בעולם, דוגמת בריטניה ואוסטרליה. החלטה זו נתונה לביקורת שיפוטית לפני בית הדין לעררים. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת איל בן ראובן, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת רויטל סויד, מוותרת, חבר הכנסת עפר שלח, איננו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני כאן.

איננה נוכחת. אני כאן. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, מוותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת מירב בן ארי, היא כאן והיא מוותרת.

בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אני לא צריך להאריך לגבי עצם החוק, אנחנו תומכים בו, אבל אני רוצה להעלות פה נושא. אנחנו נמצאים עכשיו 30 יום קודם החג, ומדי שנה בשנה יש מנהג לתת לעניים קמחא דפסחא, ובעוד שבועיים אנחנו נראה את התורים הארוכים בחלוקה אצל העמותות השונות לקראת חג הפסח. לצערנו, אלפי ורבבות יהודים, אין להם לעשות את הפסח, נראה אותם אצל כל הארגונים, אצל הרב גרוסמן, אצל חסדי נעמי, אצל יד אליעזר, אהבת חסד ועוד עמותות רבות וחשובות מאוד. אבל השנה, לעומת השנה הקודמת, שאחרי מאבק גדול מאוד המדינה הקציבה 20 מיליון שקל, שזה בערך 8 שקלים לחבילה, שהיא מינימום 150 שקל מצד העמותה, הפעם אפילו זה לא אושר, וזה למרות שבכל שנה הסיפור הזה חוזר על עצמו, ובתקציב אין לקמחא דפסחא. המדינה מקציבה כסף לכל הצרכים, לתרבות, לספורט ולכל מיני דברים כאלה. מגיע קמחא דפסחא, בתר עניא אזלא עניותא, אחרי העניים הולכת העניות. בשנה שעברה עשה מאמץ השר חיים כץ, התווכח עם האוצר, וביחד הם הביאו 18 מיליון שקלים, וזה עלה עד 20, וזה היה ממש טיפה מן הים.

אדוני היושב-ראש, בוועדה לפניות הציבור קיימנו דיונים גם השנה, ונציג משרד הרווחה הבטיח שגם השנה יועברו 18 מיליון שקלים עבור הנזקקים. זה לא הרבה כסף, זה בסך הכול כמה שקלים לכל סל,

מה שקרה עכשיו וגרם לי לעלות פה ולדבר מעל במה זו, שהשנה השר לא הוסיף את הסעיף הריק הזה של קמחא דפסחא, ואין תקציב. כל הפקידים שעוסקים בזה אומרים מפורשות שלא יהיה השנה סיוע לקמחא דפסחא. הייתם צריכים לשבת בוועדה ולשמוע את הזעקה של מנהלי העמותות, שמכתתים רגליהם בכל העולם וכל השנה העול מוטל על כתפיהם, והמדינה, באמצעות רשויות הרווחה, שולחת את הנזקקים לקבל סיוע מהעמותות, אותן עובדות סוציאליות, שאין להן שום תקציב לעזור לעניים, שולחות אותם אל העמותות. אבל כשאלה מבקשים סיוע של 8 שקלים לסל לרכישת מזון לחג, הם נתקלים בחומה בצורה. זאת קטסטרופה, זאת אכזריות וזאת בושה. מדינה שלא מסוגלת לעזור לאזרחים בערב חג, לאנשים מעוטי יכולת שמשרד הרווחה שולח אליהן, אין להם מה לעשות בחג. אנחנו נשב בליל הסדר ונגיד: כל דכפין ייתי ויצרך, כל דצריך ייתי ויאכל, ואנחנו לא עושים את זה. אני קורא לשר כץ: אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול לזרוק את זה על האוצר. ולשר כחלון אני אומר: אתה לא יכול לזרוק את זה על השר כץ. שניכם אחראים שהעמותות יקבלו לפחות את 20 מיליון השקלים שקיבלו בשנה שעברה לקמחא דפסחא.

אתם לא תוכלו להגיד בליל הסדר: כל דצריך ייתי ויפסח.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן, איננה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, יהודה גליק מוותר, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו נוכח. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

עד שלוש דקות.

לפועל, הוא גם מייצג את הפרקליטות, הוא התובע, והוא המבצע את העונש של גירוש מירושלים המזרחית.

מתווסף לשורה ארוכה של מעשים ושל פעולות שהממשלה נוקטת כדי לדלל את מספר התושבים בירושלים המזרחית על ידי נקיטת צעדים, של אנשים שמרכז חייהם כביכול לא בירושלים, אלה שיצאו לחו"ל יותר מחמש שנים, מניעת איחוד משפחות, טענה שלא גרים בירושלים, הוצאת חלק מהשכונות מחוץ לעיר כל מיני דרכים, העיקר לשמר את האיזון הדמוגרפי הקדוש, שבו מספר התושבים בירושלים המזרחית, כפי שהצהיר בזמנו טדי קולק, לא יעלה על 28%. היום יש 35%, אז רוצים לגרש. שר הפנים במעמד של שופט: הוא המחליט אם יש הפרת אמונים, הוא המחליט אם מישהו עשה מעשה שיש בו תמיכה בטרור או פעולה זו או אחרת שנחשבת להפרת אמונים. לא מישהו שהורשע אפילו. אפילו לא מישהו שהורשע. אנחנו מתנגדים לחוק הזה. אנחנו חושבים שהחוק הזה מנוגד לחוק הבין-לאומי. בירושלים המזרחית אנחנו לא מכירים בחוק הישראלי. החוק הישראלי לא תקף. מה שתקף הוא החוק הבין-לאומי, והחוק הבין-לאומי אוסר גירוש תושבים משטחים כבושים.

העבריין כאן הוא ממשלת ישראל, שמביאה חוק שמתגרה בחוק הבין-לאומי, מפר אותו בצורה בוטה וקובע הסדרים שיביאו בסופו של דבר למניעת הסדר שלום ותרומה לשפיכות דמים. זה חוק מסוכן. זה חוק שאחת המטרות שלו זה למנוע מאנשים בירושלים המזרחית כל פעילות פוליטית, כי חרב הגירוש תונח על צווארו של כל מי שירים ראש בירושלים המזרחית. זה חוק של דיכוי, חוק של גירוש, חוק של עבריינים המפירים את החוק הבין-לאומי בצורה סיטונאית.

תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר-לב. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. יסכם את הדיון סגן השר. סגן השר, אתה רוצה לסכם את הדיון בסוף?

כן, כן. בבקשה, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש שלושה תנאים שבהם על פי החוק הזה שר הפנים יכול ליטול את תושבותו של אזרח, של תושב, של מי שקיבל תעודת תושב: האפשרות הראשונה, אם אותו בן אדם קיבל תושב על סמך פרטים כוזבים,

הוא שיקר. ואני חושב שזה ברור מאליו שמי ששיקר ועל סמך זה קיבל תעודת תושב, חובתו של שר הפנים לשלול ממנו את האזרחות. הסיבה השנייה היא שאותו תושב, איך זה כתוב בהצעה? "שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור וביטחונו". כמובן, אנחנו בעד שלום הציבור וביטחונו. בן אדם שקיבל תושבות, להבנתי זה גם בן אדם שהוא פחות מעשר שנים והתושבות שלו היא פחות מעשר שנים, לכן למשל הדרוזים ברמת הגולן, זה לא תקף לגביהם, אם הוא מסכן את ביטחון הציבור, אז בוודאי שראוי לשלול ממנו את התושבות. והסעיף השלישי, שזה הסעיף הבעייתי, אומר: אותו תושב הפר אמונים למדינת ישראל.

הפרת אמונים למדינת ישראל בהצעת החוק הזאת זה לא מספיק מוגדר, ולכן יש היסוס, גם לי יש היסוס האם להצביע בעד או נגד החוק הזה. כי מה זו הפרת אמונים למדינת ישראל? כל אחד יכול להגדיר את זה בצורה אחרת.

אני חושב שמי שמפר אמונים למדינת ישראל לא צריך להיות תושב, אבל יכול לבוא מישהו ולומר: מישהו שלא עמד דום או לא שר את התקווה בזמן שההמנון של מדינת ישראל הושר, הוא מפר אמונים למדינת ישראל. ולכן, יש כאן דילמה. אני אשתדל ללכת עכשיו לקולא, ואולי מישהו יכול לומר: לתמימות מסוימת, ולומר שאני אצביע בעד הצעת החוק הזאת, בגלל שני הסעיפים הראשונים. לגבי הסעיף השלישי, כאשר הצעת החוק הזאת תגיע לדיונים בוועדה, לפני הקריאה השנייה והשלישית, אני אעמוד על כך שהפרת אמונים למדינת ישראל תוגדר בצורה באמת, איך אני אומר את זה? בצורה פלורליסטית, בצורה דמוקרטית. מהודקת.

תודה, חבר הכנסת יוסי יונה. בצורה מהודקת. ועל זה יהיה הדיון. אם לא, כמובן שאני אתנגד להצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

עד שלוש דקות.

תודה, אדוני היושב-ראש. חברים וחברות, כבוד השר, שמאזין לאוזניות, וסגן השר, אתה יודע מה, ניגשתי אליך,

ניגשתי אליך לברר כמה דברים ודיברתי עם החברים. אנחנו הפכנו להיות, המקום הזה הפך להיות תיאטרון של ליצנים, ממש תיאטרון של ליצנים. ממש. נכון, אתם מחייבים אותנו לתיאטרון של ליצנים. אתה עומד כאן ואומר: הצעת חוק, בהצגת הצעת החוק בלבלת את כולם ולא אמרת דברים מדויקים. במקרה עכשיו חבר הכנסת זחאלקה ניגש. אני רואה בסעיף (א)(2)

"בעת ביצוע המעשה טרם חלפו עשר שנים מהמועד שבו קיבל את הרישיון". ואתה בא ואומר,

שאתה רוצה לשלול לו. מי שאתה רוצה לשלול לו. זה חוק צחוק, אתם, אני אענה לך. זה תנאי אחד משלושה. זה תנאי אחד משלושה.

תקשיבו, חברים: ברגע שהמילה "גירוש" הפכה להיות קלה, להגיד אותה, אז אתם מתחילים לפנטז על כל מיני רעיונות לגירוש. תושב קבע, אני לתומי בהתחלה חשבתי ש-300,000 איש במזרח ירושלים, יש סמכות לשר לקבוע מחר. לא הסברת את זה. תסביר את זה, שאנשים יבינו. הרי החוק הזה לא ישים. זה חוק צחוק מהעבודה. אתם מנסים, אתם מנסים למצוא סיבות וכל מיני בשביל שהגירוש יהיה חלק מהתפיסה הפוליטית הפסולה שלכם. זה חוק אנטי-דמוקרטי, לא ישים, לא בגיץ, אין לו שום סיכוי ואין שום זכות. אז לפחות, כשאתם מביאים חוקים לכאן, תביאו חוקים שאפשר לחשוב עליהם, לא חוקים של ליצנים, לא חוקים של רק להוסיף לנו: אנחנו המגרשים, הבאנו עוד הצעה מבית הספר לגירוש שלנו לגירוש תושבי קבע. אדוני היושב-ראש, אתם, מצעד האיוולת שלכם עוד לא נגמר ואנחנו לא רואים סוף, כי אתם ממשיכים באותו מסלול.

תודה רבה. יסכם את הדיון סגן השר משולם נהרי.

אדוני היושב בראש, חבר הכנסת עיסאווי, לא, הוא אמר את שלו וזהו. הוא לא צריך לשמוע. הוא גם מלכתחילה לא רצה לשמוע.

אתה לא חייב, לצערי, מה שעשית פה זה מצג שווא.

אני אומר לך: מפני שאתה יוצר אווירה כאילו שעכשיו הולכים לגרש את כולם, 300,000 בסכנת גירוש. תקרא את סעיף (3) לצופים. אני אקרא הכול. תקרא אותו, זה מה שאני מבקש. אני אקרא משהו כדי שכולם יבינו אותו, ותבין אותו גם אתה, ואם יש לך שאלות אחר כך, אני מוכן לענות לך.

אבל האווירה הזאת, התמונה הזאת, המצג הזה כאילו שעכשיו החוק הזה בא לעשות גירוש המוני ו-300,000 בסכנה, זה שקר וכזב. אם היית מקשיב לתחילת דבריי היית מבין שמדובר בכמה מקרים שהיו, מקרים שהיו קשים, והשר קיבל החלטה לבטל, ובא בית המשפט ואמר: יש בעיה עם הסמכות הזאת, בוא תבהיר אותה, בוא תעשה קריטריונים יותר ברורים. אי-אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. ואלה כל המקרים שהיו. תקרא את סעיף (3) תקשיב. אני מבקש ממך. לשם הבהרה, תקרא את סעיף (3). תקרא, אני מבקש ממך. תן לי לקרוא לך. מה אתה רוצה? כשאתה תהיה מורה ואני בכיתה, תגיד לתלמיד מה לקרוא. עכשיו אני רוצה להגיד לך את מה שאני רוצה, שתבין, כדי שתצא מהקיבעון הזה ומהמחשבה הזאת שיש פה משהו, סיבה לגרש ולשלול מאנשים את הזכויות שלהם. יש פה משהו שאנחנו מתמודדים איתו וחייבים להתמודד איתו. יש פה עניין של הפרת אמונים ויש פה פגיעה בביטחון המדינה. גם אתה רוצה לחיות בשקט ובשלווה, ואתה רואה שהכול נעשה במידה ובמשורה. לא רצים לעשות דברים. סעיף (3). "התיקון המוצע מבחין בין מהגר, שהגיע לישראל וקיבל בה מעמד, לבין מי שהמציאות בעניינו מורכבת יותר, כגון תושב מזרח ירושלים החי בה שנים רבות ובידו רישיון לישיבת קבע." יש פה שני סוגים:

אמרתי לך שאתה תשמע דברים. אני קורא פה, תסתכל בהתחלה. אם היית מעיין בדברים מתחילתם לא היה לך מקום לטעות באמצעם. "התיקון המוצע מבחין בין מהגר, שהגיע לישראל וקיבל בה מעמד" זה לא כתוב, מאיפה אתה, איפה? תסתכל בהתחלה. בהתחלה, דחילק. בלהט הדברים דילגת על קטנים שלמים, שהם העיקר. העיקר חסר מהספר אצלך. "התיקון המוצע מבחין בין מהגר, שהגיע לישראל וקיבל בה מעמד, לבין מי שהמציאות בעניינו מורכבת יותר, כגון תושב מזרח ירושלים החי בה שנים רבות ובידו רישיון לישיבת קבע. בכל הנוגע למהגר שקיבל רישיון לישיבת קבע, מוצע כי שר הפנים יוכל לבטל את הרישיון בשל רכישתו על יסוד פרטים כוזבים, בשל סיכון לשלום הציבור או לביטחונו (אם מדובר בבגיר וטרם חלפו עשר שנים מהמועד שבו קיבל את הרישיון) ובשל הפרת אמונים למדינת ישראל. בכל הנוגע לתושב קבע שהמציאות בעניינו מורכבת יותר, דוגמת תושב מזרח ירושלים, מוצע כי תהיה לשר הפנים סמכות לביטול הרישיון רק בשל הפרת אמונים או אם הרישיון ניתן על יסוד פרטים כוזבים." אני רוצה להגיד לך עוד פסקה חשובה מאוד לגבי תושב מזרח ירושלים: מוצע להקנות לשר הפנים סמכות לתת "מעמד חלופי למי שתושבותו בטלה" 15 שניות, "בעילה של סיכון שלום הציבור או ביטחונו" נא לא להפריע לסגן השר. "או בעילה של הפרת אמונים למדינת ישראל" עכשיו תקשיב היטב היטב "אם נוכח כי לאחר הביטול ייוותר אותו אדם בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ לישראל, בלא אפשרות לרכישת זכות לישיבת קבע מחוץ לישראל או בלא אזרחות" לתת לו זכויות, תודה רבה. לעגן לו את הזכויות ולא להשאיר אותו תלוי ועומד.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31) (ביטול רישיון לישיבת קבע), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. נא להצביע, חברי הכנסת.

התשע"ח 2018, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד 52, נגד, 11, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותעבור להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 17) (מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צבא הגנה לישראל), התשע"ח 2018,

של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאל. חברת הכנסת שולי מועלם-רפאל תנמק.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, שם המשפחה שלי הוא מועלם-רפאלי. רפאלי.

תודה. אנחנו נבוא להכשיל אותך כמיטב יכולתנו. מצוין. אני מקווה שלא תצליחו. כל התכונות המבחילות שמייחס העולם האנטישמי ליהודים מתקיימות במנהיגי מדינת ישראל: תרמית, הונאה, רצח ילדים ובצע כסף,

חיילי צה"ל מצטיירים, אני סוגר את הרשימה. כרוצחים חסרי לב, חסרי מצפון, חסרי דעה. חבריי, הכירו את פרופ' נורית פלד-אלחנן, שהייתה חברת הוועד המנהל של ארגון שוברים שתיקה. שני הציטוטים האלה נלקחו מדבריה במהלך הפגנה לציון שנה למבצע עופרת יצוקה, ואלה הם רק מעטים מהגיגיה הנוראיים,

תרמית,

רצח ילדים, בצע כסף, כל זה אנחנו, מנהיגי מדינת ישראל. והינה עוד אחד, אחרון. היא אמרה שביום הנכבה בכוונתה להתאבל: על הדם המותר, על ההרג המבורך, על הסיפור הציוני השקרי שעליו חונכתי, ועל הסיפור הפלסטיני הדרוס שאסור לבטא. פרופ' נורית פלד-אלחנן, שיש צדקנים ויפי נפש שיגידו שהיא לא מייצגת את ארגון שוברים שתיקה, אז הינה כמה ציטוטים מכמה עדויות של שוברים שתיקה:

זה היה נורא קשה, היו לי חודשים נורא קשים, אני לא יכול יותר לשתף פעולה עם ההתעמרות הזאת באוכלוסייה הפלסטינית בשביל איזושהי פנטזיה אנכרוניסטית של ממלכה יהודית ביהודה ושומרון.

אבל זו בדיוק הנקודה,

שאם החיילים היו מדברים כאן, לא היה מישהו שהיה מסרב לשמוע אותם.

העניין הוא ששוברים שתיקה וכל הארגונים כדוגמתם מוציאים את דיבתם של חיילי צה"ל רעה ברחבי העולם כולו. את צבועה. אבל את לא רוצה שהם ידברו בארץ.

המטרה שלהם היא לא כמו שמצטט שוב ושוב חברי דב חנין, שאור השמש יחטא והמנורה תאיר.

המטרה שלהם היא לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל לפגוע בחיילי צה"ל ובקציני צה"ל, מי ישמע, איזה ארגון את נלחמת עליו. ולנסות כמובן להציג את זה כאילו המטרה היא טובת המדינה. מי שבא לתקן, מי שבא לתקן עולם, מי שבא לתקן עולם במלכות שדי, עושה את זה כאן, בתוך מדינת ישראל.

מותר לבקר את הצבא, מותר לבקר את מערכת המשפט, מותר לבקר את הכנסת, מותר לבקר את הממשלה, אבל מי שחותר תחת קיומה של מדינת ישראל, מי שרוצה לפגוע ומוציא את דיבתם של חיילי וקציני צה"ל רעה, עד מציאות שבה הם נרדפים ומוגשות נגדם תלונות בבתי דין בין-לאומיים, לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו ולהגיד: בסך הכול מה שאני רוצה זה להביא בפני החבר'ה הצעירים את עמדותיי. מי שמבקש לתקן את צה"ל, יתכבד ויעשה את זה בתוך מדינת ישראל. גם את המשפחות השכולות את רוצה להשתיק? בתוך מדינת ישראל. על מי את צוחקת בעיניים?

חברתי מיכל רוזין, גם משפחות שכולות יכולות לבקר את צה"ל. וגם אני, בידוע, כשיש לי ביקורת אני אומרת אותה, כולל על צה"ל. אבל הניסיון הנואל, הניסיון הנואל לייחס לצה"ל, כמו שפתחתי פה, רצח ילדים, הניסיון הנואֵל לייחס לחיילי צה"ל, שהם חסרי, נואׇל. נואׇל, סליחה ותודה. הניסיון לייחס לחיילי וקציני צה"ל, כאילו מה שמניע אותם זה תאוות רצח של ילדים פלסטינים, זה לא בבית ספרנו, לא בבית ספרנו המטפורי, במדינת ישראל, ולא בבית ספרנו האמיתי. רק המעשי. רק המעשי. 500 ילדים רצחתם בעזה. ברור. ברור, חבר הכנסת זחאלקה. מי רצח אותם? מי הפציץ? מי הרג?

תודה רבה, חבר הכנסת. אנחנו, בניגוד לחברים הטרוריסטים שלך, לא מתפוצצים בקרב אוכלוסייה חיה. הורגים, רוצחים.

זה מה שאתם רוצים. אף אחד עוד לא שלח את הילד שלו עם חגורת נפץ, מעל. אף אחד עוד לא שלח את הילד שלו עם חגורת נפץ להתפוצץ בקרב אזרחים תמימים שבאו לשתות קפה בבית קפה. מהאוויר הפציצו אותם. זה מה שאתם עושים, תודה, חבר הכנסת. ובאלה אתם תומכים. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, תודה רבה. הטייסים שעומדים בצד ומפציצים. אני אפשרתי הערה אחת, שתיים. קוראים קפקא ומפציצים. בני תרבות. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, תודה רבה.

מטרתו, מטרתו של החוק, אולי תגידי איזה משפט שאין בו שקר? מטרתו של החוק היא למנוע כניסה של ארגונים שחותרים תחת קיומה של מדינת ישראל, פוגעים בחיילי וקציני צה"ל ופועלים נגד המטרות החינוך הממלכתי במדינת ישראל אל תוך מערכת החינוך. הצעת החוק מבקשת להקנות לשר החינוך, תתביישי לך.

תודה רבה, חברת הכנסת מיכל רוזין. אני לא אאפשר עכשיו לאף אחד להפריע. חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה. גם מהצד השמאלי שלי לא אאפשר לאף אחד להפריע עכשיו.

כל מי שיפריע, אני אקרא אותו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית ואוציא אותו החוצה. תודה רבה. תודה, אדוני. הצעת החוק, למה היא נשארת פה עם התנועות? אתה צריך להוציא אותה.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה צריך להוציא אותה.

חברת הכנסת נאוה בוקר.

ממש בושה. הצעת החוק מבקשת להקנות לשר החינוך, תמשיכי לצחוק. תמחקי את החיוך מעל הפרצוף, כמי שעומד בראש המערכת וככזה הנושא באחריות על תלמידי ישראל, את הסמכות לאסור על אישים וארגונים שאינם חלק ממערכת החינוך לקיים פעילות בתוך מוסד חינוכי כאשר אופי הפעילות הוא כזה החותר תחת מטרות החינוך או כזה הפועל לפגוע בחיילי צה"ל וקציניו. מערכת החינוך במדינת ישראל היא מערכת ששואפת להישגים, לציונים, להתקדמות בעולם הלימודי. היא אמונה גם על ערכים שנרכשים בה, איזה ערכים?

ערכים של כבוד לאדם, ערכים של סובלנות, ערכים של זהות יהודית.

מדינת הלאום של העם היהודי, וזה מה שמלמדים בתוך מערכת החינוך. יהודית ודמוקרטית.

זאת מדינת הלאום של העם היהודי. מי שלא בטוח שזאת המטרה שלו כאן, יתכבד ויחשוב מה הוא רוצה.

מי שרואה, חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה. אין לך ויכוח עם הצד הזה של המליאה. יש לנו ויכוח עם הצורה שבה אתם עושים את הדברים האלה.

חברת הכנסת נחמיאס ורבין, חברת הכנסת נחמיאס ורבין,

חברת הכנסת נחמיאס ורבין, ארגונים שגם את מתנגדת שיופיעו בפני התלמידים במדינת ישראל. ומה עם ארגונים שאני מתנגדת אבל אתם בעדם? אז אם הם חותרים תחת קיומה של מדינת ישראל ותחת מטרות החינוך, גם הם יפסיקו להיכנס למערכת.

גם הם יפסיקו להיכנס למערכת. תודה רבה.

חבר הכנסת מוסי, חבר הכנסת מוסי רז,

תודה רבה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת מוסי רז.

שרואה במדינת ישראל מדינה לא ציונית, זה לא יצליח לך. אפילו להבין משפט את לא מסוגלת. זאת מדינה יהודית ודמוקרטית.

הכנסת מוסי רז, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

וכל פעם שאתה לא תצליח להתמודד עם הטענות שלי,

המציאות היא שהארגונים האלה לא ייכנסו יותר למערכת החינוך, כי הם חותרים תחת קיומה של מדינת ישראל.

ומה שהם עושים, את חותרת נגד המדינה. חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה. תודה. חבר הכנסת רז, ברוך השם, אני נולדתי בארץ ואמשיך לגדול,

מזל שלא אתה קובע את זה, חבר הכנסת רז. חבר הכנסת מוסי רז, אתה בקריאה שנייה. אני לא רוצה לקרוא אותך פעם שלישית.

עמדותיך האנטי-ציוניות כבר ידועות ממזמן לכל באי הבית הזה. סוף-סוף גם אנחנו שוברים שתיקה, ושמים סוף לימים שבהם ארגונים שפוגעים בחיילי צה"ל ובמדינת ישראל, ייכנסו אל תוך מערכות החינוך. תודה רבה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר.

ישראל, למה?

סדרנים, נא להשיב את, חבר הכנסת סאלח סעד, מוותר, חבר הכנסת חיים ילין, איננו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, איננה נוכחת. מירב בן ארי, בבקשה. עד שלוש דקות. לא, תודה רבה.

בלי הפסקה. בלי הפסקה. בלי הפסקה. שולי, חברת הכנסת רפאלי, נא לשבת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני ברשימה. אדוני השר, כנסת נכבדה, שוב אנחנו רואים את חברי הכנסת ממרצ יוצאים חוצץ נגד חברי הכנסת מהקואליציה, ואפילו מהאופוזיציה, ורק כדי להגן על הארגון שכל כך חשוב לו להגן בעצם על מדינת ישראל. בעצם חיילי צה"ל שנמצאים בשוברים שתיקה, בעצם אכפת להם מהמדינה, ולכן הם הולכים בחו"ל ו"שורפים" אותה בכל מקום אפשרי. באים ואומרים: הינה, אנחנו הרעלנו בארות. מי מספר שהרעילו בארות? ואתם, במקום לחשוב שנייה ולהגיד: רגע, אולי הם קצת משקרים? דין יששכרוף הוא שקרן. שקרן. ובמקום לבוא, לא, עמר.

תפסיקו לחשוב שלנו, סליחה, אנחנו יודעים לבקר,

ואנחנו מבקרים את צה"ל ואת מוסדות המדינה. חברת הכנסת מיכל רוזין, תשמרי על הקול שלך, את צריכה לעלות לדבר עוד מעט. תודה.

את באה אלינו ומשליכה, כל הזמן, בכל ועדת כנסת, עומדים כמו חזית ומגינים על ארגון שהוא ארגון שקרני, אנטישמי, שהולך ומפיץ את דיבת צה"ל בכל העולם, וחבל מאוד. ועוד מי נותן לכם פה טיפים? זחאלקה וחנין זועבי, שעושים סימנים. מה ראית, נאוה בוקר? סימנים של המטוסים של צה"ל נוחתים מהאוויר על הצבא. ועם זה אתם משתפים פעולה. אני חייבת להגיד לך מילה, את מקשיבה לי? אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אני מקשיבה לו.

אני רוצה להגיד לך משהו אחד: הארגון הזה הולך באופן קבוע ומשמיץ את צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, בכל פינה אפשרית. תבואי לפה, תגני ותעשי מה שאת חושבת. אבל הינה, אני אומרת לך: החוק הזה הוא חוק מצוין, ושולי מועלם, חברתי, לבוא לרגע ולהאשים אותה באנטי-ציונות זו בדיחה, בדיחה קשה. ואני אגיד עוד משהו, את שומעת, חברת הכנסת שולי מועלם? וגם חבר הכנסת מרגי, יו"ר ועדת חינוך: לבתי הספר לא צריכים להיכנס ארגונים שיוצאים נגד מדינת ישראל. לא צריכים. באקדמיה, אתם רוצים, ננהל על זה דיון. בבית ספר, לא.

צריך לחנך לגיוס לצה"ל, לשירות לאומי, למלא את החובות האזרחיות. סליחה, גם מכינות. אני אומרת שחבר'ה שנמצאים בתוך בית ספר, לא צריך להכניס להם ארגונים. וגם המנהל, מילה אחת על מנהל תיכונט בתל אביב רם כהן, שמשתתף בעצמו באירועים של שוברים שתיקה וקורא לתלמידי בית הספר לסרבנות: בושה וחרפה. תודה רבה. חבר הכנסת יהודה גליק, עד שלוש דקות. בוא תרגיע את העניינים. קיבלת משימה. עד שלוש דקות. בוא נראה אם תצליח.

אדוני היושב-ראש, וואי, הטלת עליי משימה קשה. גברתי המזכירה, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חברות הכנסת, מכל המפלגות, כולל ממרצ, המתוקים והמתוקות, אני מציע לכולם לקחת קצת אוויר.

בינינו, העמותה הזאת,

עכשיו אני רוצה להגיד לך מיכל רוזין, יקירתי, ואני מאוד מכבד אותך, וגם לך,

זה אחד הפספוסים הכי גדולים של מדינת ישראל. צה"ל הוא לא מושלם. הוא לא מושלם. תתפלאו, גם אני חושב שצה"ל הוא לא מושלם. אילו הארגון הזה היה מבקר ביקורת עניינית והיה אומר: בואו נבחן את הדברים, הוא היה עושה שירות נפלא. במקום זה, הוא לוקח ומנצל, לפעמים דברים אמיתיים ולפעמים דברים שקריים, והוא מעוות ופוגע בצה"ל. הוא לא מקדם שום דבר. הוא יכול היה להיות גוף קונסטרוקטיבי, יכול היה לעבוד בשיתוף פעולה עם צה"ל, לעבוד עם שר הביטחון. שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון אמר לי: התחננתי לפניהם: בואו, תביאו לי את המקרים, אני אנתח אותם.

הם לא מעוניינים לשפר את צה"ל, הם מעוניינים לתקוף את צה"ל, והם מתחבאים מאחורי ארשת המוסר. זה הפספוס הכי גדול. הרי אילו העמותה הזאת הייתה מנצלת את דבריה ולוקחת ומביאה עדויות אמת והולכת ויושבת עם צה"ל והיו דנים ביחד ומשפרים, זה היה יכול להיות נפלא. אנחנו באמת הצבא הכי מוסרי, רוצים עוד יותר להשתפר.

אבל אם כל הסיפור זה שוברים שתיקה אז תכתבו: שוברים שתיקה. אני לא הזכרתי אף עמותה. אף עמותה לא תקבל ממני פרסומת חינם פה. אבל אם זה להחלטתו של שר החינוך, מחר בבוקר הוא יחליט שאתה או אני, הבאתי דוגמה, חבר הכנסת בר-לב. גם אתה יודע, כמפקד, היית רוצה שאם חיילים עשו משהו לא בסדר, שיתקנו את זה. אבל אם בכיסוי של שימוש במוסר: אנחנו רוצים שהצבא, במקום זה משתמשים בזה, כי הם מודים, הם מודים שהוא גוף שהוא אנטי-צה"ל. אז ריבון העולמים, למה להתחבא כאילו מה שמעניין אותך זה המוסר? למה לבוא ולהגיד: חשוב לנו המוסר? הרי זו רמאות. וזה כל כך חבל, כי באמת היה אפשר להקים גוף כזה,

אני משוכנע שאדם כמו האלוף איל בן ראובן היה רוצה לשתף פעולה עם הדברים האלה, שהצבא יהיה עוד יותר טוב, אבל במקום זה, הגוף הזה משמיץ את מדינת ישראל, ועכשיו הוא רוצה גם להיכנס לבתי ספר. הרי אתם, כששמעתם רבנים שמדברים על סרבנות, אתם נזעקתם. גם את, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ידידתי. נזעקתם כשרבנים דיברו על סרבנות.

אז גוף כזה, שקורא לסרבנות בתוך בתי הספר? ריבונו של עולם. אתה, לסרבנות?

חברת הכנסת מיכל רוזין, עד שלוש דקות, בבקשה. תראה מה עשית לי. אני לא יכולה לדבר. שלוש דקות. חבר הכנסת יהודה גליק, לא רק שאתה

אתה אפילו משקר, כי ארגון שוברים שתיקה לא קורא לסרבנות. זה שקר, ואתה צריך לחזור בך מהדבר הזה. מדובר על חיילים ומפקדים בצבא, הוא קורא

והוא קורא לממשלה לשנות את המדיניות שלה. הוא קורא לממשלה להפסיק את מדיניות, אולי תקשיבי במקום לצעוק, את מדיניות הכיבוש, והוא לא קורא לסרבנות. ואתם,

בחינוך שלכם, שקוראים להומואים סוטים ויוצאים נגד, שירות נשים בצבא וקוראים לסרבנות נשים להיכנס לצבא ולחיילים שיסרבו אם הם לא מקבלים את התנאים בדיוק כמו שהם רוצים. למה את משקרת, שולי מועלם? למה את עומדת פה ומשקרת? הארגון הזה זה אנשים ששירתו שם, והם רוצים להגיד לך מה עבר עליהם. זה הילדים שלנו, זה הילדים והילדות שלנו, שאת שולחת להגן על הבתים שלך ועל ההתנחלויות שלך, במחיר של נזק למדינת ישראל ולציונות. ומי שחותר נגד מדינת ישראל, הציונית זו את, חברת הכנסת שולי מועלם. את חותרת נגד החזון הציוני בכך שאת הופכת אותנו למדינה אחת,

בכך שאת גורמת לזה שהחזון הציוני הולך ונגמר תחת שלטון המתנחלים. זה מה שאת עושה.

ואנשים שבאים ושמים לכם מראה,

תסתכלו מה ילדים בני 18 צריכים לעבור כשהם מתגייסים לצבא, מה הם צריכים לעשות כדי לשמור על הבית שלך.

חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. במקום שאת תחשבי על טובת כלל מדינת ישראל,

חברת הכנסת שולי מועלם. וכלל המדינה הזאת, מה שאת עושה זה להשמיץ חיילים ומפקדים שהגנו על הבית שלך, והיו שם כדי,

להגן עלייך. ומה שאת עושה, את טוענת שהם חותרים כי הם לא מסכימים איתך פוליטית. הם לא, ואת לא מסוגלת לקבל את זה, תודה. תודה רבה, חברת הכנסת. שהם חושבים פוליטית שונה ממך. וזכותנו, זכותנו להביא לבתי הספר שלנו, החילוניים הממלכתיים, דעות אחרות.

כמו שאת לא מכניסה אצלך את חוש"ן שיסבירו על הומואים, לסביות וטרנסים,

אל תגידי לנו מה להכניס. את תפסיקי לצעוק, מירב. אני לא מבינה מילה ממה שאת אומרת. מירב, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מירב בן ארי. בסופו של דבר, גם את המשפחות השכולות, שולי מועלם, בנט סירב להכניס לבתי ספר. גם משפחות שאיבדו את היקרים שלהם הוא לא מכניס לבתי ספר. מעניין למה, גם הם חותרים נגד המדינה? גם הם פועלים נגד המדינה? האנשים האלה הם מלח הארץ. משפחות, חברת הכנסת שולי מועלם, תודה.

שבזכותם נמשיך להיות מדינה ציונית, אבל הוגנת וצודקת, ולא שלטון של מתנחלים עם כיבוש אכזר ומשחית את החברה. תודה רבה.

חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו נוכח. חבר הכנסת איל בן ראובן, עד שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, את החלק הראשון של החוק, שבו מוצע להוסיף למטרות החינוך הממלכתי את המטרה של חינוך לשירות משמעותי בצה"ל או שירות לאומי אזרחי, אני מקבל לחלוטין. בפתח דבריי גם אומר, כבוד היושב-ראש, שאני מתנגד לדרך שבה פועל ארגון שוברים שתיקה, ועם זאת, אני מתנגד לחלק השני של החוק, שקובע ששר החינוך יקבע כללים, מי נכנס ומי לא נכנס לבתי הספר. אני חושב שזהו גבול מאוד מאוד מסוכן. מי שהכשרנו בתור מנהל בית ספר, סביר שיש לו את הכישורים להחליט מי ומה יקרה בבית הספר שאותו הוא מנהל, ואם יש מקרה מיוחד, עיוות מיוחד, אז הוא יטופל כמיוחד ובנפרד. כניסת משרד החינוך לבדיקה מי נכנס לבית ספר ומי לא מנוגדת בעיניי לרעיון חופש הביטוי, שהוא חלק ממה שראוי ללמד את תלמידינו המתבגרים בבתי הספר שלנו. אני מרצה לא מעט בבתי ספר, ואני שומע ויודע שהם מקבלים עמדות שונות בנושאים שונים, וטוב שכך. ואני שואל, האם שר החינוך יוודא שרבנים קיצוניים שמדברים נגד השירות בצה"ל, ייאסר עליהם להיכנס לבתי ספר? לתלמידינו, ילדינו, מגיע וראוי לשמוע מגוון של דעות. ואני כן סומך על מנהלי בתי הספר שהם יודעים להוביל ולכוון על פי רוח בית ספרם. אני חושב שחוק זה יהווה פגיעה במנהלי בתי הספר ואמירה קשה שאנו איננו סומכים על שיקול דעתם, ולכן אני אצביע נגד החוק. בזמן שנותר לי אני רוצה לומר מילה על תחקיר חיל האוויר על נפילת המטוס. נכון וראוי לציין את כישלון הטייסים שבעקבותיהם נפל המטוס, ואין טוב מחיל האוויר בתחקור ובהפקת לקחים. אבל אני רוצה מעל בימה זאת לציין ערך נוסף שעולה מתחקיר זה, והוא דבקותם של הטייסים במשימת התקיפה והשמדת מטרתם, כפי שעשו. חברי הכנסת, כשעושים, לעיתים גם טועים, וכשטועים מתוך דבקות במשימה של פגיעה באויב, אני יכול לומר לכם כאחד שעמד בעבר בדילמות דומות, מעל בימה זו אני רוצה לעמוד כאן ולהעריך ולכבד את הטייסים האלה. אני בטוח שהלקחים יילמדו, ותודה לאל, הטייסים חיים איתנו.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן, איננה נוכחת. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, עד שלוש דקות. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לפעמים אין דבר מרגיז יותר מהאמת. עומדים חיילים שנתנו ממיטב שנותיהם למדינה הזאת, וחוזרים הביתה לספר את האמת, ואז מעיזה חברת כנסת שאפילו לא גרה בישראל, לא טורחת לעלות לארץ אפילו, להעליל עליהם שהם חותרים נגד מדינת ישראל. היא מעיזה להגיד על פרופסורית שאבא שלה היה אלוף בצבא, והיא איבדה את הבת שלה, זה לא בישראל, נקודה. עובדה שאתם מנסים לספח ולא מצליחים. אני מבקש להשתיק אותם. וגם מנוגדת למטרות הציונות. הוגדרה בקונגרס הציוני הראשון מטרת הציונות: הגדרה עצמית לעם היהודי, ישראל לא ציונית. על פי משפט העמים. זאת אומרת, גברתי, לפי הקונגרס הציוני,

למה אתה לא קורא אותה לסדר?

תודה רבה. אתה לא תלמד אותי מה לעשות, תודה. לפי הקונגרס הציוני הראשון,

לפי כל היגיון. את, את מנסה, תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. מירב בן ארי. בן ארי. את מנסה ששר החינוך, אישיות פוליטית, הוא יחליט את מי הוא מוציא. ואת בעצמך אומרת, מעלילה על אנשים שנתנו את מיטב שנותיהם, שהם פועלים נגד המדינה.

כי הם העזו לספר את האמת. הם העזו לספר את האמת. כל אחד מאיתנו שהיה בצבא יודע שיש דברים טובים ויש דברים רעים, יש אמת ויש שקר, אז למה הם אומרים רק את מה שרע?

יודע שלפעמים, יודע שחייבים להקשיב. כמו שאת, חברת הכנסת בן ארי, אף פעם לא רוצה להקשיב, את רק רוצה לצעוק תמיד.

אז עכשיו תקשיבי. אני מקשיבה. תקשיבי עכשיו, כי לפעמים מותר לך גם להקשיב. מוכר לכל העולם כחלק ממדינת ישראל. מותר, תודה רבה, חבר הכנסת יהודה גליק.

היא לא גרה בישראל. גם אתה לא גר בישראל, אבל לא זה הנושא עכשיו. הנושא עכשיו, הנושא עכשיו, אני באתי משירות צבאי ואני רוצה להעיד, ואני רוצה להעיד שדובר צה"ל, שהודיע שחיסלו שני מבוקשים, הוציא הודעה לא נכונה, וחיסלו עוברי אורח. אני יודע את זה מהשירות הצבאי שלי. אז בגלל זה היא תקבע שאני פועל נגד המדינה? בגלל שחייל העז להגיד את האמת היא תקבע שהוא פועל נגד המדינה? בגלל שאימא שאיבדה את הבת שלה, בפיגוע, איבדה את הבת שלה, אמרה משהו, היא תקבע? מיהי בכלל?

היא לא גרה במדינת ישראל. היא תקבע שהאימא הזאת פועלת נגד המדינה? יש גבול לחוצפה. אתה מגזים, יש גבול. יש גבול לסתימת הפיות הזאת. תודה רבה, חבר הכנסת יהודה גליק.

לכם יש חינוך משלכם, החינוך הממלכתי-דתי. אף אחד לא מתערב לכם בהסתה שלכם שם.

אף אחד לא אומר לכם מה לעשות.

תצאו כבר מהילדים שלנו. תפסיקו, להרעיל אותם בהסתה שלכם, בשקר שלכם. תודה רבה. אתם מעלילים, תודה, תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, עד שלוש דקות. תודה. להגיד, שחיתות זה להיות שטינקר, תודה רבה.

תודה רבה. תודה, תודה. שמענו אתכם מספיק. תודה.

בוא נשמע את הדובר. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, על מה המהומה? אני באמת לא מבין על מה הצעקות, והפעם אני דווקא מדבר אל הצד הזה, שאני יושב איתו. ואני אומר: תראו, צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. יש תקלות, אף אחד מאיתנו אינו מושלם. ראו איך מתנהגים צבאות אחרים בעולם, אנחנו רק יכולים להתגאות בצבא המוסרי שלנו. תפרידו את הצד הפוליטי מהצד של צה"ל, בבקשה.

ומיכל, אני מאמין שהאנשים האלה הם מלח הארץ. אני מכיר חלק מהם, ואני מאמין שהם מוסריים. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, וצה"ל הוא כור ההיתוך של החברה הישראלית. חבריי מהאופוזיציה, האמת שבאמת קשה לי הפעם אתכם. על מה הרעש? מה לא בסדר עם החוק? אותן עמותות מוציאות את דיבתה של הארץ רעה בחו"ל. לא הכול שפיר. כפי שאמרתי, יש תקלות ויש חריגים. אבל שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, פתח את דלתו בפניהם ואמר: בואו, תצביעו על הדברים שהם לא בסדר. מותר לכם להתנגד לכיבוש. מותר לכם. גם אני בצד הזה, בתפיסת העולם שלי, רוצה להיפרד מהם. אבל לא הדרך הזאת היא הדרך, וניתן לברר זאת בארץ, ולא לרוץ לחוץ לארץ ולהוציא את דיבתה של הארץ ואת דיבתו של צה"ל רעה, כי גם מקרים חריגים לא מעידים על הכלל,

וגם מילה וחצי לשר החינוך, חברת הכנסת מועלם. האם הוא ינהג מנהג שווה לגבי אותם רבנים שקוראים לא להתגייס? שקוראים לסרב פקודה? שיקבע כללים. אני מקווה, חבר הכנסת גליק. אני מצביע על חורים בחוק הזה, לטעמי. על העניין הזה ימים יגידו, ושר החינוך יעמוד למבחן העתיד: האם הוא יעשה איזשהו שוויון בין אלה לבין אלה? לצד אחד יפתח את הדלתות ולצד השני יסגור את הדלתות? חברת הכנסת מועלם, למרות שהחוק איננו מושלם, ואני נגד הוצאת דיבה של צה"ל ודיבה של הארץ הזאת,

ובפרט בחו"ל, כי זה כואב לי, כי לוקחים מקרים בודדים והופכים את זה לכלל, למרות החורים בחוק הזה שהצבעתי עליהם, לגבי החלטתו של שר החינוך, אני אצביע בעד. החובה שלך היא לראות שהחורים האלה ייסגרו והרשת תהיה מסודרת כמו שצריך.

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, איננה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברים, אני יושב ומקשיב לכם ולוויכוח שמתנהל, ואני לא מרבה להתבטא בסוגיות שקשורות לחיילים, שומע, מקשיב. אני שואל את עצמי כמה שאלות, ואני רוצה את עזרתכם. קראתי חלק מהעדויות של שוברים שתיקה, ואני שואל אתכם, חבר הכנסת וקנין: רב-סרן שחוזר משירות צבאי ומספר מה עבר עליו, הוא צריך להיות מוגדר על פי חברת הכנסת, רב-סרן, הוא צריך להיות מוגדר על פי חברת הכנסת שולי מועלם כחותר תחת קיום המדינה? הרב-סרן שהתחיל כטוראי וסמל ומה עוד, איזה סמלים סג"מ, סג"ן, עד שהגיע לאן שהגיע, כל הזמן, הרב-סרן הזה, שנלחם, קבעתם שהוא חותר תחת קיום המדינה. והרב-סרן הזה, יכול להיות שהיו לו אחים גם פצועים או הרוגים, או בא מבית שכול, אי-אפשר לדעת. אבל מה? מפלגת המתנחלים קבעה: חותר תחת קיום המדינה, כי הוא הפסיק לשרת את שווייץ של מדינת ישראל, שזה המתנחלים. אתם שווייץ. יחסית למדינת ישראל, אתם שווייץ. בשווייץ רוצחים אנשים בכבישים? ואני לוקח את זה למקום אחר.

החיילים הרגליים, מה הם עושים? תפקידם היחיד הוא לשמור על המתנחלים. והרב-סרן הזה, בשם שמירה על המתנחלים, צריך שאני אקבע לו את המוסריות, אני אגיד לו איך לנהוג: איך תעשה, אתה משרת שלי. והאיש הזה, שחוזר הביתה ואומר את מה שעבר, בעיני חברת הכנסת מועלם הוא בוגד, חותר תחת קיום המדינה. חותר תחת קיום המדינה. אז חברים, אני אגיד רק שני משפטים: דיברתם על מוסריות בצבא. אני לא מאמין שבמלחמה יש מוסריות. ברגע שיש מלחמה, אין מוסריות. אז לא לחלק תארים לצבא ולמוסריות.

ואתם, אין לכם גבול בחוצפנות שלכם. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. עד שלוש דקות, חבר הכנסת נחמן שי. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עוד חוק מאיזשהו מקום רע, איזשהו רצון אנטי-דמוקרטי מובהק לחסום רעיונות ולחסום דעות.

אני רוצה להצהיר פה שאני לא תומך לא בשוברים שתיקה ולא בבצלם ולא בעוד שורה של ארגונים שפועלים בשמאל הקיצוני של מדינת ישראל. בדרכים אחרות ובמקומות אחרים עשיתי כל מה שאני יכול כדי שפעולתם תמצא את הפינה שלהם, ושהם לא יפריעו ולא יפגעו במדינת ישראל. אבל יחד עם זאת, לבוא ולחסום את הרעיונות האלה במרחב הציבורי של מדינת ישראל, זו טיפשות ממדרגה ראשונה. כבר מאות שנים מנסים למנוע מרעיונות להתפשט. מאות שנים מחפשים דרכים, מאז ימי הביניים. והצליחו? במאה ה-21 אפשר לחסום רעיון מלהגיע לנערים ונערות שלומדים בבתי ספר? מה, יעצרו להם את המסכים? יחסמו להם את האינפורמציה? איפה אתם חיים? אפילו בישיבות ובאולפנות ובמכללות הדתיות, ששולי ידידתי מכירה היטב, אפשר למנוע מהם לקרוא וללמוד מה שהם רוצים? בוודאי שלא. אז אם את רוצה להתמודד עם הרעיונות האלה, תתמודדי איתם. את רוצה לקחת תלמידי תיכון, יסודי,

לא משנה, ולהגיד להם: תסתכלו רק ישר, לא ימינה ולא שמאלה, תסתכלו בעיקר איפה שאני רוצה שתסתכלו. הם לא אויבי המדינה. הם יכולים להיכנס לבית הספר. יחליט המנהל, תחליט ההנהלה לתת להם לדבר, ומה יקרה להם? מה יקרה להם? מה יכול לקרות להם? הם יהיו ישראלים פחות טובים? הם לא ימלאו את המשימות הלאומיות שאנחנו מצפים מאנשים צעירים למלא, ומצפים עדיין?

הם יתמודדו עם זה. שוק הדעות הוא פתוח. הוא פתוח אם יהיו האנשים הרעים האלה בבית הספר, "רעים" במירכאות או לא. זה לא משנה שום דבר. הם יגיעו, ומי שיתעניין יגיע אליהם בלאו הכי. החוק הזה הוא מיותר, הוא חסר כל ערך. הוא רק מעכיר את האווירה עוד במדינת ישראל. הוא רק מאיים, עוד צל קטן על הדמוקרטיה הישראלית. הוא עוד אומר משהו רע על המקום שאנחנו עומדים בו היום.

חבר הכנסת איציק שמולי, שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי, חברותיי, חברי הכנסת, אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהחוק הזה מכיל את האבסורד בהתגלמותו. כי אומנם בשם ערך הממלכתיות והשירות בצה"ל לא יורשה ארגון שוברים שתיקה, שאני מתנגד באופן נחרץ לפעילות הדמוניזציה שהוא עושה בחו"ל, בעיקר בהיותו בחו"ל, פעילות ההשחרה כלפי מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, אבל בשם אותם הערכים ממש, מי שדווקא כן יוכל להיכנס לבתי הספר אלו רבנים שמכנים שירות נשים בצה"ל, את חיילות צה"ל, בחורילות, בחורילות, כן. ורבנים שמכנים את הקהילה הלהט"בית, רוצים להדביר אותה. איך הם אמרו בשבוע שעבר? כמו מחלה. וכל זה בשם הממלכתיות ובשם השירות בצה"ל. אז רבנים שיוצאים נגד שירות נשים בצה"ל יוכלו להיכנס. יותר מזה, היו גם רבנים שהפליאו לומר שבשם החיזוק של הצבא במלחמה וכל מיני שטויות כאלה, אפילו לאנוס נשים של האויב, זה גם כן דבר לגיטימי. ועצם המחשבה שלאנשים האלה, לא רק שיש להם גישה לבתי הספר, הם מקבלים משכורות מהמדינה, זה בסדר. אז אני מאוד בעד היושרה ובעד ההוגנות. ואני אומר פה בקול ברור, אמרו את זה כאן גם רוב חבריי לסיעה, ואני חושב שזאת גם העמדה הרווחת, אבל כל אחד יאמר את עמדתו,

אני וגם רבים מחבריי מתנגדים באופן נחרץ לחלק מהפעילות של הארגון, בעיקר לפעילות בחו"ל. יחד עם זאת אני בהחלט חושב שתחת הדמוקרטיה יש גם לארגון הזה מקום, גם אם אני לא אוהב ולא מקבל את כל מה שיש לו לומר.

חושב שהדבר הנורא ביותר זה שאנחנו נותנים לשר החינוך, לכל שר חינוך, את המפתחות להחליט למי תהיה גישה לילדים ולמי לא. כפי שאני לא רוצה ששרת התרבות כל שרת תרבות או שר תרבות, יהיה צנזור של התרבות במדינת ישראל, אני לא רוצה גם ששר החינוך יחליט למי יש גישה לילדים ולמי אין. בסופו של דבר הדבר שנגדו אנחנו מתקוממים באופן מיוחד זאת הצביעות, הצביעות שבשעה שלארגון אחד, או לאנשים מפרופיל מסוים, לא תינתן הגישה, יכול להיות שגם מסיבות מוצדקות לפעמים, יש העלמת עין, יש הטמנת ראש בחול כלפי אנשים וארגונים אחרים, שפשוט מפגעים באותו ערך של ממלכתיות ובאותה שלמות ואחדות של החברה הישראלית.

יפה מאוד. תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מסוכנת. הצעת החוק הזאת מבקשת לתת לשר החינוך, אדם בעל השקפת עולם ימנית קיצונית, אדם שמטפח השקפות עולם ימניות קיצוניות אחרות, את המפתח לשערי הכניסה לבית הספר. בשערים האלה יעברו, כך אומר לנו שר החינוך רק אלה שתואמים את ערכיו ואת עמדותיו: הרבנים הקיצוניים, הקנאים הלאומנים. כל אלה, ברוכים הבאים. בואו לבתי הספר והרביצו בתלמידים את תורתכם. לעומת זאת, מי שעמדותיו הפוכות, מי שמנסה לגנות, לבקר את עמדות הממשלה, חיילי מילואים בעלי מצפון, הורים שכולים שמנסים למנוע את השכול העתידי, כל אלה, עמיתיי חברי הכנסת, ייחסמו בכניסה ויגידו להם: בתי הספר סגורים בפניכם. אז כיוון שכנראה בצד הימני של המפה הפוליטית שכחו את הסיבות למה חופש הביטוי כל כך חשוב, אני רוצה לתת לכם את ארבעת הטעמים שמצא ג'ון סטיוארט מיל ב-1859, למה חופש הביטוי כל כך חיוני. הסיבה הראשונה היא שייתכן שהדבר שאת השמעתו אתם אוסרים הוא האמת, הסיבה השנייה: אין באמת אמת מושלמת. האמת השלמה יותר מושגת כפשרה בין דעות שונות המכילות אמיתות חלקיות, לכן חייבים לשמוע תמיד את כל הדעות ולא להגבילן, כדי להשיג אמת שלמה יותר, הסיבה השלישית למה חופש ביטוי חשוב: האמת עצמה מתחזקת במהלך מאבקה בשקר. לכן, גם אם הדברים שאת השמעתם אוסרים הם שקר, יש להשמיעם כדי לחזק את האמת, והסיבה הרביעית למה חופש הביטוי הוא כל כך חיוני היא שהאמת מאבדת את כושר השכנוע שלה כאשר היא נשענת על כוח הזרוע. כל הסיבות האלה הן נכונות, אבל להן צריך להוסיף את הטעם הנוסף החשוב, החיוני, שבלי חופש ביטוי אנחנו מאבדים אחת מהזכויות האנושיות הבסיסיות שלנו, אחת התכונות האנושיות הבסיסיות שלנו.

עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו מציעים להתנגד להצעת החוק הזאת, הצעת חוק של סתימת פיות, הצעת חוק של בלימת דעות אחרות, הצעת חוק שמנסה להפוך את בית הספר למקום של אינדוקטרינציה אידיאולוגית של הימין. אנחנו מציעים לכנסת לדחות את הצעת החוק. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מצטטת: "המבנה החוקתי שלנו הוא מבנה רעוע, פגום ושברירי מאוד, וכל גחמה של חבר כנסת זה או אחר, שפתאום יש לו איזשהו רוב מקרי בכנסת, יכולה להפוך הכול. לכן אני אומר תמיד שצריך לשאוף למבנה חוקתי ממוסד בצורה ראויה". האמרה הזאת של פרופ' אהרן ברק מסכמת ומסבירה את כל מה שראינו בימים האחרונים. האמרה הזאת היא מורשתו הגדולה ביותר, היא פועל יוצא של המהפכה החוקתית שהוא הנהיג כאן, זאת שהפכה את בית המשפט העליון לגזע העליון. אחד ממרכיבי מורשתו של פרופ' ברק היא התפיסה שהשופטים מורמים מעם בכל מובן. הם האור, הם הידע, הם הנביאים של דורנו. זאת תפיסה מסוכנת, כמעט משיחית, בעצם לא כמעט משיחית אלא משיחית, שמביאה בהכרח לתחושה שמערכת המשפט עומדת מעל כל כללי ההתנהגות של החוק שעליו היא עצמה מתבססת. התפיסה הזאת שלפיה השופטים אינם כשאר האדם היא שהביאה לנורמות, נורמות, שלפיהן מותר לשופטת ולחוקר לנהל את המשפט בהודעות אישיות. אבל זאת אותה הנורמה שגרמה לשופט כבוב להסיר את מועמדותו בדרך שבה הסיר: לא במכתב רשמי, לא בצורה מסודרת, לא לחברי הוועדה, אפילו לא להנהלת בתי המשפט. הוא שלח מייל אגבי, היישר לנשיאת בית המשפט העליון, כי ככה לימדו אותם. זאת המורשת. להם יש חוקים אחרים, להם יש ראש ממשלה אחר, שנבחר כי הוא ותיק, להם יש מערכת סגורה של אליטה. אעצור ואומר: הרוב המכריע של השופטים ואנשי אכיפת החוק אינם כאלה? המקרים הללו שאנו שומעים עליהם בימים האחרונים ובתוכם של הנשיאה עצמה, הם תוצאה של שנות חינוך משפטי ארוכות שהתבססו על אותה המורשת: שהם מעל החוק, שהם החוק. וברשותו של הפרופסור המכובד אשאל ציטוט נוסף ממנו כדי להמחיש את הדרך שבה אני הולכת מהרגע שנבחרתי כחברה בוועדה לבחירת שופטים: אני רצה למרחקים ארוכים. מבקריי רצים למרחקים קצרים. בעצם, זאת הבעיה שלהם.

הם כבר לא רצים, הם נחים להם על זרי הדפנה שם, באולימפוס המדומיין שיצרו לעצמם. אנחנו, תושבי הארץ הנחותים, נתקן את מה שצריך כדי להתמודד עם המורשת הזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת נורית קורן. שומרת על איפוק. אני מודה לך, חבר הכנסת גליק, שאתה מבין את גודל את האיפוק שהייתי צריכה לנהוג בו למול הנאום הזה של חברתי. חברת הכנסת עליזה לביא, איננה נוכחת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת.

נוכחת. אה, מוותרת. מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בספרו המפורסם והידוע של מיכאל בולגקוב, הדמות הראשית שלה, האומן, אומרת באיזשהו שלב משפט שאני חושבת שכל אחד יכול להתחבר אליו: קל ונעים לומר את האמת. קל ונעים לומר את האמת, והאמת צריכה להישמע. והאמת שלנו היא כזאת: החוק שמעלים כיום אינו קשור כלל לשוברים שתיקה, אינו קשור כלל לשום ארגון אחר, שאפשר להתייחס אליו בצורה כזאת, שאפשר להתייחס אליו בצורה אחרת, אבל זו לא המשמעות. הניסיון של החוק, המשמעות האמיתית של החוק הזה, זה לגרום לאזרחי מדינת ישראל ולכאלה שיהיו אזרחים, תלמידי בית ספר, לחשוב

לא בגדה ולא בעזה, ובעצם אין אסון הומניטרי בעזה, אין שום בעיה עם הנוכחות הישראלית בשטחי הגדה, אין חיילים שמוצבים שם, אין מציאות של שליטה על עם אחר, על מיליוני פלסטינים שהם לא אזרחי מדינת ישראל וגם לא אזרחים של שום מדינה אחרת. רוצים לגרום לאזרחי מדינת ישראל להאמין בשקר הגדול הזה, השקר הכי גדול מכולם, שזה מצב נורמלי, שככה אנחנו צריכים להיות, שזה גורלנו, שאנחנו נועדנו לחיות עם האלימות המתמשכת, עם המשבר המתמשך, עם השנאה העיוורת בין שני הצדדים.

שאנחנו נועדנו לחיות לנצח כשאנחנו שולטים על עם אחר.

זו לא גזרת גורל, ואנחנו מסרבים לכך. אנחנו מסרבים לשתף פעולה עם השקר הזה. זה שקר מוחלט. זה שקר שמנסים להנציח אותו באמצעות חוקים כאלה ואחרים, באמצעות אי-אמירת האמת, בניסיון להסתיר מאזרחי מדינת ישראל את המציאות העגומה של מה שמתרחש שם, בצד האחר. רוצים חברינו פה בימין שאנחנו נאמין שהמצב הזה הוא טבעי, ואנחנו שולטים על הגבולות, ואנחנו אלה שאומרים למיליוני בני אדם, שהם בני אדם שנוצרו בצלם, בצלם אלוהים, כמו כולנו, שאנחנו נוכל להגיד להם: אתה הולך לפה, אתה הולך לשם, אנחנו היום נותנים לך תסריך, מחר אנחנו לא נותנים לך תסריך, אתה יוצא מהגדה, אתה לא יוצא מהגדה, אתה נשאר בעזה, אם אתה יוצא מעזה אתה לא תוכל לחזור לשם במשך שנה. אלה דברים שעושה ממשלת ישראל. היא קוראת לזה ניהול הסכסוך. אז אני רוצה להגיד לכם: אין דבר כזה ניהול הסכסוך. יש רק רגרסיה מתמשכת. יש רק נסיגה מאיזושהי תקווה. יש נסיגה מקו האופק, שבעצם כרגע הוא לא קיים. יש נסיגה מכל חלום ומכל אמונה בכך שהדברים עוד יכולים להסתדר בצורה סבירה למען שני העמים. אנחנו לא נרשה לזה לקרות. אנחנו לא נרשה לשקר הזה להתמשך. אנחנו לא נרשה לאלה שכביכול מגינים על חיילי צה"ל, אבל בעצם הם לא מגינים עליהם, הם אלה שמפקירים אותם. הם אלה שמפקירים אותם לגורלם. הם אלה שמאפשרים גם לקיצוניים בחברה שלהם לתקוף אותם מדי יום, לתקוף אותם גם באבנים וגם במילים. לתקוף את הרמטכ"ל,

לתקוף את אלה שבאמת מחרפים את נפשם בהגנה על מדינת ישראל לא, על זה הם לא יגידו מילה. הם לא יגידו שאת הארגונים האלה צריך להוציא מבתי הספר. ולהידבק לארגון קטן בסך הכול ולהעצים אותו לממדים של מפלצת שמאיימת עכשיו על קיומנו כאן, במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, תסלחו לי, עם זה אנחנו לא נשתף פעולה לעולם, ונתנגד לחוק הזה. ואני רק קוראת לכולם,

למי שמאמין באמירת האמת ובכך שקל ונעים לומר את האמת. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן. מוותרת.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

השטן הארור.) בסם אללה א-רחמאן א-רחים. (אומר בערבית: אמר פרעה, רק את דעתי אומַר לכם,

כבוד היושבת-ראש, אני אתרגם, זה חלק מפסוק מהקוראן, כך שיבינו: פרעה אמר לא תראו אלא מה שאני אראה לכם, ומה שאני מדריך אתכם זה הנכון, ואין נכון חוץ ממנו. זה האמירה של פרעה. ככה תנהגו, אני זה שמבין, אני זה שמבין מה ישר, מה נכון, ואתם צריכים לציית למה שאני אומר. וזה מהקוראן?

אנחנו הפרעה שלו, נכון, במקרה הזה, את הפרעה, כן.

כבוד היושבת-ראש, נכון שבימים האלה, במיוחד היום הזה,

חבר הכנסת גליק, חברת הכנסת ברקו, אל תפריעו, בבקשה. נכון שהיום הזה הוא חגיגה על בתי המשפט ותקיפת בתי משפט וסמ"סים, לא סמ"סים, מסרונים וכל זה,

יש בית משפט שאמר שיש פקודה שמעליה מתנוסס דגל שחור. בית המשפט הזה, אז לא היו יכולים לתקוף אותו כמו שתוקפים אותו היום. בית המשפט הזה

והוא לא התייחס לצבא אחר חוץ מצבא ההגנה לישראל, כמו שאתם קוראים לו, אני אומר צבא המלחמה, זה הצבא שעליו נאמר.

לבוא ולסתום את הפיות תחת הטענה: טובת מדינת ישראל, ולסתום את הפיות. למה אנשים שיבואו לאותו בית ספר, תעמתו אותם עם אנשים אחרים, שהתלמידים ישמעו את שתי הדעות. אתם רוצים להשמיע אך ורק את הדעה שלכם. אבל בואו נראה: מי יקבע מה זה טובת מדינת ישראל? גם את זה אנחנו לא רוצים, מה זה המושג הזה? האם מי שיוצא נגד מדיניות הממשלה הוא נגד מדינת ישראל? האם מי שיוצא נגד המפלגה שלך, שולי, חברת הכנסת שולי מועלם, הוא נגד מדינת ישראל? האם אתם מגדירים את עצמכם מדינת ישראל?

מי שיוצא נגד פעילות שאפילו חלק מהחיילים האלה, אחרי שמצלמים אותם, כי אם לא מצלמים אותם הם לא ניגשים לבית משפט, אבל אחרי צילומים רואים שעושים פשעים נגד החיילים האלה, שמצלמים אותם, והיו מקרים, ונשפטו, זה לא נכון.

האם נגד ממשלת ישראל זה מי שנגד הימין? האם נגד מדינת ישראל זה מי שנגד הכיבוש? מי שיוצא ואומר: הכיבוש משחית, הוא נגד מדינת ישראל? האנשים האלה לא ייכנסו לבתי ספר? לא ישמיעו קול? בדיוק זה החוק הזה. על הדתה כולם קפצו ואמרו: מה פתאום, לא עושים הדתה. היום עושים ממש שטיפת מוח לצעירים, תודה רבה. כי מושכים אותם לימין ומושכים אותם להרס מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

אנחנו יכולים להתחיל? יהיה שקט? חברת הכנסת ברקו, אני יכולה להמשיך?

שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו שוב נתקלים באחד החוקים שאנחנו רואים אותם חדשות לבקרים, ועכשיו, מגיע למערכת החינוך, ובעצם לגידור על מערכת החינוך, כאילו שהעולם איננו כפר קטן. אנחנו מדברים על צעירים בתיכון, רבותיי, שיודעים יותר מאיתנו ברוב המקרים, והם חשופים לכל מה שיש ברשת ולכל מה שיש במדינת ישראל ובעולם כולו. ולכן כל הניסיונות האלה לא יועילו בכלום, הם רק מייצרים מערכת מקבילה, מערכת מקבילה של קבלת מידע. אבל שם, במערכת המקבילה, בכנסים או ברשת ישירות, כשהם מקבלים את המידע, הם יפרשו אותו בלי המחנך שיהיה בכיתה או בלי האדם המבוגר האחראי שיהיה באולם המרכזי באותו בית ספר, שיכול להשחיל מילה או שתיים אם הוא ראה דבר שהוא לא נכון. לכן, לקחת את הסמכות הזאת מהאדם האחראי, שאנחנו נתנו לו את האחריות על ילדינו, על ילדי התיכון, ולהכתיב לו ולקבוע לו מי להביא לבית הספר, מי לא יבוא לבית הספר, תאמינו לי, הרעיון והידיעה תגיע, עם חוק ובלי חוק. אני רוצה לנצל את הדקה שנשארה לי ולדבר על משפחת אבו אל-מסכ. זו משפחה שגרה בערבה עשרות בשנים, גברתי היושבת-ראש. ביום שבת האחרון, לפני יומיים, היה כינוס גדול בערבה של כל יישובי הערבה לתמיכה במשפחת אבו אל-מסכ. כל מי שירד לאילת ועשה חניית ביניים בעין יהב או בחצבה נחשף אולי פעם למשפחה הזאת, שגרה

ילדיה לומדים עם ילדי היהודים שם ביישובי הערבה. משום מה כל תושבי הערבה תומכים בהישארות של המשפחה הזאת, אבו אל-מסכ, בערבה, המשפחה הבדואית היחידה בערבה, דרך אגב, במרחק של 200 קילומטר מצומת הערבה עד אילת, חוץ ממינהל מקרקעי ישראל. הרעיונות הקיצוניים האלה, הרעיונות של התכווצות, של גירוש, מחלחלים למטה, לפקידות.

תודה רבה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חברת הכנסת שרן השכל מוותרת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

דקות. כבוד היושבת-ראש, תודה. קשה להסתכל על הצעת חוק שמנוסחת בתמצות רב, אבל חובקת בתוכה הרבה עוולות וגישה מדכאת, גישה שמנבאת בתוכה עתיד לא טוב לשני עמים במדינה הזאת. אני יודעת שקשה לחלק מחברי הבית הזה לשמוע עדויות של ארגון שוברים שתיקה. אני יודעת שזה קשה כי זה דווקא לא בא מחברי כנסת ערבים, שאפשר לנפנף את הדברים שהם אומרים בקלות, שאפשר להשתלח בהם, אלא באה מתוך הרוב היהודי, מתוך האנשים ששירתו בצבא, היו שם, ראו, היו חלק, הזדעזעו והחליטו שהם שוברים שתיקה ויוצאים. הם יוצאים, ואתם יודעים מה? מה שכל כך מצער לפעמים זה שאפשר עדיין לחשוב שלהתנהג כבת יענה ולטמון את הראש בחול זה יעלים את כל הבעיות והעולם לא ידע, אם שוברים שתיקה לא ידברו, אז העולם לא ידע מה קורה, לא ידע שעדיין מדינת ישראל כובשת עם אחר. וכיבוש, אי-אפשר להשליט אותו תוך חלוקת זרי פרחים לאנשים שמתנגדים לכיבוש. כיבוש לא משליטים בדרכי נועם. אי-אפשר לטמון את הראש חול כמו בת יענה ולחשוב שכל העולם לא רואה מה קורה, לא רואה מעצרים של ילדים קטנים תוך התעללות בהם, לא רואה מה עושים המתנחלים כאשר הצבא עומד ושומר עליהם. אני מוכנה להראות לכם וידיאו אחד ושניים ועשרות, לא אני ביימתי, לא אני צילמתי, אבל זה מסתובב שם. מה הרעיון למנוע מארגונים להיכנס? מי יחליט מה זה נגד מדינת ישראל? מי קובע את הקביעה הזאת? למי יש את הסמכות להגיד את זה? אז מחר ימנעו גם מאיתנו לספר את סיפורי הנכבה בבתי הספר וימנעו ממישהו לפתוח את הפה ולהגיד: אני, המשפחה שלי בנכבה איבדה חלק ממנה וחלק ממנה הפכו להיות פליטים, כי אולי אולי, לפי שר החינוך, זה חותר תחת מדינת ישראל.

הגיע הזמן לחשוב שאפשר לפרוס בפני תלמידי בתי הספר כמה כיוונים,

ואז לתת להם לחשוב, אלא אם כן אתם לא סומכים על המוסריות של התלמידים.

אתם סומכים על המוסריות שלנו, זה מה שקורה. הייתה מלחמה ואתם, איזה מזל, יא אללה.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת חנין זועבי,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. הצעת חוק חינוך ממלכתי, זה כבר נשמע כל כך חינוכי, שזה כבר עושה לך להרגיש דברים חיוביים ורציניים, ואז את ממשיכה וקוראת: "מניעת פעילות במוסד חינוך של גורמים חיצוניים הפועלים נגד מטרות החינוך" מטרות החינוך, כן, מטרות החינוך, "ונגד צבא הגנה לישראל". מה האירוניה, חברות וחברים? מיהם הגורמים שפועלים הכי הרבה נגד צבא הגנה לישראל בימים אלה? הרבנים, ולא זאת בלבד אלא הרבנים ששייכים, שמנחים, שהם האבות הרוחניים, המורים הרוחניים של מפלגת הבית היהודי, של חברת הכנסת שולי מועלם, יוזמת החוק, הרבנים שלא מהססים לטנף את הרמטכ"ל, להשפיל אותו, להשפיל את הצבא, לקרוא בצורה מפורשת בריש גלי לסרבנות, שאומרים לתלמידים שלהם: אל תתגייסו. כל זמן שיש שירות משותף, הם אומרים להם, אל תתגייסו. סרבנות מפורשת. אילו הייתה עשירית מזה אצל שוברים שתיקה או כל אחד מהארגונים האחרים האלה, השמאלניים הנוראיים שמפניהם אתם באים להזהיר, הרי המדינה הייתה רועדת. אבל רבנים שמקבלים את המשכורת שלהם מהמדינה ויש להם סמכות לא רק רוחנית אלא גם סמכות ביורוקרטית, הם המנהלים של התלמידים האלה, הם שאמורים להכין אותם לצבא. איך הם מכינים אותם לצבא? הם אומרים להם: אל תתגייסו אם התנאים שלנו לא מתקיימים. הם אומרים להם: המפקד שלכם זה לא הרמטכ"ל או המפקדים שלכם, המפקד העליון שלכם זה אנחנו, ואתם תעשו רק מה שאנחנו אומרים. אנחנו מדברות, חברות וחברים, על הרב הצבאי הראשי, תת-אלוף בצה"ל, שאומר לתלמידי מכינה: אין לכם מה לדאוג, אתם יכולים להתגייס לקרבי, כי אתם תפגשו מקסימום פקידה פלוגתית, ללמדך, חברתי היושבת-ראש, שאין להם בעיה עם שירות נשים. אם נשים משרתות כשהן משרתות את הגברים, אין להם שום בעיה. להפך, אדרבה, תביאו פקידות פלוגתיות. אבל נשים משרתות כמוהם, הגברים? מאוד לא יהודי ולא ראוי. זה הדבר הכי מסריח בחוק הזה, כי זה הדבר הכי גרוע שקורה לצה"ל, ונגדו לא רק שאתם לא פועלות ופועלים אלא להפך, אתם מעודדים, מאפשרים ומממנים את הדבר הזה. תודה, גברתי. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אלה הימים שבהם אני כל הזמן חושבת על הספרים האלה, על הסרטים האלה, שבהם אנחנו רואים מדינה עוברת למקומות שהם מקומות אפלים, ואני כצופה אני שואלת את עצמי: איפה יבוא האזרח הזה, האדם הזה, שיבוא ויגיד: עד כאן? הרשימות השחורות שמתחילות להיות, אתה מזדהה עם אלה שהרשימות השחורות מכניסות אותם בפנים, ואתה רוצה שהם יקומו ויצעקו. זה קורה לנו, הרשימות השחורות כבר כאן. ואני שואלת את עצמי איך אנחנו, שכל כך שמחים לראות את אותם גיבורים בסרטים שאוזרים את הכוח וקמים נגד מה שקורה לעם שלהם, לא מוצאים בנו את הכוח לקום ולצעוק נגד מה שעושים כאן לעם שלנו. הצעת החוק הזאת זו רק דוגמה לכל המהלך הכולל של הממשלה הזאת. ברשימות האלה הממשלה מורה לנו את מי לשנוא, ולא את אויבנו הקמים עלינו לכלותינו אלא את אזרחינו, אזרחי ישראל, בני עמנו, בני העם היהודי, לא אלה שיוצאים נגד חיילי צה"ל אלא את חיילי צה"ל עצמם, אלה שחושבים אחרת, אלה ששירתו בקרבי אבל חושבים אחרת מהממשלה, ואחרת גם ממני. אני לא חושבת כמותם שבהגדרה כל מקום שבו צה"ל נמצא הכיבוש משחית. אני חושבת שבעת הצורך אנחנו צריכים להגן על עצמנו, גם אם זה קורה בעזה וגם אם זה קורה ביהודה ושומרון. אבל אתם יודעים מה? אני שלחתי את החיילים האלה לקרב, ואני חושבת שהמינימום שנדרש ממני זה לשמוע את אלה שחזרו בחיים אלינו ויש להם מה לומר, גם אם אני ממש לא אוהבת את מה שהם אומרים. אני מוכנה לשמוע אותם ולהתווכח איתם. הם שמעו ממני גם על מה שהם עושים, גם בחו"ל, ובכלל על כל תפיסת עולמם. אני מוכנה לעשות את זה גם במחיר שיקראו לי משת"פית, כי אני חושבת שישראל היא מדינה חזקה מספיק לקבל ביקורת. והחוק הזה הוא חוק של פחדנים, חוק של חלשים. זה חוק שמנסה להוציא החוצה מתוך החברה הישראלית את אלה שמבקרים, כי הם לא מסוגלים להסתכל בעיניים שלהם. אני רוצה לומר משהו דווקא לחבריי מהאופוזיציה, ממה שנקרא מרכז. להיות במרכז זה גם להגן על הזכות של אלה שנמצאים שמאלה לנו לומר את אשר על ליבם. זה לא נעים, ויתקפו אותנו, אבל אתם יודעים מה? זאת הרגשה די טובה לבוא ולהגן על אלה שזקוקים,

זקוקים, להגנה שלנו מפני הממשלה הזאת. והחוק הזה הוא גם שיא הצביעות, כי זה מה ששר החינוך יקבע בבתי הספר הממלכתיים שלנו, אלה שהולכים לשרת. הוא לא ימנע מהרבנים שמסיתים שלא לשרת בצה"ל את אותן בנות, כי הם שולחים את הילדים שלהם אל הרבנים, הם לא צריכים לבוא לבית הספר הממלכתי. ובשבוע הבא הם יצביעו על אותו חוק גיוס שפוטר את כל הציבור החרדי מלשרת בצה"ל. אבל הם, יבואו. אוי לצביעות, אוי לפלגנות. ישראל חזקה יותר משוברים שתיקה, וישראל חזקה יותר גם מכם. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. חבר הכנסת עופר שלח, אינו נוכח. חבר הכנסת דודי אמסלם. מוותר.

חבר הכנסת יואל חסון.

אמרת שרק אם הוא לא נמצא.

שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני יכול להבין מאיפה הצעת החוק הזאת נולדה. באווירה שקיימת היום אפשר להבין למה הצעות חוק כאלה נולדות. הרי יש לנו ראש ממשלה שאומר: המדינה זה אני. המדינה זה אני. הכול צריך להתכנס אליי. כל המדינה עכשיו צריכה להיות ברוחי, רכוש שלי, מה שטוב לי ומה שנכון לי. כנראה שבמסגרת הזאת, באווירה הזאת, יש גם כמה שרים שהתבלבלו וחושבים שאם מינו אותם להיות שר בריאות או שר חינוך, אז גם העסק הזה הופך להיות שלהם. שר החינוך חושב עכשיו, חברת הכנסת מועלם, שמערכת החינוך, בתי הספר של מדינת ישראל, הם כולם עכשיו סניף של בני עקיבא, הם סניף של בני עקיבא. מה לעשות, בסניף של בני עקיבא הכללים מאוד ברורים. לא צריך לעבור בכנסת, אגב, זה מאוד קל, יש איזה רב שקובע וזהו. פה אתם צריכים לעבור כנסת, יש כאב ראש, הרבה בלגן. באמת, לא פשוט לכם.

הייתם רוצים איזה רב שיעלה, יגיד, יפסוק, ותמשיכו הלאה.

עושה חיים נוחים. אז אתם מנסים להפוך את מערכת החינוך עכשיו לבני עקיבא, ואתם מתייחסים לבתי הספר כאילו זה עסק פרטי שלכם: אתם תחליטו מי ייכנס ומי לא ייכנס. לא משטרת מחשבות, כי זה לא מחשבות, זאת משטרת מעשים בפועל. ואני בכלל לא מתייחס למהות הארגון שכאילו בגללו נולד החוק הזה. כמו שאמרה חברת הכנסת לבני בצורה מדויקת, אני לא צריך להסכים עם כל אחד שאני מגן על זכותו להגיד את דברו.

אבל אתם, כן. באמת, יש לכם את היומרה הזאת. אתם כן. האמירה הזאת והצעדים האלה הם בדיוק אלה שמביאים, חברת הכנסת מלינובסקי,

הם בדיוק אלה שמדרדרים פה עוד יותר את הצורה ואת האפשרות שלנו לחיות במדינה דמוקרטית שמאפשרת שיח אמיתי. תאמינו לי, יש מספיק דרכים לבחון את הגבולות. אני גם לא יודע מה יהיה השלב הבא, או המערכה הבאה שלכם. בואו נגיד שמחר ארגון מסוים שאתם לא תומכים בדעתו יתחיל להעמיד בכניסה לקניונים דוכנים. מה, תיכנסו גם לפינה הזאת? תעשו חוק למנוע הצבת דוכנים?

איפה הגבול? איפה זה נגמר? זה לא נגמר.

זה מה שרציתי להגיד. כנראה זה לא נגמר, ועוד צפויות לנו הפתעות רבות ויצירתיות מכם, ועל זה הצער הגדול שאני חש, בעיקר עלינו, על מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני קורא כאן את התקציר של החוק ואני מתחיל וקורא: מוצע להוסיף למטרות החינוך הממלכתי את המטרה של חינוך לשירות משמעותי בצבא הגנה לישראל. שולי, אני הקדשתי 15 שנה מהחיים שלי לשכנע ולעבוד, לא צריך לשכנע, את הנוער במדינת ישראל במסגרת "תנועת אחרי" שהקמתי לשירות משמעותי בצה"ל, בהחלט. אבל אני קורא את ההמשך. אני קורא גם את ההמשך. דודי, אני שואל אותך שאלה: רבנים שקוראים לסירוב לשירות משותף, האם הם פועלים בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי? אני שואל. אתה רוצה שאני אשאל את יואב?

אותך אני שואל: רבנים שקוראים לסירוב לשירות משותף בצה"ל, האם הם פועלים בניגוד ועמדתם עומדת בסתירה חמורה ומשמעותית למטרות החינוך הממלכתי? נו? העניין הוא שהם לא בחינוך הממלכתי. הם ילמדו בישיבות שלהם מה בראש שלהם. אצלנו בחינוך הממלכתי הם יקבעו. חברת הכנסת לבני, אבל הם מופיעים גם בחינוך הממלכתי. גם החינוך הדתי הוא חינוך ממלכתי. אני אומר לכם שברגע,

אני אומר לך שברגע שנותנים לשר החינוך להחליט, בעוד שנה אני שר החינוך ואני מחליט שאת או רבנים פוגעים בתפיסה הממלכתית שלי. לא ייתכן לאפשר לשר החינוך, שר החינוך, שהוא דמות פוליטית במדינת ישראל, להחליט מה פוליטי ומה לא פוליטי.

אם הכוונה שלך לחוקק חוק ספציפי נגד שוברים שתיקה, אז דבר ראשון תגידי: שוברים שתיקה. אני חושב שגם שוברים שתיקה, למרות שאני לא מסכים איתם, ראויים לומר את דעתם, כולל במסגרת החינוך הממלכתי. ואני לא מסכים איתם בהמון דברים, אבל אם זאת המטרה, תגידו, למה הצביעות הזאת? למה להסתתר מאחורי? כי ברגע שאתם מסתתרים, זה כולל גם רבנים שקוראים לסרבנות.

כמה אפשר לשקר במצח נחושה? כמה אפשר לשקר?

שבשוויון בנטל, אתם עמדתם שבחורי הציונות הדתית ישרתו רק 17 חודשים בצה"ל,

שקר. וזה בניגוד לתפיסה הממלכתית שלי.

אז כשאני אהיה שר החינוך, אני לא אאפשר לכם להופיע בחינוך הממלכתי. זה מדרון חלקלק, ואתם דוחפים את כולנו לתחתית המדרון החלקלק הזה. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חברת הכנסת שולי מועלם תסכם את הדיון. בבקשה. אני לא מושכת זמן, אני פשוט רוצה לענות על כמה מילות, להסתכל עליך? אני לא יורדת בלי. אני רוצה בבקשה להתייחס לכמה דברים שנאמרו פה. קודם כול, חברת הכנסת ציפי לבני, שכמעט הייתה פה ראש ממשלה, היא לא יודעת שגם החינוך הדתי הוא חינוך ממלכתי? כמה צביעות יכולה להיות פה? חבר הכנסת מוסי רז, למרות שניסיתי להיראות מופתעת, כמה מופתעת אפשר להיות ממי שאמר: מרצ איננה מפלגה ציונית, ומעולם לא הוגדרה כמפלגה ציונית? אני לא מופתעת כשאני שומעת אותך. את צודקת. החינוך הממלכתי-דתי הוא ממלכתי, נכון. אבל אני מתפלאה על חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, שכנראה הפריימריז במרצ מאוד מלחיצים אותך, ואת מחפשת דרך לרשימה המשותפת. בחייכם, כמה צביעות אפשר לשמוע? כמה צביעות אפשר לשמוע? הרי נשאלתי פה, מעל הבמה הזאת, חבר הכנסת שמולי, האם רבנים שקוראים לצרוף פקודה יוכלו להיכנס לבתי הספר. עניתי באופן גלוי: לא. אז מה אתה עשית? עלית לפה ואמרת את הדברים שאמרת. בחייכם, תקשיבו. מי שקורא לקהילת הלהט"בית "מחלה", הוא יכול או לא?

איפה זה כתוב בחוק? איפה זה כתוב בחוק?

כי זה חותר תחת מטרות החינוך של מדינת ישראל. אה, אבל את זה שר חינוך קובע. תסתכלו מה כתוב.

לא, מטרות החינוך של מדינת ישראל הן קיימות והן נמצאות, אבל אתם עסוקים באיזו צביעות בלתי נסבלת.

שולי, זה בדיוק העניין, מדרון חלקלק. אנחנו חושבים שלתוך מערכת החינוך הממלכתית לא אמורים להיכנס אנשים שמוציאים את דיבתם של חיילי צה"ל רעה. הרי ממה נפשך, עמר? אם הם היו רוצים לתקן, בקריאה לשר הביטחון שישימו יום עיון לראשי הישיבות האלה שקוראים לסרבנות. למה לא הצטרפת אליי?

הם היו רוצים לתקן, היו באים ואומרים את הדברים במקום שבו ניתן לתקן.

אבל כל מי שהמטרה שלו היא שקרים, חבר הכנסת פריג', אני מתפלאה עליך. זאת מדינת הלאום של העם היהודי. זאת מדינה יהודית ודמוקרטית, ויש לה הצבא המוסרי ביותר בעולם. ממך בטח חיילי צה"ל לא צריכים לקבל ציונים. וגם אם קורות טעויות, וגם אם קורים דברים חמורים, הם נבדקים ומתוקנים.

חבר הכנסת פריג',

חבר הכנסת פריג', תיתן ציון לחיילי צה"ל.

אני קצת מתפלאה עליך, מסיבה פשוטה, כי עובדתית בית המשפט במדינת ישראל אמר כבר את דברו: פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, הציפייה מחיילי צה"ל היא לא לקיים אותה. אבל מה שאתם מנסים לעשות זה לגרור את צה"ל אל תוך הוויכוח הפוליטי, ולזה אנחנו לא ניתן יד. לזה אנחנו לא ניתן יד. תגידי, את הסתכלת במראה היום? מה זה קשור לוויכוח פוליטי, אנחנו גאים, חבר הכנסת יואל חסון, בתנועת בני עקיבא. היא תנועה ערכית, כמו עוד ועוד תנועות נוער במדינת ישראל.

הלוואי, הלוואי שהערכים שמובילים את תנועת הנוער במדינת ישראל יובילו את כל מערכת החינוך. בני עקיבא זאת תנועת נוער מצוינת, שנמצאים בה בני נוער וצעירים מצוינים, שמחונכים על ערכים של אהבת הארץ ואהבת הזהות היהודית שלהם ואהבת עם ישראל, ומוכנים, כן, גם למסור את הנפש, כפשוטו ולא כפשוטו, בשביל המדינה הזאת. אז לעמוד פה, ערכים יש גם לחילונים,

חבר הכנסת חסון, עוד פעם אתה עושה את מה שעשית.

את עושה. את בהתנשאות מציגה כאילו רק לכם יש ערכים. רק לכם יש ערכים, הרי דיברתי על בני עקיבא ושאר תנועות הנוער.

הרי אם תלך משפט אחד אחורה, לא תוכל להמשיך לשקר. לפני רגע אמרתי: בני עקיבא ושאר תנועות הנוער. אז מה אתה עושה? אומר: את מדברת רק על בני עקיבא. כמה צבועים אפשר להיות, חברי יואל חסון? ברוך השם, בתוך הבית הזה, בתוך מדינת ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שהמדינה הזאת חשובה להם. הם דתיים וחילונים, והם נשים וגברים, והם אפילו יהודים וערבים.

כל מי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל רעה בעולם, לא נכלל במקום הזה. לא נכלל, מה לעשות. הבחירה לשקר, הרי מה שעושים מי שמספרים את כל סיפורי השירות שלהם, איכשהו, כמו שאמרה קודם חברת הכנסת בן

אם קורים גם דברים טובים בשירות שלהם, למה על זה אנחנו לא שומעים? כל השירות הוא שחור משחור?

חבר הכנסת איל בן ראובן, חבר הכנסת עמר בר-לב, אתם הייתם שנים רבות בצבא,

הכול היה רע ושחור? לא היו גם דברים טובים בשירות בצה"ל? יכול להיות שיש פה איזה ניסיון להפוך את האירוע גם לפוליטי? לנסות להגיד: אנחנו נגד הכיבוש, אנחנו נגד ישיבת מדינת ישראל ביהודה ושומרון, לא מצליח לנו בבחירות, אז ננסה להתלבש על צה"ל ודרך זה להוציא אותנו משם? שולי, כמה נמוך אפשר לרדת, שולי? מה, מה זה קשור? על מה את מדברת? אני מקווה בשבילך,

אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58) (הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת מיכאל

חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חברת הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, חברת הכנסת שרן השכל,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת לאה פדידה,

אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מוותרת, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת דודי אמסלם, מוותר, חברת הכנסת רחל עזריה, מוותרת. אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אתה רוצה לומר משהו? לסכם? לא. אפשר לעבור למתנגדים. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד?

ההצעה להעביר לוועדת הכלכלה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58)

התשע"ח 2018, נתקבלה.

בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק חוזרת לדיון בוועדת הכלכלה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר,

י"ב באדר התשע"ח,